לפני צוהריים טובים.

אני אשמור את דברי הפתיחה שלי אחרי דברי הפתיחה של חברי הכנסת שבאו לפה. הצהרות הפתיחה כשמן כן הן, הצהרות פתיחה. אני מבקש שתשמרו על הזמנים, כדי שחברי הכנסת יוכלו לדבר וגם כמובן המוזמנים וכל הנוגעים בדבר. אני אעבור על סדר הצהרות הפתיחה. כאמור אני מבקש מכל מי שיכול לשמור על לוחות-הזמנים, לקצר אותם. מקסימום דקה להצהרת פתיחה. נתחיל. הצהרת פתיחה ראשונה חבר הכנסת ארז מלול, בבקשה. שבוע טוב לכולם. אדוני היושב-ראש, אנחנו דנים בסוגיית עילת הסבירות. זו אחת הסוגיות החשובות בתחומי המשפט, ובמיוחד במשפט המינהלי. אני נזכר שלמדתי בתור סטודנט, מפי המרצה ד"ר גדי רובין, את הסוגיה הזאת. ובסוגיה הזאת נחלקו גדולי המשפטנים בארץ ובעולם. עילת הסבירות ספגה ביקורת לאורך השנים, במיוחד בגרסתה המורחבת משנות השמונים. המחלוקת הייתה גם באקדמיה, גם במערכת המשפט וכן אצל נבחרי הציבור, שראו בעילה הזאת שימוש חריג של בית המשפט אשר אמון על שמירת החוק הקיים ולא יצירתו ועיצובו, לצד חדירה לתחום האחריות והסמכות של סמכויותיה של הממשלה. יש גישות שונות בשימוש עילת הסבירות, איך,

מתחם הסבירות, מי קובע מה מתחם הסבירות, ומתי ניתן להשתמש בעילה זו. לאור חשיבות העניין אבקש מכל חבריי פה בוועדה לנהל דיון ענייני, דיון רציני, בלי דמגוגיות זולות, בלי הסתה. תאמינו לי שזכויות האדם חשובות לי ולחבריי פה כמו כל חברי הבית, לא פחות חשובות מאשר למפגינים בתל אביב.

ולסיום, תדעו, חבריי, הציבור צופה בנו. גם של משפחות גאות? לא להפריע לי. הציבור צופה בנו - - תשאלי את פינדרוס. - - ומצפה מאיתנו להתנהגות

והראיה לכך, - - תרוצו לגבעות. - - מי שמתנהג בממלכתיות, הסקרים מחמיאים לו.

תודה רבה לחבר הכנסת ארז מלול. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. ראיתי אתמול הודעה שלך לתקשורת עם הסיבות למה צריך לבטל את עילת הסבירות. אני רק רוצה לתת אקס קורס קצר להיסטוריה, שאנחנו נבין מאיפה זה בא, ונפריך חלק מהטענות שלך. השורשים של עילת הסבירות הם במשפט הציבורי האנגלי. זה התחיל במאה ה-16. שלא יספרו לנו סיפורים שזה רק בישראל ורק מעכשיו ואהרן ברק אשם בכול. זה נטמן במשפט הישראלי עם הקמת המדינה, ואפילו קודם לזה עם המשפט המנדטורי. זה חל במדינות רבות בעולם, שלא יספרו סיפור שזה רק בישראל. לא, אנחנו לא מיוחדים בנושא הזה. בריטניה וכל המדינות שקשורות לברית האנגלית: ארצות הברית,

צרפת, שם זה גם קיים, גם נטמן. אלמלא עילת הסבירות כמה פסקי דין לא היו קורים. מהממשלה הקודמת אני רוצה להזכיר פסק דין נגד שר האוצר דאז, אביגדור ליברמן, בנושא מעונות לאברכים. בית המשפט פסל את זה. וצריך לקבל את זה, לטוב ולרע. לפעמים בית משפט מקבל החלטות שאתה רוצה, לפעמים שאתה לא רוצה. זה נפסל בהחרגה ממתחם הסבירות. אלמלא הבג"ץ, המיגון בעיר שדרות היה חלקי, כי בזמנו, משרד הביטחון החליט שהמיגון בשדרות יהיה חלקי בלבד. זה לא פופולרי לקבל קסמים על הראש. יש חלקית, למישהו כן, למישהו לא. אולי כנראה לפי דפוס ההצבעה, אני לא יודעת מה היה שם. יוליה, משפט אחרון. בית המשפט פסל את זה. זו דוגמה נוספת בטענה של הסבירות.

ודוגמה אחרונה ברשותך. אנחנו עוד נדבר על זה רבות, רק שנבין עד כמה זה חשוב. אסון המסוקים מישהו זוכר? כשזה קרה משרד הביטחון החליט שעל המצבות יהיה כתוב "תאונת המסוקים", והמשפחות עתרו לבג"ץ, ובג"ץ החליט והורה למשרד הביטחון לכתוב שהאנשים נהרגו ב"אסון המסוקים". על סמך מה? על סמך עילת הסבירות, כי אלה הנסיבות.

תודה רבה, יוליה. אורית, בבקשה. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש. ישראל באחת התקופות המשבריות בתולדותיה: אירן מקדמת הסכם בלי שישראל מעורבת, יהודה ושומרון בוערות, אין משילות, אין ביטחון, שרים שמתחרים ביניהם מי יותר בריון, ריביות שיא, זוגות צעירים מאבדים תקווה, הרחובות בוערים, כי הם השתקפות של הנהגה שאיבדה כל אחריות. ומה אנחנו עושים פה? מה הדיון הזה שאנחנו מקיימים פה? המשך החקיקה המשפטית החד-צדדית, שמבטאת את השחיתות ואת חוסר סדרי העדיפויות של הממשלה הזאת. זה הרי חלק מתוכנית שלמה לפגיעה במוסדות הדמוקרטיים של מדינת ישראל ולמיסוד השחיתות, והסעיף הזה, העומק שלו הוא בשחיתות. זו לא הדרך, אדוני היושב-ראש, וזו לא המתכונת. החקיקה הזאת, העם רוצה שהיא תהיה חלק מהסכמה רחבה. התחלנו לעשות את הדברים הללו בבית הנשיא, ולצערי אנחנו נמצאים פה במין בליץ חקיקתי. אנחנו מסתכלים על הנוסח, לא למדנו כלום. זה אותו הנוסח מחייה המקוריים של החקיקה המשפטית הזאת. שמעתי שיש אנשים שקוראים לזה "חוק סולברג". לי נראה שהשופט סולברג מתהפך ומסמיק בביתו. זה חוק סולברג? השופט סולברג לא דיבר על השחתה במינויים מקצועיים לאורך כל השדרה של השירות הציבורי, השופט סולברג לא דיבר על זה שאין שום הבחנה ומבטלים הגנה על זכויות יסוד רק בגלל שמי שיחליט זה שר או ראש עירייה. גם היועץ המשפטי של הכנסת מתריע בחוות הדעת שהוא הגיש שמוחקים פה אסכולה שלמה בלי לעשות סדר, ואם לא אוכפים סבירות, למה שהפקידים והממשלה בכלל ינהגו בסבירות.

יש פגיעה אדירה בשוק הכלכלי, בהחלטות של שרים, לתת רישיונות, לשלול רישיונות, לתת היתרים ששווים מיליארדי שקלים, וכמובן בזכויות אדם: הסגרה של אנשים, רישיונות של אנשים, החלטות בנושאים של אדם.

כמו כל דבר בממשלה הזאת, הדיון הזה נועד לטובת אנשים מסוימים ולא לטובת הציבור, ואני חושבת שצריך לקיים אותו בצורה של הסכמה רחבה, כמכלול שלם, ולא כאן, בשיטת הסלמי. תודה רבה, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הוועדה. אדוני היושב-ראש, לא נעלם מן העין הטון היותר רגוע שבו אתה מנסה לפתוח את הדיון הזה מעט חיוכים, ויתרת על פסוק שליווה את כל הדיונים הקודמים. איזה ארשת של מתינות, אבל אנחנו לא מתרשמים.

מכיוון שברור לנו שאתה ויתר חברי הקואליציה, אתם מחדשים היום את בליץ החקיקה להרס העצמאות של מערכת המשפט ולפגיעה עמוקה במערכת האיזונים והבלמים העדינה מאוד של הדמוקרטיה הישראלית. עוד נדבר הרבה על עילת הסבירות, אם תאפשר לנו, אבל כל אותם ליקויים שראינו בסיבוב הקודם אנחנו רואים גם עכשיו: הצעת חוק מטעם הוועדה במקום הצעת חוק ממשלתית, שעוברת את כל התהליכים; הכוונה שלכם להביא את העניין להצבעה בקריאה הראשונה בתוך שבוע. כך אתם מצהירים במקומות כאלה ואחרים; והעיקר, אמירה ברורה שלכם שזה רק הספתח. אתם מתכוונים להמשיך עם שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים, כששר המשפטים עדיין מתעקש לא להשלים את הרכבה ולא לכנס למרות הפער באיוש תקני השופטים. אתם מתכוונים אחרי זה להמשיך בפגיעה במעמד היועצים המשפטיים. רואים לכם. רואים לכם שאתם מבקשים לחזור על מה שקרה כאן לפני מספר חודשים, מה שריסק את החברה הישראלית. גלעד, משפט אחרון. ואני אומר לך, אדוני היושב-ראש, אבל בעיקר לציבור: אנחנו ננהל כאן קרב פרלמנטרי נחוש, כפי שעשינו בכל החודשים האחרונים. ואנחנו קוראים לציבור, לציבור של מאות האלפים והמיליונים, שלא הזניח את המחאה ואת הרחובות: תמשיכו, אתם חומת ההגנה האמיתית מול ניסיונות ההרס שלך, של לוין ושל נתניהו. לא נשכח שידיו הן אלו שמחוללות את ההרס הזה. תודה רבה, חבר הכנסת גלעד קריב. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. קודם כול, ברוכים הבאים לרכבת השדים. לא הייתי קורא לה ככה, אבל בסדר. אני קורא לזה "רכבת השדים", מאחר שכבר נסעתי ברכבת הזאת, וראיתי לאיפה היא נוסעת, ראיתי גם מי הנהג, כיצד הוא נוהג או לא נוהג. בסוף האיש עם השלט יושב בבית המשפט המחוזי בירושלים, צופה בעדות מברייטון. אבל הנהג ברכבת השדים שם הצעה כאילו תמימה, נחתה כאילו מהשמיים, כאילו שזו הצעת חוק ממשלתית. אני שומע שמתראיינים ומספרים שהממשלה רוצה. הממשלה לא אמרה דבר. מה שאומרים פה זה אנשים קיצוניים בשולי השוליים של החברה בישראל. ואם רוצים לראות את שולי השוליים, אפשר לראות את המנהיגים שלהם, צועקים לאנשים שיעלו על הגבעות בניגוד לחוק, זה "השר לטרלול הביטחון הלאומי", וסמוטריץ', שהוא עזר כנגדו, או הוא עזר כנגדו. אנשים גזענים, הומופובים, אנטי ציוניים, שמביאים את כולנו למדינה דו-לאומית, ואי-אפשר לעשות שום דבר מהדבר הזה בלי שהמהפכה המשטרית הזאת תעבור. אז עכשיו במתק שפתיים ראיתי שאין את הכותרת הרגילה "מחזירים את הצדק למערכת המשפט".

כי עבריינים מניעים אותה היום? זה הסיפור? שרואים את השר בן גביר נוסע לעשות "סדר" עם העדה הדרוזית ומטרלל מדינה שלמה כל סוף השבוע הזה? משפט אחרון בבקשה. המשפט האחרון שיש לי להגיד לך,

ולכל החברים הקיצונים שלך: העסק הזה לא יעבור,

המדינה יותר חזקה מהמנהיגים הרעים שלה. רוב המנהיגים שלה יושבים ושותקים, חלקם יושבים בבית המשפט המחוזי בירושלים, וחלקם עוד נכונו להם עלילות. אני אומר לך: להציג את העניין הזה כאילו אנחנו פה באיזה משהו קטן, משהו שכולנו מסכימים? שמעתי אותך הבוקר, שכולנו מסכימים עליו. לא מסכימים לשום דבר מהדבר הזה, והדבר הזה לא יעבור ככה ולא יעבור ככה. שני האוהלים של החיזבאללה בגבול הצפון, ממשלת ימין מלא על מלא לא מסוגלת לעשות דבר, מהומות ביהודה ושומרון, מאבדים את המשילות בכל הארץ, מעשי רצח ופשיעה בחברה ערבית, ואנחנו יושבים פה. הבית נשרף והסבתא מסתרקת, הבית של הסבתא הזאת קצת מטורלל. תודה רבה. הרבה בתים נשרפים, אנחנו יודעים גם מי מצית אותם. חברת הכנסת קארין אלהרר, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אנחנו נמצאים אחרי סוף שבוע מאוד מאוד לא פשוט, ושלוש הערות פתיחה אני מבקשת: הראשונה, עילת הסבירות היא לא דבר קטן, היא לא דבר פעוט. היא החלק הראשון בפרוטוקול הפולני. עושים את זה בקטן, בשלבים מדודים, ובסוף משתלטים על המערכת. אני רוצה להפריח את כל האמירות שהן בגדר שקר. לא הייתה הסכמה, לא הייתה חצי הסכמה, לא היה שום דבר שמתקרב להסכמה בבית הנשיא. מה שהבאתם לכאן זה בדיוק את ההצעה מינואר. אין בה שום דבר חדש. היא הצעה רחבה. היא הצעה שתפגע באזרחים הישראלים. היא הצעה שתכשיר כל מינוי, כל החלטה, לא משנה עד כמה היא פוגעת באנשים. אם באמת הייתם רוצים לתקן את מערכת המשפט, באמת הייתם רוצים לעבוד עבור האזרחים, הדבר הראשון שהייתם צריכים לעשות זה לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, כי חסרים 80 שופטים במערכת. אני יכולה אולי לקיים את הוויכוח לגבי הפוליטיות, לגבי השופטים העליונים, כי באמת בית משפט עליון, בסדר. מה הבעיה שלכם עם שופטים בערכאות נמוכות? מה הבעיה שלכם עם שופטים שאמורים לתת סעד? אם הייתם באמת דואגים לאזרחים, הייתם דואגים לביטחון האישי ולא תומכים בפעולות אלימות, לאומניות, כנגד אנשים.

אם הייתם באמת באמת פועלים עבור האזרחים, לא הייתם פוגעים פגיעה כל כך עמוקה ביחסים עם ארצות-הברית - - תודה,

- - עד שהבוקר הם הודיעו על עצירת השת"פ המדעי-טכנולוגי.

אז נגיד את זה שוב.

את בחריגה גדולה. אנחנו נפעל בוועדה בכל דרך, חוקית כמובן, שלא תבואו בטענות. אנחנו נפעל לעצירת החקיקה הזאת, כי היא מרעה עם אזרחי ישראל. תודה רבה, קארין. חבר הכנסת עמית הלוי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לפתיחה רק למסגר את הדיון שלנו, להסיר לפעמים את הכסות של המילים הגבוהות. לפעמים אפשר להטביע את האמת ואת הצדק באוקיינוס של מילים יפות: סבירות ושיקול דעת. כמו במקרה של "חוק דרעי"? בדיון לא על סבירות, על מטרה - - - התירוץ למה אתם לא מושלים. אנחנו בדיון על מדיניות, גברתי.

אנחנו בדיון על מדיניות. על העובדה שבית המשפט העליון פעם אחר פעם הכניס, כמו שהגדיר את זה יפה השופט לנדוי בוויכוח שלו עם ברק הכניס את עצמו בנעלי הרשויות האחרות, החליף את שיקול הדעת, שלכם אגב, בשיקול הדעת שלו. החליף את שיקול הדעת של הרשות המבצעת בשיקול שלו. זאת לא סבירות, זאת מדיניות. זה נכון גם לשאלות כמו הבג"ץ, שהזכירה פה חברת הכנסת, בשדרות. יש פה שאלה של מימון, אפשר הרבה דרכים - - - זה עמד על סבירות - - -, בוא נדייק. בהרבה דרכים אפשר להתמודד - - - לא הבנתי. זה עוד תירוץ למה אתם לא מושלים? לא מפריעים בהצהרות פתיחה, חברי הכנסת. בדרכים רבות אפשר להתמודד בשאלת המדיניות של ההגנה על תושבי הדרום, יש דעות לכאן ולכאן. בדרכים שונות אפשר להתמודד בשאלות אחרות של ביטחון. זאת לא המומחיות וזאת לא הסמכות של בית המשפט העליון להחליט במקום הרמטכ"ל, זאת לא הסמכות שלו להחליט במקום ראש השב"כ, זאת לא הסמכות שלו להחליט במקום שר הביטחון איך להגן על שדרות. וכל דבר עולה כסף, לכל דבר יש שיקול תקציבי. תקציב הוא תמיד חלק ממדיניות. תקציב הוא יותר חשוב מחיי אדם... דבי, לא מפריעים באמצע הערות פתיחה.

למה אתה הפרעת לי באמצע הערות פתיחה? הפרעתי לך, אמרתי לך שתקצרי, אחרי שחרגת כמעט בשתי דקות מהזמן. סליחה, באמת שצריך לקחת את הזמן. עכשיו את מפריעה באמצע הצהרת פתיחה שלו.

כמה זמן יש לכל חבר כנסת בהצהרות פתיחה? בבקשה. אני אמרתי, אבל יוראי, לא תורך עכשיו לדבר.

יוראי. זה השם שלי. לא תורך לדבר עכשיו.

אני שואל שאלה. אז אל תפריע בזמן שחבר הכנסת - - - לדבר. דבי, שמעת עכשיו על - - - יש לי הצהרת פתיחה. גם התקציב וגם הארנק וגם החרב, דבי - - - יש לי שאלה לגבי סדרי הדיון, שאני לא מצליח - - - אתה מפריע לחבר הכנסת עמית הלוי לדבר. גם התקציב, חברת הכנסת דבי, וגם החרב, וגם הארנק וגם כלים אחרים מסורים לרשות המבצעת, לרשות המחוקקת. העובדה שעילת הסבירות הפכה להיות עילה עצמאית,

בדיוק כמו שלנדוי אמר, לשרירותיות. עמית, משפט אחרון. אז איך אתה מסביר את הבג"ץ של שדרות? והערה אחרונה. עוד הערה אחת. כן. אני מוסיף לך, כי הפריעו לך, אבל משפט אחרון בבקשה. גם אני אקבל שלוש דקות כמוך. רבותיי. כמה זמן יש לכל חבר כנסת? מה השאלה בכלל? חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אל תפריע לעמית לדבר. זאת שאלת הבהרה לגבי סדרי הדיון. יוראי, אל תפריע לעמית לדבר. אני לא מפריע, אני מבקש להבין כמה.

אתה רוצה לצאת, אני אתה לא צריך שאני אקרא אותך.

אתה מפריע, אתה יכול לצאת לבד. די, יוראי. זה כבר מסתיים. אני שואל, כמה זמן יש לכל אדם לדבר? די, זה באמת מיותר.

חבר הכנסת עמית הלוי מדבר, ואתם לא תפריעו לו באמצע הדיבור. ועוד הערה אחרונה. למה אנחנו חייבים לשנות ולהגדיר בחוק בצורה נכונה את העניין הזה של סבירות? זה לא רק כשבג"ץ מתערב. יצירת מתחם סבירות על ידי בג"ץ, והשימוש בעילה הזאת, יצרו מצב אני אומר את זה כמי שעבד בממשלה כמה שנים שאין פעולה בממשלה, שלא לומר בדיונים המקדימים,

שמיד אומרים לך: זה לא סביר, בג"ץ לא יאשר את זה. באמת סליחה שמפריעים לממשלה... יבואו אליך שדרות ויגידו לך - - - למה יש שופטים בישראל? - - - רבותיי. רבותיי. תן דוגמה אחת. תן דוגמה, מאחר שלא היית בממשלה, אני אשמח לשמוע דוגמה.

משפט סיום. עמית, הצהרת פתיחה היא לא מענה לדו-שיח. למי נתת כל כך הרבה זמן? אל תתייחס בבקשה למפריעים. אני אשמור על זכותך לדבר אם לא תתייחס למפריעים. הוא קטע אותי אחרי - - - לא למפריעים,

דוגמה הכי טובה למתחם הסבירות הייתה דווקא בניסיון של שר בממשלה,

למנות ממלא-מקום לפרקליט המדינה. אז התברר שמתחם הסבירות, שמכל עשרות אלפי עורכי הדין ראינו את המספרים השבוע היה רק אדם אחד. אחר כך ברוב טובו הוא אמר שאולי עוד שניים. נו, ואיך נגמר הסיפור? רק הם במתחם הסבירות. איך נגמר העניין? נגמר הסיפור ובא בן אדם בחסות פסיקה - - למה אתה עונה לה? - - מגדיר לנו את מתחם הסבירות. תסיים

אז אני מסיים ככה.

אנחנו דנים פה - - - לא.

אתה מהקואליציה... תמשיך...

אין מגבלה עליך. תמשיך. אנחנו דנים כאן - - - עמית.

אם אתה תתייחס עוד פעם אחת למי שפונה אליך,

אנחנו דנים כאן על עילה - - - זה לא להאמין. מה זמן הדיבור? אני מסיים, אדוני היושב-ראש. אנחנו דנים כאן על עילה שמזמן חרגה מסבירות ביחס לביקורת שיפוטית רגילה - - כמו העילה לא לתת מתנות? כמו העילה לא לקחת שוחד?

שרירותית - - כמו היוזמות האחרות שלך? אורית, אני קורא אותך לסדר. - - שמחליפה את שיקול הדעת, ואת זה אנחנו צריכים לשנות.

כל אחד חמש דקות ו-20 שניות מעכשיו. אני דורשת שלכולם יינתן אותו זמן. מי שיפריע בהערות פתיחה של דובר אחר, ייקרא לסדר. יש אפשרות להבין כמה זמן עומד לרשות כל דובר? מערכת חדשה לקריאות לסדר.

ממש התגעגענו. מי שיפריע בהערות פתיחה של דובר אחר, ייקרא לסדר. אבל אתה מוכן להיות שוויוני בזמן שאתה נותן להערות לסדר? אני לא מרשה - - - כמה זמן עומד לרשות כל דובר? אני לא מרשה - - - שוויון זה לא חלק מהאג'נדה של הממשלה הזאת. אתה בודק את זה לפי אמות מידה אובייקטיביות?

מי שיפריע בהערות פתיחה של דובר אחר, ייקרא לסדר. תודה. כמה זמן עומד לרשות כל דובר, חבר הכנסת שמחה רוטמן? מי שיפריע - - - מה הבעיה להגיד כמה זמן? תגיד שתי דקות, שלוש דקות. עמית דיבר חמש דקות. חבר הכנסת משה סעדה, בבקשה. אתה לא רוצה לענות? אתה לא מוכן לומר?

אני שמה זמן עכשיו. בואו נבדוק. כבר מזמן היית אומר לו, דקה אחת, וגומר את הסיפור. תגיד לי, מה יש לך? - - - מה הבעיה לענות על השאלה הזאת. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אתה אומנם לא נוכח בדיונים כשעוסקים בנושאים חשובים כנראה כמו - - - פשיעה. זה נושא לא חשוב? כמו המלחמה בפשיעה, כמו הסוגיות הכלכליות? מתי דיברנו על המלחמה בפשיעה? אני מבקש להבין שאלה בסיסית של כמה זמן.

ואני אמשיך להפריע לך בניסיונות שלך לחסל את הדמוקרטיה - - אני אקרא אותך לסדר פעם ראשונה. - - אבל שאלה אחת בסיסית של כמה דקות עומד לרשות כל דובר. אם תמשיך להפריע לי, אני אקרא אותך לסדר פעם שנייה. תגיד לי, אתה לא יכול לענות לו? למה אתה לא עונה על השאלה הבסיסית כמה זמן עומד לרשות כל דובר?

חבר הכנסת רוטמן, זה נראה התעמרות. יותר קל לענות. יוראי להב הרצנו היקר - - זו שאלה שחורגת מתחום הסבירות... - - עניתי לשאלה הזאת

אתה יודע טוב מאוד שאני לא מסכים לשאלות על סדרי דיון בזמן שאחרים מדברים - - רק לדעת כמה מדברים. - - אם אתה תעשה זאת, אתה תיקרא לסדר. הוא שאל את זה בין עמית לבין סעדה. אני מבקש להבין.

חבר הכנסת סעדה. איך נדע לתכנן את הזמן? סעדה עוד לא התחיל לדבר, אז תענה לו. תענה לפני שסעדה מתחיל לדבר. חבר הכנסת

חבר הכנסת סעדה, אני מבקש גם ממך הצהרת פתיחה קצרה.

בסדר גמור. תגיד לו כמה זמן יש לו. הצהרת פתיחה קצרה - - מה זה קצרה? - - בת דקה, כמו שביקשתי מכולם. הזמן של ההכנה שלך להצהרה שלי יותר ארוך מההצהרה שלי. חבר הכנסת סעדה. ברוך השב... חבר הכנסת סעדה, אני מבקש גם ממך לקצר, וגם כפי שנתתי לדוברים אחרים שחרגו מהזמן הזה, אני אתן לך קצת זמן פציעות. אני מבקש שתשתדל לקצר את דבריך.

11:56:16. אני אהיה קצר מאוד. העניין של עילת הסבירות נתונה במחלוקת לשם שמיים בבית משפט. מחלוקת מקצועית, משפטית. אני אומר שלפחות מבית משפט נלמד את העניין הזה, אם המחלוקת כאן לשם שמיים, אפשר לדון בה בכובד ראש, ננתח אותה, נדייק אותה, אבל רק בבקשה, כדי שנוכל לדון בזה בכובד ראש - - 40 שניות. זה סעיף לשם שמיים? - - שימו מחוץ לדלת הזאת את ההסתה, את ההפגנות. תשאירו את זה לאחרי הצוהריים.

עוד לא ראית את ההפגנות אפילו.

חברת הכנסת מיכל שיר. חברת הכנסת מיכל שיר, לא מפריעים בהצהרות פתיחה. פה אני מבקש שננהל דיון מקצועי, כדי שבאמת נגיע לעמק השווה, שנכון לכל החברה הישראלית. מה מקצועי בביטול עילת הסבירות?

תנו לנו בבקשה בקשה אחת. תנו לנו פה לקיים דיון, תפגינו בחוץ. פה שאפשר יהיה לקיים דיון. לכו לבית הנשיא. אתה מתרשם שרוטמן רוצה לקיים דיון? תודה רבה, חבר הכנסת סעדה. בואו נקיים דיון איך לוקחים את הזכויות לאזרחי ישראל ורומסים אותן. שמחה, עמדתי? עמדת אפילו מצוין, אפילו קיצרת. התזמורת מנגנת בזמן שהטיטניק טובעת. וגם הצוללת, מסכנים. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. תודה רבה. מה שראינו בימים האחרונים זה חבורת פורעים, פוגרומיסטים, ארורים, שנכנסו לאין-ספור כפרים. אתמול הייתי בתורמוס עיא, ראיתי את הבתים - - - את הרצח גינית? אני מבקש שהוא לא יפריע לי. בוודאי. לא. זה לא נחשב אצלו. היית בתורמוס עיא יחד עם חברי, חבר הכנסת טיבי. ראינו את הבתים שנשרפו לחלוטין. אמור לי מי חברך, ואומר לך מי אתה. טלי, לא מפריעים בהערות. בתים שהוצתו ונשרפו על ידי חמלניצקים יהודים, על ידי טרוריסטים ארורים, אבל לא רק הם אלה ששרפו, אלא שצבא הכיבוש נתן להם את האפשרות, עמד מנגד ולא נקף אצבע כדי לעצור אותם. הוא לא נקף אצבע כדי להרחיק אותם, וכשפלסטינים נאלצו להתגונן על חייהם ורכושם, ירו עליהם - - תודה. - - ומה שלא פחות גרוע זה שפה, בבית הזה, ובממשלת הדמים יושבים אנשים שמעודדים אותם.

אני מבקש שתיתן לי כמו שנתת לכולם. - - - שמעודדים אותם וקוראים להם: רוצו לגבעות, ונכנסים למקומות שעל פי החוק הישראלי הם לא אמורים להיות פה, ומקימים שבעה קיני טרור כנגד החוק הישראלי.

עילת הסבירות, ובזה אני מסיים עילת הסבירות היא בין השאר נוגעת למצב שבו בממשלה יש מדיניות מפלה ובלתי מאוזנת, כשהשר הבטל, הכישלון הקולוסלי, הגזען הטרוריסט המורשע - - תודה. - - שולח כוחות להכות מכות רצח מפגינים שלווים נגד ההפיכה - - די נו,

- - ואת הדרוזים ואחרים, אבל באותו זמן נותן לפורעי חוק אלימים לשרוף בתים. שם אין סבירות. תודה. מילה אחרונה באמת. בחיים הוא לא מגנה פיגועים. טלי, לא מפריעים. מה שיש כאן זה לא דיון על עילת הסבירות, זה דיון על בעילת הסבירות.

חבל שלא חסכת מאיתנו. תודה רבה. למה, מה יש לצפות? תודה רבה. חבר הכנסת יצחק קרויזר, בבקשה. תרשה לי לא להתייחס - - - אני מרשה.

אפילו מומלץ לא להתייחס. - - - כי אני בסנקציות. מה אתה שואל שאלות קיטבג. לך למליאה ותקשיב. לא ידעתי שזה כבר מומש.

מתי טלי מדברת? לא הבנתי,

היא דואגת לזכות הדיבור שלך.

אני עומדת על זכותה של טלי לדבר.

קארין, כבר הזהרתי אותך בפעם הקודמת. אני אקרא לסדר. בוקר טוב לכולם, עוד מעט כבר צוהריים טובים. שבוע טוב. שבוע טוב. חזרתי עכשיו מעלי, מבתיהן של משפחות הנרצחים בפיגוע הקשה מאוד, הטבח בחומוס אליהו בעלי. ישבתי רבות עם משפחתו של אלישע אנטמן, השם ייקום דמו. התבקשתי להעביר מסר, שאני חושב שהוא יהיה מאוד רלוונטי לדיונים שלנו כאן בוועדה. חשוב מאוד שכולנו נזכור שאנחנו נמצאים כאן כדי להביא לעצמנו, לאזרחים ששלחו אותנו לפה, וסומכים עלינו שתהיה לנו פה דמוקרטיה טובה יותר וחזקה יותר בחוץ יש מאות ומיליוני אזרחים שמסתכלים על ההתנהלות שלנו כאן, ועל ההתנהגות שלנו כאן אני מקווה שזה לא יהיה רק איזה אמירה חלולה, אלא שכל אחד שיושב כאן בוועדה יזכור שאנחנו כאן לדיונים רציניים ומעמיקים. שמעתי קודם הערות לגבי שר כזה, שר אחר. יש כאן בוועדה חוק חשוב מאוד, חוק שמטפל והולך לתת כלי חשוב מאוד לבעיית הפרוטקשן שהיא מכת מדינה, למי שהזכיר משילות, ריבונות ועזרה לאזרחים. לצערי, אדוני היושב-ראש, מכל חברי הכנסת שיושבים ודואגים לבוא לפה לדיוני ועדת החוקה על הרפורמה, היו פה שני חברי כנסת מהאופוזיציה שבאמת הגיעו ונמצאים בדיון, וייאמר לזכותך, שיש כאן דיונים על החוק הזה גם מעבר לשעות הוועדה, כי זה חוק חשוב מאוד למכת מדינה, שהיא חוצה מגזרים, גם במגזר היהודי, גם במגזר הערבי, בפריפריה, לכל בעלי העסקים, לחקלאים. היו שם חבר הכנסת מתן כהנא וחבר הכנסת מנסור עבאס ושאר חברי הוועדה המשותפת, ואני מקווה שכמו שעשינו דיון רציני ומעמיק בחוק הזה, יהיה כאן דיון רציני ומעמיק, שבאמת יביא בשורה טובה לאזרחי מדינת ישראל, שסומכים עלינו כאן שנביא להם בשורה טובה. תודה רבה, חבר הכנסת קרויזר. חברת הכנסת אפרת רייטן, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אני מנסה להבין מה כל כך מטריף אתכם דווקא בעילת הסבירות. זה את אהרן ברק, הוא הביא אותנו עד לפה. אתכם. מה קשור אלינו?

אתם שמתם את החוק הזה עכשיו ראשון מכל ה-150 חוקים שהגשתם. אז מה מטריף אתכם כל כך בעילת הסבירות? אני רואה שזה כנראה נגע בנקודה, כי הצחוק הספונטני שיצא ממך עכשיו, הוא בדיוק תאר את הטירוף שאוחז אתכם בכל מה שקשור לעילת הסבירות. למה זה מטריף אתכם כל כך? כי אתם לא רוצים יותר התערבות של בית משפט, פיקוח ובקרה על החלטות שהן החלטות שרוצות לקחת את מדינת ישראל מערכים ליברליים לערכים שמרניים. זה הכול. אתם לא מוכנים יותר שמישהו ייקח את ערכי מגילת העצמאות, את הערכים שמהם מדינת ישראל נוסדה, ייקח את כל הערכים האלה וימשיך לכונן אותם במדינה הזאת. אתם לא רוצים את זה יותר, תגידו את האמת. אתם לא רוצים ערכים ליברליים במדינת ישראל. כשקראתי בזמנו את אותה כתבה איתך, את הריאיון ב"הארץ", וזה כבר הוזכר כאן קודם, על פסק דין אדוארדו, ובו אמרת: אני מבחינתי, יותר חשוב לי הכסף מאשר ביטחונם של ילדים, או איך קראת להם? "ארנבונים תכולי עיניים", אז הבנתי, מושג הערכים - - - למי הוא קרא "ארנבונים תכולי עיניים"? מושג הערכים שלנו ועולם הערכים שלנו שונה בתכלית, ולכן מדובר פה בהתנגשות אדירה, לא רק של עילת הסבירות. עילת הסבירות היא בדיוק הסימפטום, אבל היא מייצגת בדיוק ערכים הפוכים לחלוטין - - משפט אחרון,

מה זה כל כך קצר? אני מסיימת - - הפכים של תפיסת עולם, האם אנחנו נותנים עכשיו כוח בלתי מוגבל ושום התערבות ושום ערך ליברלי למדינת ישראל, שזה מה שאתם רוצים, או שומרים על צביונה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. תודה רבה, חברת הכנסת אפרת רייטן.

הכנסת מתן כהנא, ואחריו חברת הכנסת טלי גוטליב. אדוני היושב-ראש, תודה על זכות הדיבור. בעיניי היום הזה הוא יום עצוב כי הוא יום שמסמל את הקץ לתקווה או לשאיפה להגיע לרפורמה משפטית בהסכמה רחבה. בעיניי רפורמה משפטית נחוצה, אבל רפורמה כזאת חשוב מאוד שתהיה בהסכמה רחבה ובקונצנזוס כמה שיותר רחב. אל הדבר הזה ניסינו בתום לב להגיע בבית הנשיא, אבל לצערי לפני קצת יותר משבוע וחצי הקואליציה עשתה תרגיל על חשבון עם ישראל, ובמקום לעמוד במה שנקבע אצל הנשיא, שתיבחר ועדה למינוי שופטים, שיהיו בה חברת אופוזיציה וחבר קואליציה, ונמשיך בהידברות בבית הנשיא, בחרתם לעשות תרגיל על הראש של כולנו. וזה חבל, כי הרפורמה הזאת, לפחות בעיניי, היא רפורמה נדרשת, אבל אי-אפשר לעשות רפורמה כזאת שלא בקונצנזוס, שלא בהסכמה רחבה, ואנחנו רואים את זה יום-יום, שעה-שעה. כמו שאמרו פה חבריי, יש מלא נושאים שצריך לטפל בהם, והחזרה החד-צדדית הזאת עכשיו, והבחירה שלהם להפסיק את השיחות בבית הנשיא, לא תאפשר לממשלה להתעסק בדברים החשובים שבהם צריך להתעסק, ולכן בעיניי זה יום עצוב.

תודה רבה.

אתה צוחק כאילו לא רצית את הרגע הזה כל הזמן. זה משעשע. אני לומד כל כך הרבה דברים חדשים. יש הרבה דברים שיכולים לתאר את האירוע. משעשע זה לא. חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה. בוקר טוב לכולם, דבר אחד, אני אומר בכנות שאני מרגישה כמו כלב שזרקו לו עצם, כי הרפורמה המשפטית שהייתה כל כך חשובה לא נשארה על השולחן, והדבר שהיה חשוב בעיניי - - ללטף לכם את האגו. - - זה לדאוג לשינוי מתווה הוועדה למינוי שופטים, שברור היום שאף אחד לא ייגע בה, ולכן כל מה שיש פה זה לאחר שגילינו שרון דרמר נשלח לדבר עם אהרן ברק במצוותו של ראש הממשלה ולהגיע להסכמות. כשלעצמי אני מתביישת בעובדה שבממשלה שאני חברת קואליציה בה, שמתקפת ומגבה את הממשלה הזאת, מישהו חושב שצריך לשלוח מישהו לאהרן ברק. אם הוא היה יודע את גדר סמכויותיו, לא היינו מגיעים לפגיעה קשה כזאת באמון הציבור במערכת בג"ץ. זה באופן כללי, ולכן שאף אחד לא יספר לכם פה, לא על הפיכה משטרית ולא על שום דבר שדומה לזה. הדבר הזה הוא קצה-קצה, ספיח של הספיח של הרפורמה. קצת מבייש. אנחנו עושים את זה רק כדי שנוכל לומר לציבור שעשינו משהו. אני לא בעד להגיד שעשינו משהו, אני בעד להגיד שעשינו משהו טוב. ולכן אנחנו פה באמת בזרזיף-זרזיף של הרפורמה, בואו נשים את זה על השולחן. טלי, נרשמה התנגדותך לסעיף. באשר להצעת החוק המוצעת - - - טלי, זה שווה את הקרע בציבור?

תנו לי להשלים. אני לא מתווכחת איתך. אני בדברי פתיחה. באשר להצעת החוק המוצעת, בכל הכבוד כמובן, אני מזכירה את סעיף 15 לחוק-יסוד: השפיטה, שמקנה לבג"ץ סמכויות רבות למען הצדק, וכך נכון, אבל הסעיף הזה שבא לתת פתרון להתערבות בג"ץ בהחלטות מינויים של הממשלה הוא סעיף נכון, אבל הנוסח כאן הוא דרקוני בהרחבתו, ואני מציעה לתקן אותו כך שבג"ץ לא יוכל להתערב בהחלטות של ראש ממשלה וממשלה, שמקבלים את אישור הכנסת - - ברוך הבא יאיר נתניהו,

משפט אחרון, טלי. - - כי אז המשמעות שהסבירות נבדקה על ידי חברי הכנסת, וזה נותן לזה תיקוף. בממשלה דיקטטורית.

זה יוביל לכך שאי-אפשר יהיה להתערב לדוגמה במינויים - - - אנחנו רואים את הדוגמה לסבירות... חברים, נא לא להפריע. משפט אחרון, טלי. ואני אציע את נבחר הציבור - - - למה מינויים מקצועיים ולא מושחתים? אני אציע את "נבחר הציבור" להוריד מנוסח הסעיף, כי אני אומרת בזהירות הראויה, חייבים להשאיר לאזרח את היכולת לפנות ולעתור כנגד החלטות רשויות מקומיות, כי עם כל הכבוד אני לא מגנה בצורה כזאת על שיקול דעת של ראש הרשות, בכל הכבוד. תודה רבה. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. תודה. אתם יודעים שאתם נותנים היום - - - תקראו את הסדר

בסדר גמור, אין שום בעיה. אלעזר מדבר עכשיו, אחריו תדבר מירב כהן,

מתי חוגגים לדבי ביטון? יש לה יום הולדת. אל תדאגי, אני אדאג שיחגגו לי. בגלל זה אני מחכה יפה לתורי. תמיד הייתה לי פנטזיה להיות בוועדה אצל רוטמן ביום הולדת. זה קרה. אלעזר בבקשה.

אתם נותנים היום במודע גט לדיונים בבית הנשיא. אם לא הייתם רוצים לעשות את זה, הייתם עוצרים את הדיון הזה, הולכים לבחור את הנציג שלכם בוועדה לבחירת שופטים, וממשיכים את השיחות בבית הנשיא. רמת הניתוק שלכם מהעם באה לידי ביטוי בהמתנה שלכם לתוצאות של לשכת עורכי הדין. חשבתם שאתם מכירים את מה שקורה בשטח. המתנתם, וקיבלתם 73 נגד 19. זה מה שקורה בעם הזה. אבל מה שמפריע לי יותר מכול זה הניתוק. אמרתי כאן מעל הדוכן בבניין הזה ששני שרים במשרד הביטחון יעלו לנו בדם, והראשונים שישלמו את זה, זה מתיישבי יהודה ושומרון. 28 הרוגים בקרב אזרחי ישראל תחת הממשלה הזאת, מספר שלא היה פה כבר תקופה ארוכה מאוד. אני אומר עוד פעם, כשהציונות הדתית מתעלמת ממה שקורה ביהודה ושומרון עכשיו, מפורעי החוק היהודים, גם זה יעלה לנו בדם. ואני כבן הציונות הדתית, לא הפוליטית, מתבייש בזה, ואני אומר לכם "תסתכלו". ודבר אחרון, הדיונים פה תראו את זה, לא ראיתם את זה קודם זה המשך ההידרדרות בשיסוי העם, בפילוג, במצב הכלכלי, ביוקר המחיה, וגם במצב הביטחוני. אני עוד פעם קורא לך: תעצור ותעשה הכול כדי שנחזור לשיחות בבית הנשיא.

תודה רבה. חברת הכנסת מירב כהן, אחריה ולדימיר בליאק,

מרב מיכאלי. בבקשה.

כבוד היושב-ראש, קודם כול זה דיון לא על צמצום עילת הסבירות, אלא ביטול עילת הסבירות. זאת הצעה מאוד מאוד קיצונית, ומכיוון שהציבור בבית צופה בנו, אני רוצה לרגע להסביר במה מדובר. אנחנו משתמשים בעילת הסבירות הקיצונית הזאת במקרים מאוד מאוד קיצוניים, שאין עליהם חוק ספציפי, אבל עדיין נגרם פה נזק חברתי גדול. ואנחנו רואים שבמדינות בעולם הולכים ומשתמשים בזה יותר ויותר, מכיוון שיש בזה צורך במקרים קיצוניים בלבד. חשוב לי גם לחדד שזה לא משרת צד אחד של המפה הפוליטית. תפסיקו עם הפייק הזה. עד היום זה שירת צד אחד. חבר הכנסת עמית, לא מפריעים בהצהרות פתיחה. זה פשוט שקר. עמית, זה פשוט לא נכון.

חברת הכנסת קארין אלהרר, תודה. אני מתקנת אותו. תודה רבה. מירב, בבקשה. בואו נדבר עובדות, בסופו של יום זה עזר לתושבים בכפר ורדים, שלא רצו להקים להם מקווה, וזה עזר לחרדים, כשהיה פה שר אוצר שקיבל החלטה שלא מקנה זמן להיערכות, ולקחו להם את הזכאות להנחה במעונות לפני שנתנו להם התראה כלשהי, וזה עזר לתושבי שדרות. וכן, זה גם מנע מינוי של שר שהורשע פעמיים ושיקר באשר לכוונתו להתרחק מהקופה הציבורית.

הוא לא אמר את זה. זאת טעות של בית משפט.

אפשר בבקשה? טלי. מה עלול לקרות כאן מחר בבוקר? מחר בבוקר יכול לבוא לכאן ראש ממשלה ולהגיד: אני ממנה את העורך דין הפרטי שלי להיות היועץ המשפטי לממשלה. יכול לבוא איתמר בן גביר - - - זה עובר את ועדת המינויים. טלי, לא מפריעים. - - - ואף אחד לא יכול לבוא ולבקר אותו. יכול לבוא השר לביטחון לאומי - - - אף אחד לא - - - עמית,

תסבירו להם שיש עוד עילות שנבדקות. טלי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. יכול לבוא השר לביטחון לאומי, שהוא פירומן ידוע, למנות את חנמאל דורפמן, שהוא נער גבעות, שקורא למשטרה שלנו "אנטישמית", להיות מפכ"ל המשטרה. מירב, משפט אחרון. יכולים למנות בן משפחה, יכולים לפטר אנשים מתפקידים מקצועיים, רק בגלל שהם חברים במפלגה הנכונה. זה פתח לחגיגה של שחיתות, וזה לא קשור לימין או שמאל, זה קשור למינהל תקין. משפט אחרון, מירב. אני הייתי שרה בממשלה, ואני חושבת שזה טוב מאוד שידעתי תמיד שאני אהיה חייבת דין וחשבון. זה שאני שרה זה לא הופך אותי לאלה. אני כן יכולה בבוא היום להידרש ולתת תשובות בבג"ץ. ואם מחברים את המהלך הפסול הזה יחד עם מהלכים נוספים, כמו יועצים משפטיים מטעם, לא יהיה פה אף שומר סף.

ואתם פוגעים אנושות במדינת ישראל. תודה רבה, חברת הכנסת מירב כהן. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, ואז חברת הכנסת מרב מיכאלי, ואחריה חברת הכנסת דבי ביטון. תודה רבה,

אני חייב לומר שאני הלכתי לפי ההמלצה שלך וקראתי בעיון רב את הסקירה החצי מקצועית וחצי פוליטית של העוזר שלך לגבי הסיבות כביכול שהובילו אתכם לחקיקה הרעה הזאת. עד שיש מסמך הכנה של הייעוץ המשפטי, אתה קורא את הסקירה של היועץ שלי?

אני חייב להגיד שבחלק מהדברים גם השכלתי, אבל הדיון הזה הוא לא באמת על עילת הסבירות. הנושא הוא הניסיון המתמשך של הקואליציה לסרס את מערכת המשפט, להגביל אותה, לתת כוח בלתי מרוסן לרשות מבצעת, להנהיג לפוליטיקאים חופש מוחלט לבצע מינויים מוחלטים ולקבל החלטות מושחתות. זה הסיפור כאן. החוק הזה לא עוזר לאזרחים, זה לא חוק לטובת הציבור. הוא משרת את הממשלה שמעודדת אלימות, שתוקפת את הדמוקרטיה הישראלית, שהורסת את כלכלת ישראל, שהורסת את מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית והופכת אותה לאומנית, קיצונית ולא דמוקרטית. זו בעיניי לא עילת הסבירות. זו עילה להעצים את המחאה בכלים הפרלמנטריים והחוץ-פרלמנטריים ולמנוע את חורבן ישראל יהודית ודמוקרטית. זה מה שעשינו כאן לפני שלושה חודשים, זה מה שנעשה שוב.

תודה רבה, חבר הכנסת ולדימיר בליאק. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה.

הדברים הבסיסיים בדמוקרטיה זה שכולם שוות ושווים בפני החוק. מה שמבדיל דמוקרטיה משלטון מלוכני, מדברים שהיו נהוגים בימי הביניים או אצלכם בתנ"ך, זה שהשלטון אמור להיות מחויב לחוק בדיוק כמו אחרונת ואחרון האזרחים, אבל אצלכם בממשלה האזרחיות והאזרחים זה האלה שם למטה, שהם צריכים לציית למה שאתם מחליטים. אתם אתם מעל החוק. יש גם נשים, גם אתן. טלי, לא מפריעים בהצהרות פתיחה. את כבר בקריאה ראשונה. אני רק אומרת.

שלא יהיה משהו בדמותו של בית משפט - - - בשום פנים ואופן אתה לא מוציא את טלי. קראתי לה. שלא יהיה משהו, איזה בית משפט, שחס וחלילה ימנע מכם או יעצור בעדכם או יגיד שאתם צריכים להיות לפי החוק. לכן התיקון הזה בא להגיד שהממשלה, שריה, ראש הממשלה וכל מי שבא להם, הם מעל החוק, ובית משפט לא יכול להתערב במה שהם מחליטים,

כל הציבור הזה, כל האנשים האלה, שכל תפקידם בסך הכול להצביע לנו, כדי שנוכל להגיד שיש לנו רוב, ולכן אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. בסדר, יש חוקים, אנחנו בשבילם נעביר חוקים כאלה או אחרים, לא חשוב, אבל אנחנו מעל החוק. זה הסיפור כאן. זה טינופת ממדרגה ראשונה. זה מחרב את הדמוקרטיה של מדינת ישראל גם ברמת שחיתות, גם ברמת אלימות. צא וראה ביהודה ושומרון מה קורה כשאנשים שחושבים שהם מעל החוק ופועלים לשים את עצמם מעל החוק, לא רק הולכים ושורפים - - - את מתכוונת למחבלים כמובן. טלי.

הם מחבלים שרצחו בעלי.

נכון, המחבלים משילה, המחבלים מיצהר. אלה המחבלים, נכון. עופר, תודה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה משפט אחרון. כל אחד ואחת יכולים לראות גם ביהודה ושומרון מה קורה כשאנשים שמקבלים כל הזמן את המסרים שהם מעל החוק, ופועלים עכשיו לשים את עצמם מעל החוק, ונציגיהם כבר יושבים בממשלה, הם כבר מעל החוק, מה קורה ואיך הם שורפים בתים ורכוש של חפים מפשע. כבר היה שגם פגעו ושרפו חפים מפשע בעצמם. ככה נראית הממשלה שלכם, ולזה נועד החוק הזה. לא יעזור כל הדיבור על תיקון מערכת המשפט כביכול. תודה רבה. חברת הכנסת דבי ביטון, ואחריה חברת הכנסת אורנה ברביבאי. כבוד היושב-ראש, תודה, נפל בחלקי לחגוג את יום ההולדת ה-58 שלי בוועדת החוקה. (מחיאות כפיים באולם הוועדה) זה גימטרייה של נ"ח. זה פשוט נוח - - - בלי עוגה זה לא נחשב. חברת הכנסת רוטמן, הייתי גם בדיון הקודם, אמרת לי מזל טוב, אני לא אוהבת כאלה עצובים, בבקשה תברך אותי. יש לנו כלל בוועדה שאיש לא זכאי לברכות יום הולדת בלי שהוא מביא עוגה. יש בלשכה, אתם מוזמנים. אם ירשו לי להכניס אותה, עליך. אני מוכן לאשר את ההצעה. למה לא שרתם?

הרסתם לי את הספא, הרסתם לי את הכול, אני פה. מזל טוב לחברת הכנסת דבי ביטון. חבר הכנסת רוטמן, מה המתנה? אני מקבלת עוד כמה דקות? דקה מדברי הפתיחה שלך הלכו לטובת מזל טוב. מה המשפט האחרון שלך? חיכיתי כל הלילה להגיע לפה. בבקשה. כבוד היושב-ראש, האם זה סביר להעלות את העילה הזאת לדיון? אני מנסה לחשוב, אני מנסה להבין מאיפה זה בא. איזה סבירות יש שלא נאפשר? אמר בגין "יש שופטים בירושלים", והוא ימין מלא על מלא. איך יכול להיות שלא ניתן שיקול דעת? הרי האיזונים והבלמים ומערכת בית המשפט זה בדיוק מה שיש לנו, למה לבוא ולהרוס את זה? אני קוראת מכאן לראש הממשלה, שעכשיו הוא מאוד מרותק לעדות של מילצ'ן, אני מקווה, כשהוא יסיים, שתסיימו את הוועדה, תבחרו שופטים, ובואו נגיע להסכמה. זה מגיע למדינה שלנו, מגיע לאזרחים שלנו. ודבר אחרון. אצלנו נהוג שכלת יום הולדת זה כמו כלה שמתחתנת, אז אני מאחלת למדינת ישראל שתישאר מדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית. וימין מלא על מלא, לכו כבר הביתה.

תודה רבה, חברת הכנסת דבי ביטון. חברת הכנסת אורנה ברביבאי, ואחריה חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. רוטמן, אתה יודע שרוב הציבור נגד ההפיכה המשטרית. רוב הציבור אמר לכם, לנו, לכל נבחרי הציבור: אנחנו רוצים לעצור את ההפיכה הזאת, אנחנו רוצים להיות מדינה דמוקרטית. אז מה אתה עושה?

ראש הממשלה, שר המשפטים, הרי אנחנו יודעים שאתה שליחם. אתה מכנס שוב את הוועדה הזאת ומחזיר את המדינה למצב כאוטי במודע, ומחזיר את המציאות שבה ברור לכולם שתהיה פגיעה בכל היבט: בחוסן הכלכלי, בחוסן הביטחוני, בחוסן החברתי של מדינת ישראל. ולמה?

כי יש פנטזיה שהדבר הזה יצליח לעבור. ואני אומרת לך: אין לזה סיכוי. אז עכשיו, כשאזרח במדינה צופה בנו, והוא אומר: למה בכלל הם עוסקים בעילת הסבירות? מה זה עילת הסבירות? אז אני אומרת לו שעילת הסבירות זה ששופטים לא יוכלו להגיד שהשרים המטורללים האלה, שנמצאים בביטחון פנים ובאוצר, ומקבלים החלטות מנותקות והזויות, מישהו יוכל להגיד להם: קיבלתם החלטה שגויה. זה בדיוק מה שהעילה הזאת אומרת, שבבית משפט שופטים לא יוכלו להגיד לנבחרי ציבור: אתם מקבלים החלטות שגויות. זאת אומרת, אנחנו משאירים את הציבור בישראל חשוף לפוליטיקאים מזדמנים, פוליטיקאים שלצערי כל קשר ביניהם לבין ניהול מדינה לבין ניהול צורכי ציבור מקרי בהחלט. ואתה מביא כחתן ביום חופתו את נושא הסבירות ואומר: זה עניין פעוט, זה קטן, זה ממש בקטנה.

אני אומרת לך שהשיטה הזאת שאתם תביאו בכל פעם חלק מהעניין,

נתכנס להידברות אני הרי חלק מצוות ההידברות ושם נשב ונדבר בצל עצי בית הנשיא על דמוקרטיה, לא תעבור. זה שאתה מביא היום את עילת הסבירות זאת קריאת תיגר נגד הדמוקרטיה, נגד הציבור בישראל ונגד מי שחשיבות הדמוקרטיה לנגד עיניו. תודה רבה, חברת הכנסת אורנה ברביבאי. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה.

אתה יודע רוטמן, אנחנו כרגע חוגגים את חודש הגאווה, וכל מי שרואה אותך היום, את מתק השפתיים, את החיוך, את הצחוקים שאתה מריץ פה, מתרשם שכאילו הצטרפת לחגיגות של שוויון זכויות, של אהבה היא אהבה, משפחה היא משפחה - - - - - תמיד בעד משפחה היא משפחה.

הגאווה שלך היא ריסוק הדמוקרטיה הישראלית, כי מה שאנחנו רואים כאן זו עדות נוספת לכך שחוקי המהפכה, ההפיכה המשטרית, חזרו אל השולחן. אתם מסתערים על האיזונים והבלמים של הדמוקרטיה שלנו. אתם פוצצתם את האופציה היחידה שהייתה מאפשרת להמשיך את ההידברות בבית הנשיא, בחרתם בנתיב של פיצוץ השיחות תוך ריסוק הכלכלה הישראלית, ניתוץ האחדות שלנו בתוך העם, פגיעה ביוקר המחיה, פגיעה בביטחון. שיניתם טקטיקה אבל אותה הגברת בשינוי אדרת. לא את כל החוקים בבת אחת, אלא פרוסה אחר פרוסה. ההפיכה המשטרית, חבר הכנסת שמחה רוטמן, לא תעבור, לא בבת אחת ולא בשיטת הסלמי. אם לא הבנתם את זה, כשמאות אלפי אזרחים ואזרחיות ישראלים יצאו לרחובות והפגינו, אם לא הבנתם את זה כשהפסדתם בצורה כושלת בבחירות ללשכת עורכי הדין, אתם תבינו את זה עכשיו. ההפיכה המשטרית לא תעבור במדינת ישראל. 45,000 בוחרים מול 2.3 מיליון. טלי, לא מפריעים בהצהרות פתיחה. סליחה. שכחתי. ועדיין אישרו לראש ממשלה עם כתבי אישום להתמודד.

תודה רבה. חברת הכנסת מיכל שיר, ואחריה חברת הכנסת שרון ניר. תודה רבה. אני הולכת רגע אחורנית בזמן. ראינו איך שעטתם בשנייה שנכנסתם לשלטון לעבר חוקי הפיכה שלטונית, וחשבתם שאתם יכולים לעשות מה שבא לכם, אבל חטפתם, חטפתם סטירת לחי מצלצלת מהציבור. זה גרם לכם לקפל את הזנב בין הרגליים ולרוץ לבית הנשיא בסוג של הצגה וטוענה, ועכשיו מצאתם תרוץ למה לפוצץ. אין יותר בית הנשיא. ואז אני תוהה למה להחזיר את זה חודש לפני הפגרה? הרי אתם יודעים שזה בלגן, אתם הרי מבינים את האירוע. אפשר לתת לכם הרבה דברים, את זה אתם מבינים. ואז אני מבינה שזה לא סבירות ולא נעליים, זה חוקים שנועדו לתרץ, לתרץ את ההידרדרות, את ההידרדרות בביטחון האישי של תושבי מדינת ישראל, הידרדרות ביטחונית חסרת תקדים זה 20 שנה. הפשיעה בנוסף להידרדרות הביטחונית שמשתוללת בפעם הראשונה אזרחי מדינת ישראל פוחדים לצאת מהבתים שלהם, מסתובבים אחורנית לראות שאף אחד לא בא לדקור אותם. זה חסר תקדים בתולדות מדינת ישראל. הכלכלה שלנו צונחת, השקל משתולל. זה ברור שאתם רוצים כמו קוסמים להגיד לציבור הישראלי: אל תסתכלו על מלחמות, אל תסתכלו על פשיעה, תסתכלו עכשיו, אנחנו הולכים לגנוב לכם את הדמוקרטיה. משפט אחרון, מיכל.

סטירת הלחי שאתם חושבים שחוויתם היא כלום, היא כעין וכאפס. הציבור הישראלי ישרוף את רחובות מדינת ישראל לפני שאתם תצליחו להעביר פה סעיף מהחוקים שאתם חושבים שאתם יכולים, של הפיכה שלטונית שתוביל אותנו כאן לדיקטטורה, כי זה לא יקרה,

חברת הכנסת מיכל שיר, תודה. אני נוהג לא להעיר גם על אמירות מאוד קשות בדברי פתיחה. אני חושב שלדבר על שריפת רחובות זו אמירה מאוד מאוד קיצונית. שיקפתי את המציאות. זה לא אנחנו נעשה, זה הציבור הישראלי. אימהות יצאו כדי להגן על הילדים שלהם. אבות יצאו כדי להגן על הבנים שלהם, שאתם שולחים אותם. אנשים יבואו ויילחמו על החיים שלהם. כי אתם בחקיקה הזאת באים ופולשים להם לחיים הפרטיים שלהם ומאיימים לגזול להם את חירות הפרט, וזה לא יקרה - - הגיע הזמן שיבינו גם מה זה מטפורה. לא בכדי חבר הכנסת עופר כסיף מחזק את ידייך. אני לא צריך את הציונים שלך.

תודה רבה, חברת הכנסת מיכל שיר.

חברת הכנסת מיכל שיר, תודה רבה. חברת הכנסת שרון ניר, ואחריה חבר הכנסת בועז טופורובסקי. תודה. אדוני היושב-ראש חבר הכנסת שמחה רוטמן, הדיון הזה הוא האירוע הכי ביזרי שיכול להיות. חידוש דיונים שעוסקים בהפיכה המשטרית ופגיעה בדמוקרטיה של ישראל, כשהגענו לחצי שנה בחלוף הממשלה הנוכחית, ואני רוצה דווקא להסתכל על המטרות שקבע ראש הממשלה ביציאה לדרך רק כדי שנעשה חשבון נפש: טיפול באיום הגרעין, הסכמי שלום וכינון שלום עם סעודיה; יוקר המחייה והורדת יוקר המחייה, והאחרון משילות. כשמסתכלים על ארבע המטרות האלה אפשר להגיד בצורה די נחרצת שהציון שהציבור נותן לכם על המטרות האלה הוא אפס. ועכשיו, דווקא עכשיו, כשאנחנו נמצאים במצב כאוטי, כשהרחוב משתולל ובוער, ההרתעה הגיעה לאפס, 28 נרצחים כתוצאה מטרור, בתורמוס עיא איבדתם שליטה, בגולן איבדתם שליטה, אובדן שליטה וכאוס מוחלט, ודווקא עכשיו, במקום רגע להפעיל סנסורים ולבדוק מה קורה עם הציבור הישראלי כרגע, איך משיבים את משוואת ההרתעה על כנה, מכנסים את הוועדה הזאת, כי זה הדבר "הכי חשוב" שיש למדינת ישראל. ולגופה של ההצעה, עילת הסבירות שאתם מעלים כאן, עילת הסבירות תפגע באופן אנוש בדמוקרטיה הישראלית, תפגע באופן אנוש ביכולת שלנו לייצר איזונים ובלמים ולאפשר ביקורת שיפוטית על כל דבר שהוא הכי בסיסי, החלטה שהיא הכי בסיסית, ותיתן לכם את היכולת למנות את מי שאתם רוצים, לאיזה תפקיד שאתם רוצים.

תודה רבה, חברת הכנסת שרון ניר. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה. אחריו חבר הכנסת משה טור פז. תודה, אדוני היושב-ראש. מדינת ישראל נמצאת במשבר, משבר חברתי, כלכלי, משבר בחינוך, משבר במשילות, משבר בביטחון הפנים. המון-המון משברים שהממשלה הזאת יצרה, ובמקום שהממשלה הזאת תיקח אחריות, היא באה ומאשימה כל הזמן אחרים. זה לא מנהיגות, זה פחדנות. הרצפה עקומה. זה לא מנהיגות, זה נזק, זה נזק ארוך טווח למדינה. יותר מזה, ראש הממשלה, שעכשיו הוא פרסונה נון גרטה בגלל המהפכה המשפטית בעולם, אמור לנתב את מדינת ישראל, שהיא מדינה לא הכי גדולה בעולם, כמו שאנחנו יודעים, סביב השינויים האדירים שקורים בעולם, סביב מהפכת ה-AI, סביב המהפכה כמעט שיש ברוסיה, אוקראינה, סביב רוסיה,

ארצות-הברית, ובמקום זה אנחנו מתעסקים בדברים האלה. ראש ממשלה, לא משנה אם קוראים לו "נתניהו" או "לפיד" או כל שם אחר, צריך שתהיה מאחוריו מדינה מאוחדת וחזקה, וזה אפשרי. ואני אומר לחברי הקואליציה המתונים: בכל ההיסטוריה של העם שלנו, תמיד היינו סביב משבר, ואז הגיעו אנשים קיצוניים, שכביכול מדברים בשם השם, מחכים לאיזה נס, עד שאותו נס מגיע הוא אף פעם לא מגיע. הוא מגיע רק בסיפורים, אבל הוא לא מגיע באמת עד אותו נס הם מקדשים את האנרכיה, כי עד שלא יגיע איזה מישהו בשם השם שיעשה כאן סדר, אפשר להיות משוגעים ומטורפים ולהסתמך על חוקים מלפני 2,000 שנה.

הגיע הזמן שתיקחו את עצמכם בידיים, תראו מנהיגות, וגם האנשים המתונים כאן, תבינו שההיסטוריה תסתכל עליכם אם הייתם חלק מהרס המדינה או חלק מאחדות, והסתכלות על הפיכה שלנו לכוח חזק בזירה הבין-לאומית.

תודה רבה. חבר הכנסת משה טור פז,

חברת הכנסת שלי מירון. אדוני היושב-ראש, סקרים אחרונים מראים ש-59% מהציבור מתנגד לכך שיהיה ניתן למנוע מבית המשפט העליון להתערב בהחלטה של פוליטיקאי או עובד ציבור, גם אם היא בלתי סבירה באופן קיצוני לדעת השופטים. אז למה טלי גוטליב קוראת לזה "זרזיף רפורמה"? כלומר, היא אומרת שמספיק שהממשלה והכנסת יצביעו בעד משהו, ואנחנו לא צריכים שבית המשפט יהיה גורם מאזן, למרות שכולנו יודעים שהממשלה היא הכנסת. אין ממשלה בישראל בלי רוב בכנסת. מה שהממשלה מחליטה - - - סליחה, טור פז, לך תלמד איזה החלטות מביאים לתיקוף הכנסת. לא כל החלטת ממשלה מביאים לתיקוף הכנסת. טלי, אני קורא אותך לסדר.

נכון, אבל אנחנו לא יכולים לסמוך על הכנסת, אלא אם כן טלי גוטליב מצביעה בעילום שם מאחורי פרגוד, ואז ראינו באמת שאין רוב, אבל מה לעשות, חברי הכנסת פחדנים, ולכן כשהממשלה מחליטה משהו, הקואליציה תומכת בה, גם כשרוב חברי הכנסת יודעים שהציבור לא תומך. אז למה? אז אני אגיד לך למה. - - - הסיפור הוא שנורא קשה עם התירוצים. כבר 46 שנה הימין בשלטון עם הפסקות קלות. את מי נאשים? התקשורת אוי-אוי-אוי, התקשורת אשמה. היינו נורא רוצים, אבל התקשורת נגדנו. בחייך, כל הפקידות השלטונית היא שמאל. שמאל, שמאל, שמאל. כל הפקידות השלטונית, כל התפקידים הבכירים מאוישים בידיהם של שמאל.

אני קורא אותך לסדר, קריאה שלישית, צאי בבקשה.

אל תוציא אותה. למה?

שמחה, מה אתה מוציא אותה? קראתי לה פעמיים, קריאה שנייה אפילו. אנחנו מתנגדים להוצאה, חבר הכנסת רוטמן. אתה יודע שזה בדיוק מה שקורה פה. - - - שמאל, שמאל, שמאל. היא עוזרת מאוד לימין מלא-מלא וגם לנו. טלי, אם כולם שמאלנים, איך אתם בשלטון 50 שנה?

פעם אחת מנחם בגין טעה, ואנחנו עד היום סופגים את זה, את הטעות של השארת פקידות השמאל ששולטת במדינה. את 22 שנים עורכת דין, איך את אומרת שהוא טעה? יש שופטים בירושלים, ותודה על כך.

חברי הכנסת. טלי, זה המחיר להגיד את הדברים שלך. את רואה, מוציאים אותך החוצה. בסיבוב הקודם רוטמן לא היה מעז להוציא אותך. קרנך יורדת כי העזת להגיד את מה שאת חושבת.

חבל, טלי. (חברת הכנסת טלי גוטליב יוצאת מאולם הוועדה) רוטמן, לא בסדר. חבר הכנסת משה טור פז, משפט אחרון. הייתי באמצע. רק שתדע שעצרתי לך את השעון, וכבר אז היית בחריגה. הייתה התקשורת, האשמנו את התקשורת. אחר כך האשמנו את הפקידים, כי שלטון הפקידים. עכשיו אנחנו מאשימים את בית המשפט, אז בואו נסרס את בית המשפט, כדי שלא תהיה לו סבירות. שמענו שיש תירוץ חדש, בגין אשם. לפני 46 שנה בגין לא עשה את העבודה, ואנחנו משלמים.

בגלל זה הוא לא אבי האומה. אבי האומה זה נתניהו. הוא וסאל. גלעד, תודה. אני רוצה להוסיף עוד משהו לטיעונים שבעיניי מאוד משמעותיים שנשמעו כאן מחבריי מהאופוזיציה. גם במסורת היהודית עילת הסבירות או תפיסת הסבירות היא חלק מפסיקת ההלכה, ואני אביא לך רק דוגמה אחת ובדיונים הבאים אני אביא עוד.

למשל יש דיון הלכתי ברדב"ז, זה מופיע גם ב"אגרות משה", הוא נוגע לחלב נוכרי. העיקרון ההלכתי אומר שחלב נוכרי שישראל לא רואה אותו הוא אסור, כי אנחנו חוששים שמא ערבבו בו חלב טמאות. עכשיו באים הפוסקים המכובדים האלה - - - זה מעשה לא לגיטימי. ידעת שיהיה לי קשה לעצור לך כשתביא משפטים - - - ברור. לכן השארתי את זה לסוף. - - - ורבי דוד בן זמרא, ואומרים שבהמות טמאות, הם לא נחלבות בכלל, או אם יש פיקוח ממשלתי, אז גזרת חלב נוכרי לא קיימת.

הם משתמשים בעיקרון של סבירות, שהדיין שעיניו רואות - - - מי מתווכח על זה בכלל? עמית הלוי, תודה. מה שאתם מנסים לעשות זה לקחת עיקרון יהודי ממדרגה ראשונה - - - גם חבר הכנסת עמית הלוי וגם חבר הכנסת טור פז, עברתם פה על כלל בלתי כתוב שבהצהרות פתיחה לא מדברים לעניין. - - - לכן יש בהלכה שכל ישר וסבירות. אתם מנסים להוציא את העיקרון הזה גם מבית המשפט, וזאת טעות שתזיק לכולנו.

תודה רבה. חברת הכנסת שלי מירון, בבקשה. חבר הכנסת מלול אומר רבי חנניה בן עקשיא אומר: "רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל". "ה' חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר". זה ביטול תורה רטרואקטיבי. לא בטוח - - - - - - לא להפריע. רבותיי, תודה. חברת הכנסת שלי מירון, בבקשה. פינדרוס, הסבירות זה בטח לא מה שאתה אומר. מה קורה? הוא דיבר אליי. חבל מאוד. חברת הכנסת שלי מירון, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, נתחיל מזה שאחרי שזרקת אותי כל כך הרבה פעמים, הגיע הזמן שתדע שקוראים לי שלי טל מירון, רק לרקורד. כשאני זורק, אני זורק על בסיס שמות פרטיים בלבד. חשוב שתכיר. אם כבר בבגין עסקינן, אני רוצה להזכיר לכולם שבאוגוסט 1983, לפני כמעט 40 שנה, בגין עמד ואמר "איני יכול עוד", והתפטר מתפקידו. הייתי יכולה להציע את ההצעה הזאת לכמה אנשים שיושבים בבית הזה ובממשלה, כי אנחנו איננו יכולים עוד. יש הרבה מה ללמוד מבגין. אני חושבת שמה שקורה פה היום ממחיש ומצדיק למה הציבור במדינת ישראל מאמין וחושב שפוליטיקאים הם מושחתים, הם שקרנים והם אינם ראויים לאמון הציבור. חצי שנה לממשלת הפופוליזם שממחישה לכולנו איך מייצרים דיקטטורה. אדוני היושב-ראש, אני בטוחה שעשית תחקיר מעמיק במדינות כמו הונגריה ופולין ולמדת את הצעדים אחד אחרי השני. זה מתחיל מייצור הנרטיב שהאופוזיציה היא אויב העם, שאנחנו האויב מבפנים שצריך להשמיד, ואחר כך זה השתלטות על מערכת המשפט, והשתלטות על התקשורת, ועל מוסדות המדינה ועל נציגי ציבור שונים. יש לי תודה אחת להגיד לכם, והתודה היא על זה שאתם הערתם את המחנה הליברלי בישראל. הוא התעורר ורואה בדיוק מה אתם עושים.

עוד שני משפטים. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד הוא שאני חושבת שאם אנחנו כבר במסגרת הסבירות, והכול נראה לנו כל כך סביר, הבת שלי בדיוק מסיימת י"א, יוצאת לחופש הגדול, אולי נסדר לה איזה ג'וב, כי אנחנו בעניין וזה סביר - - - לא.

נדבר על זה אחר כך, יש לי כמה הצעות, היא יכולה לעשות את זה אגב הרבה יותר טוב מכמה אחרים שיושבים בממשלה הזאת.

תודה רבה. איך אתה אומר על גיסה של זה או אחר אחרי הדיון שעשינו פה על כל האחים של הרבנים? אני רק אמרתי שבגלל שהיא לא גיסה של יאיר לפיד זה יהיה מאוד קשה. חבר הכנסת בני גנץ, בבקשה. מה הוא אמר? קשקושי קשקושים.

אדוני היושב-ראש, עקבתי אחרי הדיונים בוועדה בשעה האחרונה, במסגרת השידור שמועבר בשידור חי. אני מודה לך על ההזדמנות לדבר כאן. באתי לכאן היום בשביל להזהיר בצורה חד משמעית מפגיעה קשה במדינת ישראל, שניצבת בפני אתגרים אסטרטגיים, באמת ראשונים במעלה, וברשותכם אני אמנה אותם לשנייה אחת, בשביל שנראה איך כולם לצערי, לא רק שלא מקודמים, אלא חלילה מושגים לאחור. אנחנו נדרשים לקיים תחרות אסטרטגית מול אירן, היא רחבה יותר מאשר העימות הצבאי הפוטנציאלי, היא הולכת לכל מנעד ההשפעה של אירן גם בעולם האזורי, גם בעולם הטכנולוגי, גם בעולם המדעי, כמובן עם השלכות גלובליות. אנחנו הולכים ומתרחקים מהעולם המערבי ומהיכולת להתקדם ולהיערך לקראת העניין הזה. אנחנו אמורים לשפר את יחסינו עם הפלסטינים, במקום זה אנחנו פוגשים אנרכיה שמתחוללת, לא פחות מזה אנרכיה שמתחוללת בשטחי יהודה ושומרון. אני מגנה בכל תוקף את פעילות הטרור שאנחנו פוגשים. ביקרתי אצל משפחות הנרצחים, מלח הארץ כל אחד ואחד מהם. טוב שהמחבלים חוסלו, אבל בצד המאבק הזה של הטרור, ועל זכותנו לחיות בארץ הזאת, אנחנו לא יכולים לאפשר אנרכיה ממשלית, אנחנו לא יכולים לתת קריצות, חצי קריצות, הנחיות ודירקטיבות שלמות: לכו לגבעות, אנחנו נסדר את זה אחר כך. זאת אנרכיה. במקום לקדם את הנושא הזה, אנחנו נסוגים לאחור. אנחנו צריכים להבטיח למדינת ישראל שתישאר לה לגיטימציה בין-לאומית על ידי כלל מדינות העולם, ואנחנו צריכים את הקשר החזק עם יהדות התפוצות, זה משרת אותנו כמדינת הלאום של העם היהודי, וככאלה שבסופו של דבר גם משפיעים על הממשלות שמהן הם מדברים. בשני המקרים האלה אנחנו נסוגים. אנחנו משנים את פני החברה שלנו מחברה דמוקרטית פתוחה לחברה שהדמוקרטיה שבה מוטלת בסכנה, והערכים המשותפים שלנו עם העולם הולכים ונעלמים, ואנחנו הולכים ועושים פה הקצנות בכל מיני חוקים וכל מיני גישות באופן שאנחנו מרחיקים למעלה מחצי מהעם היהודי מהמקום שאליו הוא שייך, ומופיע אצלנו שבמדינת ישראל קמה מדינת הלאום של העם היהודי. אנחנו צריכים לפתח את הכלכלה במדינת ישראל. הדבר הזה נכון בשביל להחזיק פה צבא מודרני, הדבר נכון בשביל להחזיק פה אוכלוסייה של קרוב ל-10 מיליון, אנחנו צריכים לפתח את הגליל ואת הנגב, לא יהיו לכך מקורות משאביים. תקציב המדינה תוכנן לקרוב ל-500 מיליארד שקל בשנה הנוכחית ואמור לחצות את סף ה-500 בשנה הבאה. לא יהיו מקורות משאביים לעניין הזה. או שיהיו קיצוצים רוחביים והשירות ייפגע או שמה שנאמר לא יקרה. לא יהיה מאיפה לממן את הדברים האלה, הכול כתוצאה ממה שאנחנו רואים מול העיניים. משילות וביטחון פנים לצערנו אנחנו רואים את כמות הנפגעים ואת כמות הנרצחים גם בחברה היהודית וגם בחברה הערבית, ומה שקורה בנושא הזה זה פשוט הפקרות אחת מוחלטת. ומה שמוצע כרגע, במסגרת הרפורמות המשפטיות, במקום לקחת אותנו למקומות שבהם יש משילות ויש שלטון חוק, אנחנו הולכים במבוא לדיקטטורה. זה דבר כמובן חשוב. והיעד השישי, האסטרטגי של מדינת ישראל, זה היעד של האחדות בחברה הישראלית. גם זה הולך ומתרחק, ומפצלים וקורעים פה את העם. ולכן מה שאני רוצה להגיד לך, אדוני היושב-ראש, על מה שקורה כאן כרגע, שבסופו של דבר מדובר פה בחוק שאנחנו לא מוכנים לקבל אותו בשום פנים ואופן, לא ברמת החוק ולא ברמת התהליך. זה חוק להלבנת השחיתות. זה חוק שמסיר מגבלות מהציבור ומהממשלה. זה חוק שהולך בחקיקה חד-צדדית, בניגוד למגמות שהיו קיימות, ובסיבות שבגינן דובר בהן כבר היה ברור. במקום להגיע פה להסכמות במסגרת בית הנשיא, אנחנו מחזירים לערוץ חקיקה שהוא חד-צדדי, תוצאותיו ידועות מראש, והדבר הזה לא ייתכן.

אנחנו לא יכולים לקיים משא-ומתן - - - תודה. אני מיד אסיים. אנחנו לא יכולים לקיים משא-ומתן על הפיכה משטרית בתשלומים. היום זה החוק הזה, מחר זה החוק הזה. ככה לא סוכם שעושים את העניין הזה.

אין לכם רוב בעם להפיכה הזאת, ספק אם יש לכם רוב בכנסת להפיכה הזאת. אתם תגזרו את הקופון של מה שרציתם, החברה הישראלית תשלם את כל מה שצריך.

אני מציע לך להחזיר את המנדט של הדיון הזה לראש הממשלה. אני מציע לראש הממשלה לעצור את הכול, למנות חבר לוועדה לבחירת שופטים - - תודה רבה. - - לחזור לבית הנשיא, לקיים את השיח, ולהוציא את מדינת ישראל שתהיה פנויה להתמודד עם אתגרים אסטרטגיים כמו שהיא צריכה, ולא תתעסק בעצמה ובינתיים תאבד את מה שיש לה. תודה רבה לך. תודה רבה, חבר הכנסת בני גנץ. ברשותכם אני אגיד את הצהרת הפתיחה שלי, אני אשתדל שהיא תעמוד בלוחות-הזמנים שלכם, אתה יכול לספור. דבר ראשון, אני חייב לומר שאני מאוד נרגש שאנשים שפוצצו את השיחות בבית הנשיא, שלא חשבתי שיש יותר מדי - - - תגיד,

אתם פוצצתם. אתה פוצצת. אתם פוצצתם את השיחות בבית הנשיא. אנשים כמוך פוצצו את השיחות.

אתה פוצצת את השיחות. - - - תתבייש. איפה הוועדה למינוי שופטים? איפה הנציג של הקואליציה לוועדה? איפה הוא? אמרתם שתבחרו ב-14 ביוני. איפה הוא הנציג? אנשים כמוך הרסו את

בשקר

בשקט ובשלווה אנשים שמכנים את צה"ל "צבא הכיבוש", אבל כשאני מוציא מילה מהפה הם מתפרצים. מזל שבאנו בלי מגפונים, אחרת היית כבר פועל. אני לא אמרתי משהו קיצוני. בסך הכול אמרתי - - - בסך הכול שיקרת. הוא הביא לתגבור את פינדרוס - - - את החיזבאללה בקרוב. שכחת לציין שלא מיניתם נציג לוועדה.

בניגוד למוסכם. אנחנו אשמים שטלי גוטליב לא רצת להסיר את המועמדות?

זה אומנם על הצהרות הפתיחה שלי, אני מוחה על העובדה שחברי הכנסת של יש עתיד מכנים את נשיא המדינה בוועדה שקרן.

אותך כינינו שקרן. - - - אל תבזה את כבודו של נשיא המדינה, עשיתם את זה מספיק.

ושיקרת לנשיא המדינה ושיקרת לנו ושיקרת לבית הנשיא. אתם ביזיתם את כבוד נשיא המדינה. אתם אלה שעשיתם צחוק מנשיא המדינה. אתה לא רוצה שיחות הידברות,

- - - איזה סבירות, איזה ליטוף של האגו. בואו, בינינו, אתם יודעים שזה לא לעניין. חברים.

רוטמן, אני מציע שתיקח אותי כברומטר. אתה רואה, אני יושב בשקט, אבל אני על הקצה. אני מציע שתיתן לי לדבר, ואני מציע שלא תאיים. אני לא מאיים, אתה אפילו לא מקשיב למה שאני אומר.

תשתדל לא לשקר לשם שינוי. חברים, נשיא המדינה כתב בטוויטר בצורה מאוד ברורה שלא היו הסכמות.

עכשיו אתם טוענים שהיו הסכמות.

לא היה דיבור על זה שב-14 לחודש - - -. ראש הממשלה שיקר? בדיוק להפך. נשיא המדינה כתב את זה נגד הטענות שלכם, שעילת הסבירות הוסכמה. כמה שקרים במשפט אחד?

אם ראש הממשלה משקר, זה כנראה רגיל.

אל תכדרר את השקר מראש הממשלה וממך אל הנשיא. אני אתחיל לקרוא לסדר למי שמפריע בהצהרות פתיחה, גם במקרה הקיצוני שמדובר בהצהרת פתיחה שלי. באמת מפתיע. באמת מפתיע. רק ללא שקרים בבקשה. אני מבקש, אם יורשה לי לא להעביר את דבריי במסננת של חבר הכנסת יוראי להב הרצנו או של חברת הכנסת אורנה ברביבאי, כי אולי בדמוקרטיה שהשארתם לנו אני יודע גם להגיד דברים כמו שאני חושב. אתה קורבן בתהליך הזה.

אתה קורבן... תודה, חברים. אני אשמח לדבר בלי הפרעה. דמוקרטיה של בן גביר. אני מבין שמה שמפריע לכם שנחשף קלונכם, שכל השיח בבית הנשיא, מטרתו הייתה אחת, לייצר פיצוצים, מחאות, דבר שאין לו עם קידום החקיקה בהסכמה - - - אתה יודע שזה לא נכון,

חברת הכנסת קארין אלהרר, אני אשמח שלא תפריעי לי. אני לא אפריע לך אם תאמר דברי אמת. אני מקווה שאני אוכל לומר את דבריי, גם אם כבודה לא מסכימה להם. אתם מבינים שהציבור ראה כולו שאתם פוצצתם את השיחות.

הציבור לא ראה את זה. אנחנו לא פוצצנו את השיחות. אתם פוצצתם את השיחות, ואתם עשיתם את זה - - - אין לך תמיכה ציבורית בכלל. על מה אתה מדבר? - - - הוא חושב שהציבור מטומטם. הוא חושב שכל הציבור מטומטם - - - - - - מה קרה לנציג שלכם בקואליציה? למה שיניתם את - - - אל תדבר בשם הציבור, אתה לא רוצה את הציבור - - - לא הבנת מה זה דמוקרטיה. דמוקרטיה זה אומר שאין לך זכות דיבור... - - - אתה תלמד אותנו על דמוקרטיה,

אתה תטיף לנו על דמוקרטיה? - - - מה אתה רץ על דמוקרטיה, כמי שמתיר את הדם של חברי הקהילה הגאה? - - - - - - מבקש להעלים - - - שב בשקט,

ראינו אותך בערוץ 12,

אלים - - - - - - די, שמענו אותך. אתה תטיף לנו על דמוקרטיה?

חבר הכנסת יוראי להב הרצנו - - - אולי נספר על החברים שלך לסיעה מה הם אומרים על האלימות שלך מאחורי הגב. - - - אתה אלים. איך תחנך את הילדים שלך? ואחר כך תגידו לנו שלא צריך עילת סבירות. - - - אתה מבקש להעלים אותנו מהמרחב הציבורי בישראל. אתה תטיף לנו מוסר על דמוקרטיה? ואחר כך יגידו שלא צריך עילת סבירות. אחרי שפינדרוס אומר שאין לך זכות קיום ומגן על שקרן, אחר כך יגידו לנו שלא צריך עילת סבירות. - - - חברי הכנסת. חברי הכנסת. אנשים הזויים.

זה מה שנשאר לך, פינדדרוס שחושב שלהט"בים מאיימים על המדינה, שזאת סכנת חיים. הוא מגן עליך, רוטמן. גם רוטמן חושב ככה, אורנה.

תגן על שקרן ואז תגיד שלא צריך עילת סבירות. הוא חושב שלא צריך להכניס אותנו לבתי מלון. חברת הכנסת אורנה ברביבאי,

צעד אחד קדימה ואמר שצריך להעלים אותנו מהמרחב הציבורי. אל תטיף לנו מוסר על דמוקרטיה. - - - חבר הכנסת ולדימיר בליאק, חברת הכנסת אורנה ברביבאי, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אני תמה מדוע אתם פוחדים שהציבור ישמע את דבריי עדי כדי כך שאתם מתפרצים בצעקות. הציבור שומע אותך מהבוקר עד הלילה, אל תדאג. אנחנו מסרבים לתת לשקר - - - שיידעו עם מי יש להם עסק. תשמיע, תשמיע, בכבוד. רק תדייק עם ועדת השופטים. מה קרה? למה אתה לוקח את זה למקומות לא נכונים? אתם פוצצתם את השיחות כמסך עשן שיסתיר את ערוותכם באי-טיפול במדינה. זה הסיפור. חברי הכנסת - - - אני חייבת להגיד שכל פעם שאתה משמיע את דבריך זה עוד 10,000 איש. זה דווקא טוב לנו למחאות, אז בבקשה. אם זה כל כך טוב לכם, אני מציע שבכל זאת תתנו לי לדבר.

תשמיע את השטויות. תשמיע. רק תשתדל לא לשקר. תודה רבה גם על השפה המכובדת.

השפה שלך מה זה - - - חברת הכנסת אורנה ברביבאי. אתה משקר בכל שנייה, ואז אתה אומר לי "שפה מכובדת". מעניין ממי הוא למד. פשוט לא ייאמן. רוטמן שפה מכובדת. פינדרוס דמוקרטיה. אלו אמות המידה כאן. ואין סבירות. והוא כבר שולט במידע על חיזבאללה, אהבתי. אני אשמח מאוד אם בכל זאת יורשה לי לדבר ברשות חברי הכנסת האדיבים. הציבור נחשף כולו לכך שכל מטרת השיחות מבחינתכם הייתה לייצר כאוס. אתם עזבתם את השיחות אולי בחופזה מדי. היית בשיחות שאתה יודע מה הייתה מטרת השיחות? חברת הכנסת אורית. למה אתה מדבר בשם הצוות שהיה בשיחות? תשמע, אתה חי בסרט. עד עכשיו חשבנו שאתה חי בסרט אימה, עכשיו אני רואה - - - מי נתן לך את הזכות לדבר בשם הציבור?

אלי המוסר הוכיחו לכם בדיוק מה שהציבור חושב. זאת דמוקרטיה, שאני אדבר משפט, ואתם תפתחו בסבב של צרחות?

תדבר על המהות. אל תשקר.

יש אופציה כזאת, לא לשקר. חבר הכנסת ולדימיר בליאק. הם רצו הפיכה משטרית מלכתחילה, זה הסיפור.

יש אופציה שתוכלי להקשיב גם לדברים שאת לא מסכימה איתם, אני מקווה. כל עוד יש לי הזכות הבסיסית לעשות את זה, ועוד לא שללת אותה ממני,

בינתיים מי ששולל את הזכות שלי לדבר בוועדה זו את בהתפרצויות שלך, אז אני מבקש שתפסיקי.

הציבור כולו הבין היטב שכל מטרת השיחות לא הייתה להגיע להסכמות, אלא לייצר טריגר לפיצוץ הבא. טעיתם בזה שחשפתם את זה לעיני כול, אבל מה שהציבור למד הוא לא ישכח, כי הציבור איננו מטומטם, למרות שאתם אולי חושבים שאתם יכולים לטמטם אותו שוב ושוב. הציבור איננו מטומטם, הציבור במדינת ישראל הוא ציבור חכם - - - אין סקר אחד שמראה שאתה צודק.

אין סקר אחד שמראה שהציבור חכם? סקר אחד לא מראה שאתה צודק.

זה פשוט לא ייאמן. אני אומר שהציבור חכם, והיא אומרת שאין אף סקר שמראה

הציבור חכם - - הציבור חכם, ולכן הוא הקיא את הרפורמה הזאת. - - הוא לא נופל לשקרים שלכם, והוא לא ייפול לשקרים שלכם. בינתיים הוא לא נופל לשקרים שלך. הדבר השני. אני מבקש לומר לכם שיש שני מקומות בציבוריות הישראלית שהסתכלו בשנים האחרונות על הפוליטיקאים ואמרו לעצמם: הם חבר'ה נחמדים, אבל למשול זה גדול עליהם. הם פוליטיים מדי, חפיפניקים מדי, מושחתים מדי, ועסוקים רק בפריימריז הקרובים במקום בטובת האומה. שני הגופים הם בית המשפט העליון של אהרן ברק וממשיכיו, מייסדי אסכולת האקטיביזם השיפוטי, ואגף התקציבים באוצר. יש עשרות,

דוגמאות שונות לתהליך ההשתלטות, ויש כאלה שיגידו: ההשתלטות העוינת של שני הגופים האלה. תחילה לשיח הפוליטי ולאחר מכן על עולם קבלת ההחלטות. חרגת מהזמן, רוטמן. הבטחת שתהיה פחות. אתה מדבר הרבה יותר מדקה. הינה דוגמה אחת לא ידועה במיוחד, ואני רוצה למסור תודה מקרב לב - - - מי הפך את אגף התקציבים לפוסקים האחרונים? ממשלות השמאל? חבר הכנסת גלעד קריב, אני קורא אותך לסדר. אני רוצה להודות גם לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי וגם לחברת הכנסת אפרת רייטן, שהעלו את הנושא של המיגון בעוטף עזה, כי מי שנתן פה דוגמה ממש טובה, הינה דוגמה אחת להליך ההשתלטות, שלא לומר ההשתלטות העוינת - - - מה זה "השתלטות"? אתה באמת חושב שזה בסדר למגן מספר כיתות ולהפקיר את שאר הילדים שלנו? אתה גדל בעוטף? אתה גדל בשדרות? זה נכון להגיד שזה לא פופולרי שייפול עליהם קסאם? תגיד, מה נסגר איתך? אתה פשוט אמרת שזה בסדר שירצחו אותם בשביל כסף. חברת הכנסת דבי ביטון. חברת הכנסת דבי ביטון, יש לה נכדים בעוטף, ויש לה ילדים. אתה לא תשתמש במושגים האלה. ותודה לבג"ץ שהציל אותם. תודה רבה. חברת הכנסת דבי ביטון.

הוא חושב שהומלסים זה יותר חשוב מילדים שעלולים למות מקסאמים. תגידו, אתם שומעים את עצמכם? חברת הכנסת. חברת הכנסת דבי ביטון.

מה שסביר זה להעביר כסף למאחזים בלתי חוקיים... תוציאו אותו - - - אתה תעשה לי טובה, כמה שפחות מילים אחרי ששמעתי אותך.

אתה תשב בשקט. אתה תשב בשקט, כבר שמענו אותך.

אסור לך להיות בממשלה ובכנסת הזאת. - - - חברת הכנסת דבי ביטון. בריון אלים. די, תודה רבה. הייתי משתכנעת שמה שאתה אומר זה היה נכון אם הילדים שלך היו גדלים שם.

אני אנסה - - - הרי לך זה סביר להפגיז את בג"ץ בפצצה.

- - - אמרתי לך שאתה כמה שפחות מילים. אחרי הריאיון שלך, יותר טוב שלא תדבר. יושב פה רמטכ"ל לשעבר. מי אמר ששיקול הדעת של בני גנץ פחות משיקול הדעת של אהרן ברק? חבר הכנסת עמית הלוי. זה לא מעניין אותי מה השיקול, אני יודעת מה אני. אני אומרת, ועובדה שההחלטה הייתה צודקת.

ואם בני גנץ טעה, זו בעיה שלו.

חברת הכנסת דבי ביטון, קראתי אותך. חבר הכנסת עמית הלוי, אותך עוד לא קראתי לסדר.

העיקר הוצאת אותי. רק אומרת. אמרתי לך, את העזת לקרוא תיגר. - - - טלי, ככה זה נראה שעושים נגדך סזון.

ככה זה נראה בליכוד.

טלי, ירדפו אותך עד חורמה עכשיו. חברת הכנסת אורנה ברביבאי. ככה נראה סזון בליכוד. חכי, לאט-לאט, צעד-צעד. מה קורה פה?

אנחנו אוהבים את טלי - - - אין צורך. לא מעוקצכם ולא מדובשכם. אני שמח שאתם אוהבים,

אני מסתדרת לגמרי לבד, אל תתבלבלו.

אל תהרסו לה את הפריימריז. תודה רבה. הינה דוגמה אחת להשתלטות עוינת לפני שהתחלת בצעקות, חברת הכנסת דבי ביטון. אתה לא מסכים עם ההחלטה של בג"ץ. אני מנסה להבין אותך. רק לידיעת היושב-ראש, עוד שני נרצחים בנחף. חברת הכנסת דבי ביטון, אני קורא אותך לסדר. איך התגעגעתי. תודה. זו מתנה ליום הולדת, אהובה. הינה דוגמה אחת לא ידועה במיוחד, לא מתוקשרת במיוחד. בג"ץ מס' 8397/06, ווסר נגד שר הביטחון. בבג"ץ הזה פוסקת נשיאת בית המשפט העליון דורית בייניש, היא מחייבת את המדינה למגן את מוסדות החינוך ביישובי עוטף עזה - - מה לא בסדר? - - בשיטה הקרויה "מיגון מלא", ולא בשיטת המרחבים המוגנים. "זה נשמע הדבר הכי הגיוני בעולם. מדובר בגני ילדים ובתי ספר, ואם ייפול עליהם קסאם ולא יהיה להם גג מוגן, ילדים עלולים למות. איך אפשר בעצם לא לפסוק כך?" אני לא אומר שזה לא נכון או כן נכון, אני רוצה רק להסב את תשומת לבכם לעובדה אחת: הפסיקה הזו מתערבת באופן ישיר בשני נושאים: בתפיסת הביטחון של מדינת ישראל, ובתקציב המדינה. היא מצילת חיים. האם זה סביר שתקציב כנגד חיים זה עומד ביחד? איך אתה מעלה את זה על דעתך בכלל? חברת הכנסת דבי ביטון.

חברת הכנסת דבי ביטון, מספיק להפריע לי, בייחוד שאת מפריעה - - - אני לא מפריעה, אני נלחמת על החיים שלנו. אנחנו שם, ואני עדיין רואה איך אתה מזלזל בהחלטה הזאת. לפחות בזה תתביישו, שימו בצד.

אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. מה עם השנייה?

אני קראתי לך כבר פעמיים, ואני קורא אותך לסדר פעם שלישית. ביום ההולדת שלה? כי היא אומרת את האמת? אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. אתה צריך, רוטמן, להתבייש, ושיסתכלו עליך כל אנשי הדרום שבחרו בכם, שאתה יושב כאן ואומר שזאת הייתה החלטה שגויה. חברי הכנסת לא יגנו על חיי ילדים. חברת הכנסת דבי ביטון, צאי בבקשה. הסיבה העיקרית שאני קורא אותך לסדר, כי את מפריעה לא לי, אלא לחבר הכנסת - - - אני פשוט מתביישת שאתה עדיין חושב שזו לא החלטה חשובה.

הסיבה שקראתי לך לסדר פעם שלישית - - - היא מגנה על הילדים שלה ועל הנכדים שלה, וביום ההולדת שלה, אתה מוציא אותה. הסיבה שקראתי לך לסדר פעם שלישית - - הסיבה שהיא אומרת דברי אמת. - - היא בגלל שאת מפריעה לדבריו מאשר לא אחר מאשר יאיר לפיד, שאמר את הדברים שהקראתי מילה במילה, לא פחות ולא יותר. וטוב שיש בג"ץ. אתה יכול להיתלות בעוד כמה אמירות? מצוין שיש לנו מערכת

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי - - - - - מה שבא לך. - - חברת הכנסת קארין אלהרר, העובדה שמה שהיה טריוויאלי לחלוטין בשנת 2014 ו-2016 ליאיר לפיד לומר, מצדיק התנהגות, במחילה בזויה, שלא לתת לי לדבר פה, כאשר אני מנסה להקריא את הדברים האלו, כי זה קץ הדמוקרטיה, מראה לכל מי שהיה חסר לו לדעת, שלא מעניין אתכם דמוקרטיה ולא מעניין אתכם קץ הדמוקרטיה - - ואותך זה מעניין.

מעניין אתכם דבר אחד, תאריך אחד, ה-1 בנובמבר, שבו הפסדתם בבחירות והחלטתם לשרוף את המדינה, כפי שאמרה מיכל שיר. - - - בינתיים מי ששורף את המדינה זה אתה. מי שהבריח משקיעים זה אתם. מי שגרם לפיחות של השקל זה אתם. מי שהביא למצב הגרוע בתולדות המדינה זה אתם. הפכתם את כל המדינה לכאוס ביטחוני, כלכלי. ואתה מאשים אותנו?

אין לכם בושה. סוף כל סוף מצאנו את האשמים לקריסה של הכלכלה, של המעמד הבינוני, של הביטחון

תודה רבה. יש החלטות בית משפט גם לטוב וגם לרע, צריך לקבל אותן. זו הוכחה נוספת עד כמה המערכת חשובה.

טוב שיש את מי להאשים.

לא ברור לי מדוע אתם מצפים שבמשך למעלה משעה ישמעו את דבריכם ללא הפרעה, ובשנייה שאני מתחיל לדבר, אתם מתחילים בצרחות אימים. כי אתה מסית בצורה מטורפת - - חבר הכנסת יוראי להב הרצנו,

- - הסתה רעילה, מסוכנת. בלתי נסבל. כאילו למילים אין כוח. אתה מרשה לעצמך להסית, לשקר.

שדיברו פה שהארץ תבער, לא אמרת מילה וחצי, וכשרוטמן מדבר - - - תודה רבה.

הוא שתק בזמן שלכם. הוא מתכוון לדברים של יאיר לפיד. יאיר לפיד בעיני יוראי הוא מסית.

קראתי את הדברים של יאיר לפיד. בואו נביא עוד כמה דברים של יאיר לפיד. - - - אני מדבר על הפרשנות שלך. אתה סוכן כאוס שמבקש לרמוס את האיזונים והבלמים שלנו. חבר הכנסת הרצנו, אתה לא ברשות דיבור.

על פסק דין אסון המסוקים, מה יש לך להגיד? מי היה שם לא בסדר כשבג"ץ התערב ושינו את הכיתוב? חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, את לא ברשות דיבור. תודה רבה. מה עשתה לך מערכת המשפט? התעללו בו? קארין, גם את לא ברשות דיבור.

היא לא מאפשרת לו להקים פה דיקטטורה. מיכל שיר, קריאה ראשונה. סיבה מספיק טובה.

עוד שני נרצחים נוספים בנחף, זה בצפון, זה בגליל, איתמר בן גביר מטרלל פה את המדינה לגמרי, הוא עושה בלגן עם הדרוזים, ובזה אנחנו מתעסקים פה עכשיו. במקום למנות מישהו שיתעסק עם זה בממשלה הזאת - - - ושולח חלאות לשרוף בתים. מבחינת רוטמן סבירות יותר חשובה מחיי אדם, ואחר כך, כשבן גביר יקבל החלטות, אי-אפשר יהיה לפסול אותן, כי אין סבירות. שימותו אנשים מבחינת רוטמן, זה בסדר. קודם כול, עילת הסבירות.

הוא תמיד אמר שערבי טוב זה ערבי מת. הוא לא שינה את דעתו, רק שעכשיו יש לו פה כנופיה תומכת. תודה, רבותיי. תודה רבה. ההצעה מבחינת הנוסח שנמצא על שולחן הוועדה עוסקת בתיקון סעיף 15. מה ההבדל בין זה לבין ההצעה בינואר? תודה. היא עוסקת בתיקון סעיף מס' 15 לחוק-יסוד: השפיטה, היא מדברת על כך שעילת הסבירות תצומצם כך שהיא לא תחול על החלטות של נבחרי ציבור. המינוח "צמצום עילת הסבירות". התכוונת ביטול. איך אתה יכול להצדיק את זה שזה לא יחול רק על נבחרים, מר רוטמן?

איך אתה יכול להצדיק את האיפה והאיפה הזאת? למה משרתי ציבור צריכים להיות כפופים לחוק ולביקורת שיפוטית ונבחרים הם מורמים מעם? איך אתה מצדיק את האפליה הזאת? תסביר לי?

מרב, איך את מצדיקה - - - מדיניות. מדיניות, אמרנו. תסביר לי באמת את - - - מרב, איך את מצדיקה את זה שאת לא נותנת להוציא מילה מהפה? את אמרת את הדברים בהצהרות הפתיחה שלך. למה את קוטעת אותי באמצע משפט?

כבר כשאתה מציג את זה - - - אבל אני המציג. אולי תתנו לי להציג. כבר כשאתה מציג זה כל כך מקומם, וזה כל כך צורם. מה ההבדל מההצעה בינואר? זה בדיוק הדבר. איך אתה מצדיק את הדבר הזה שנבחרים הם מעל החוק, הם לא כפופים לדבר הזה? מרב, את לא ברשות דיבור. שאלת את השאלה, ואם יום אחד את גם תתני לי לענות, אני אולי גם אצליח לענות. שמעתי את הצהרת הפתיחה שלך, לא רק שהיא לא ענתה, היא עסקה בהכפשה של האופוזיציה, היא עסקה בהכפשה של חלק ניכר מהציבור. היא ממש לא ענתה על שום דבר. היא לא הציגה האת הרציונל של הדבר. מרב, גם אני לא מבין - - - זה שתהיה אכיפה על חוק גיוס, בשביל זה הם צריכים ביטול עילת הסבירות. גם בשביל למנות את דרעי הם צריכים את ביטול עילת הסבירות. וכדי לפטר את היועצת המשפטית לממשלה.

שלא לדבר על זה שיש כמה מינויים מאוד מושחתים ומוטרפים. מרב, תקשיבי. אם יש לך משהו בלו"ז, את יכולה לצאת בלי שאוציא אותך. את יכולה לצאת באופן עצמוני. יש כמה מינויים מושחתים שיפקע הזמן שהם יצטרכו להעביר אותם. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. את לא חייבת באמת שאני אקרא אותך שלוש פעמים כדי שתוכלי לצאת עצמאית.

אי-אכיפה על חוק גיוס. זה מה שאתם צריכים עכשיו, שהממשלה תעבור על החוק,

יוליה, גם אותך אני קורא לסדר. תודה רבה. רוטמן, תענה לי. מה ההבדל?

אני מבקש. אני רק רוצה לדעת אם תענה לי. מה ההבדל בין ההצעה הזאת להצעה בינואר? אני מבקש שיינתן לי להציג את הצעת החוק ללא הפרעה. קארין, למה את מפריעה לי?

תודה. המונח "צמצום עילת הסבירות" כך שלא תחול על נבחרי הציבור האמת היא שאני מאוד שמח שמיכל שיר נמצאת איתנו. היא אולי זוכרת שהיא פעם הייתה במפלגה שנקראת "תקווה חדשה", שבמצע הבחירות שלה היה כתוב "צמצום עילת הסבירות, כך שלא תחול על נבחרי ציבור".

באת לעשות חיים שכאלה לאנשים? לכן כאשר מישהו תהה מדוע אני משתמש בביטוי "צמצום עילת הסבירות", פשוט קיבלתי השראה. בגלל שאת יושבת ממש מולי, קיבלתי השראה ממיכל. מיכל באמת השראה. אני חייבת להסכים פעם ראשונה עם רוטמן. תשמע, רוטמן, אני מוכנה

מאחר שאתה נורא-נורא אוהב להעלות את זה עוד פעם,

אני מאוד גאה ושמחה שהייתי חלק מתקווה חדשה. זאת מפלגה ראויה. אני אתן ליושב-ראש המפלגה לענות לך, כשאני די בטוחה שהוא לא יסכים להפיכה משטרית שאתה עושה כאן. עילת הסבירות שאתה מדבר עליה היא לא פחות מהפיכה משטרית ופתח לשחיתות. אתה יכול לנסות ליפות את זה, אתה יכול לנסות להפוך את זה לסיסמאות ולכותרות מאוד מאוד יפות, שכרגע יצאו - - אני רק תמה מדוע רצת במפלגה שזה היה במצע שלה על כל השחיתות הזאת...

זה דבר שני. ודבר אחרון - - - נתתי לך הערת שוליים, לא עכשיו נאום לאומה. אני נמצאת היום במפלגת יש עתיד, ואני מבטיחה לך דבר אחד, שלא ננוח עד שאתם תלכו הביתה. לא ננוח עד שתלכו הביתה.

זה חלק מהפיכה משטרית, זה לא עומד לבד. משהו ענייני. אני אשמח אם אני אוכל לדבר ברצף. תענה לי עניינית. אתה מדבר כבר שעה. אתה מפריע כבר שעה, זה נכון.

אני לא מפריע. חברי הכנסת מפריעים לשיטתך, כי אנחנו לא מייצגי ציבור פה.

כי אתה טוען שאנחנו מפריעים. אנחנו לא מפריעים, אנחנו מייצגי ציבור, ויש לנו זכות להערות ביניים. אתה מפריע.

אני מבין שאני מטרד מבחינתך. אתה לא עושה הערת ביניים, אתה מדבר. תפסיק לדבר בבקשה. תודה. מתי אתה מסיים? לפחות אני יכול להגיד לך שאתה עושה את זה בהומור, לא הייתי נסחף עם בחן. עילת הסבירות וצמצומה, כך שלא תחול על נבחרי ציבור, היא הפתרון שהציע השופט סולברג. לא נכון. פשוט לא נכון. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אני קורא אותך לסדר. אתה מעוות את המציאות. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.

את בקריאה לסדר. הוא לא כתב את זה. את בקריאה לסדר פעם שנייה. אם תמשיכי, תהיי בקריאה לסדר פעם שלישית. זה מאמר אקדמי שאין שום דבר נקודתי. ואם אתה רוצה, תזמין את השופט סולברג להסביר. יוליה, למה את מפריעה? למה כאשר אני שמעתי אותך אומרת דברים לא נכונים, יכולתי להקשיב, ואת לא יכולה לתת לי להגיד משפט בלי הפרעה? כי אתה פשוט אומר דברים לא בצורה רצינית. בואו ניתן לו לענות לשאלתי. אפשר להזמין את השופט סולברג שיסביר. (חברת הכנסת יוליה מלינובסקי יוצאת מאולם הוועדה) אני רוצה שיענה לשאלה.

ההצעה לצמצם את עילת הסבירות כך שלא תחול על נבחרי ציבור היא ההצעה הפרקטית שמאפשרת להתמודד עם כך שעילת הסבירות היא עילה שאין לה שום בסיס בחוק. בניגוד לדברים שנאמרו כאן היא לא אומרת שנבחרי ציבור או לא נבחרי ציבור לא כפופים לחוק, אלא להפך, היא באה ואומרת שעילת הסבירות היא עילה שבה משתמשים כאשר אין עילה של אי-חוקיות כדי לפסול את מעשה המינהל, אין עילה של פגיעה בזכויות אדם כדי לבטל את מעשה המינהל, אין עילה של שיקולים זרים שעל בסיסה אפשר לבטל את מעשה המינהל אין את כל העילות האלה שחלקן בחוק וחלקן - - - זה בדיוק המשפט המינהלי. אין את כל העילות הללו.

זאת עילה במשפט המינהלי. קארין, למה את לא יכולה לתת לי לדבר שתי דקות בלי הפרעה? אני מחדדת. זה שלב הצגת החוק?

אחרי זה יהיה סבב שלנו? אחר כך היועץ המשפטי לוועדה יתייחס למסמך ההכנה, רק שלא נגיע לזה אם תפריעו כל הזמן.

אל תנסה להבין. הסברתי היטב את סדר הדיון, ואני מבקש שלא תפריע לי עכשיו.

רק לדעת עד איזה שעה הדיון. תודה. עילת הסבירות נועדה בדיוק לכל המקרים האלו שבהם בית המשפט, שוב כהגדרתו של יושב-ראש יש עתיד, יאיר לפיד, מבצע השתלטות, שלא לומר השתלטות עוינת על תהליך קבלת ההחלטות במדינה. לזה היא נועדה. כאשר עוסקים בהחלטות ובסבירות של נבחרי ציבור, מצטרפים לכלל הבעיות שיש ביישום של עילת הסבירות, שאנחנו תמיד מקווים שבית משפט ישתמש בה במשורה, תמיד מקווים שבית משפט ישתמש בה, והרבה פעמים מתאכזבים לגלות שלא. זה המצב רק במקרה של חוסר סבירות קיצוני שבקיצוניים, כשאף רשות שלטונית לא הייתה מקבלת החלטה שכזאת, ובכל זאת אנחנו מגלים פעמים רבות שבית המשפט משתמש בעילת הסבירות גם על רשויות שלטוניות שאינן נבחרי ציבור בנדיבות יתר, כאשר מדובר בגורמים שהם אינם נבחרי ציבור, והידע המקצועי נמצא אצלם, ועדיין בית המשפט מתערב. היינו יכולים לנסות לשחק במילים ולהגיד: הוא התערב רק כאשר מדובר בסבירות קיצונית שאין למעלה ממנה, נגעתי באדום, רק מה שיקרה שכל פסקי הדין ישתנו, ויתווספו אליהם המילים "נגעתי באדום".

זה לא יעשה דבר. את החולשה הזאת של ניסיונות הצמצום של עילת הסבירות, עליה הצביעו מבקרים רבים של עילת הסבירות, ובהם כמובן פרופ' יואב דותן וגם השופט סולברג שהוזכר מלכתחילה כדי לצמצם את עילת הסבירות באופן שעולה בקנה אחד עם ההיגיון הדמוקרטי, ההצעה שהיא לא תחול על נבחרי ציבור היא החלטה מאוזנת,

איזה בלם יהיה? איך היא יכולה להיות מאוזנת? היא מאוזנת. איזה בלם אתה מותיר במערכת על החלטות של נבחרי ציבור? התייחסתי לזה אם היית מקשיב. לא. לא התייחסת לזה. איזה בלם? איזה איזון נשאר על היכולת של נבחרי ציבור? איזון לטובת נבחרי הציבור.

גם - - - דיבר על מנגנון חלופי. - - - היא אולי מאזנת בין בן גביר לסמוטריץ', זה מה שהיא עושה אולי. אתה לוקח חצאי משפטים, וזה פשוט לא נכון מה שאתה אומר. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אני קורא אותך לסדר. תקרא לי לסדר, אבל אתה לוקח חלקים מהדברים ומציג אותם באופן אחר. אתה יכול לומר שאנחנו לא מקשיבים לדברים שלך.

חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אתה בקריאה ראשונה.

איזה - - - אתה כבר בקריאה שנייה.

גם לא קראת את המסמך של היועץ המשפטי. ודאי שקראתי את המסמך. גם החוק מאזן וגם כל העילות שהוא הזכיר כאן. אני קראתי וזה לא - - - חוק המתנות שלך מאוזן? - - - חבר הכנסת הלוי, אנחנו לא סומכים על שיקול הדעת שלך כשחוק המתנות שלך נראה לך מאוזן. דחילק, אתה יכול להירגע. תתחילי בקריאת החוק. עליך נבנה? על האיזון שלך?

לא רק אתה קורא את החומר, תתפלא. חוק המתנות לכל דיכפין. חברת הכנסת אורנה ברביבאי, אני קורא אותך

איזה בלם או איזון - - - אם אומרים משהו נגד, אז לא קראנו? קראנו. תאמין לי, ולדי קורא כל פסיק. - - - חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אתה בקריאה שנייה. רוטמן, אמרת שענית על השאלה שלי, ולא ענית. במקום להגיד לי - - - אני קורא אותך לסדר פעם שלישית.

אבל זאת שאלה שהיא עניינית, והיא נשאלה, ובמקום לענות לי שלא הקשבתי, תן תשובה עניינית. איזה בלם או איזון יש אחרי שאתה משלים את האירוע הזה? חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, צא בבקשה. החוק הזה מאוזן כמו שהמחוקקים שלו מאוזנים. למה אתה מוציא אותו?

תודה רבה. חברי הכנסת, תודה.

- - - (חבר הכנסת יוראי להב הרצנו יוצא מאולם הוועדה) רוטמן, לא אמרת שאתה בא רגוע? אני בא מאוד רגוע. אני לא אתן לבריונים לסתום לי את הפה. תראה כמה חברי כנסת כבר הוצאת. מצטער. זה לא רגוע. אני מאוד רגוע. אני לא יודע מה אתכם. אני פשוט לא אתן לבריונים לסתום לי את הפה. אני רק רוצה לוודא ששתית קפה הבוקר. אולי אתה צריך מגפון... מזמן לא תלשת מגפונים. אתה מדבר על בריונים? חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אתה כבר בקריאה שנייה.

סתם נזכרתי באירוע הזה בניו-יורק פתאום.

חברת הכנסת שלי מירון, תודה רבה. הזכרתי בדבריי, שלא לומר שמופיע במסמך ההכנה. הזכרתי בדבריי לפחות שלוש, אולי ארבע, עילות שונות של התערבות במעשי מינהל שאינם עילת הסבירות, כולל במעשי מינהל של נבחרי ציבור. דיברתי על פגיעה בזכויות אדם, ואז מדובר בעילת המידתיות. דיברתי על עילת האי-חוקיות. דיברתי על השיקולים הזרים. יש עוד, הרבה מאוד עילות מינהליות שאפשר למנות את כולן, חלקן גם מוזכרות במסמך ההכנה. כל הדברים האלה כבר אמרתי, אבל כנראה מי שרצה למנוע ממני לדבר חשב שלשאול את אותה שאלה שוב ושוב כנראה יגרום להצליח בכך, ולא היא. לכן ההצעה לצמצם את עילת הסבירות כך שלא תחול על נבחרי ציבור משרתת את האינטרס הדמוקרטי, בסופו של דבר את הסבירות של נבחרי ציבור בוחנים גם נבחרי הציבור כאן בכנסת וגם הציבור שמצביע לכנסת, ולכן יש רציונל דמוקרטי שעילת הסבירות לא תחול עליהם. זה לא נמצא בחלל, עילת הסבירות. צריך לראות את המכלול. אם היית אומר שאין מכלול, הייתי אומר: בואו נשמע מה יש לומר, אבל אני רואה את המכלול. את המכלול דרך אגב אני לא צריך לראות, אני מזמין את כולם להסתכל על סדר-היום של הכנסת, בסדר-היום של הכנסת כתוב: לקריאה שנייה שלישית הצעת חוק-יסוד: השפיטה, הצעת חוק-יסוד: בתי המשפט, זה ההרכב לוועדה לבחירת שופטים, הדבר הנוסף הוא הצעת חוק-יסוד: הממשלה, שזה הנושא של דרעי 2. אנחנו מנותקים מהעולם, מדברים על סבירות. מחר לכאורה אם הממשלה תשתגע לצורך העניין, היא יכולה להביא את זה מחר להצבעה. לכן לבוא ולדבר על זה כאילו במנותק? בעילת הסבירות צריך לראות את כל כולה כמכלול של כל המהפכה המשטרית, ושם אנחנו נמצאים, ולקחת איזה קטע מסוים ולנתח אותו משפטית וכו', השורה התחתונה שעילת הסבירות היא עוד עילה שהתפתחה בפסיקה, שהיא רואה מכלול שלם. מה שעושים פה זה לא פיצול של סלמי, זה לעשות שקר לציבור,

כולם מונחים על שולחן הכנסת. לכן זה שקר, רק שזה באמצע האירוע, לא בסופו.

אני באמת אשמח לדיון פתוח, רק תכבד את זמן הדיבור שלי גם כשאני מדבר ושל האחרים.

הערה של 20 שניות. גם פרופ' דותן וגם פרופ' רייכמן, אלה שדיברו על אפשרות של צמצום עילת הסבירות הציעו יחד עם צמצום עילת הסבירות לייצר מנגנון חלופי. ובהצעת החוק שלכם אין את זה. אני אשמח מאוד, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אני לא אומר בשום ציניות, שתציע מנגנון חלופי.

יכול להיות שבמסגרת הליך החקיקה ובכלל אני מציע לכל - - - המנגנון החלופי הוא חוקה לישראל. הוא איך מחוקקים חוקי יסוד, איך מגנים על חוקים במדינה. אורנה ברביבאי, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אוקיי.

אני לא מבין למה אי-אפשר לנהל פה שיח בלי התפרצות? למה אתה חושב שזה לא שיח? כי אני באמצע משפט. שיח זה כשמדברים. שיח זה כשמדברים, אבל לא מתפרצים זה לתוך דבריו של רעהו. עד עכשיו לא התפרצת לדברים שלנו?

ממש לא. אני קורא גם לך וגם לשאר חברי הכנסת, חברי הוועדה שכאן, ככל שאתם חושבים שצריך להציע מנגנון חלופי לדבר הזה,

קרוב, שיאפשר אני חושב שמנגנון כזה קיים. פה אני חולק על האמירה שצריך - - - אבל אתה מכיר את זה,

אני אומר שיש מנגנונים חלופיים שקיימים גם בפסיקה, שזה מנגנון אחד, וגם לאורך השנים הרבות שבה עילת הסבירות קיימת הרי עילת הסבירות זכתה לביקורת מתחילתה נוצרו מנגנונים חלופיים בשירות המדינה, למשל בתחום המינויים, שהם לא היו כשנוצרה עילת הסבירות לראשונה, ויכול להיות שטוב כך. אין רע בלי טוב. יכול להיות שאלמלא בית המשפט ממציא את עילת הסבירות ביחס למינויים ממשלתיים לפני כארבעה עשורים כמעט, יכול להיות שלא היה מתפתח למשל המנגנון של ועדת איתור בכלל, יכול להיות, אבל אנחנו כבר לא שם. אני טוען משהו אחר. כשאתה מגייס אותם לטובת התזה שלך, זה פשוט לא נכון. הם לא שם. בזה אני חולק עליך, והם גם הוזמנו, ואני מקווה גם שיבואו. אני חולק עליך ואני אומר: יכול מאוד להיות שאותה ביקורת שהשמיעו בתחילת הדרך על עילת הסבירות, כאשר היא הומצאה, ובאמת לא היה מנגנון חלופי, הרבה מאוד משרות היו משרות אמון, המון-המון משרות, כמעט לא הייתה ועדת איתור, אפילו ספציפית על סוגיית המינויים בשירות המדינה, ומאז נוצרו המנגנונים האלה. אתה צודק שאם אנחנו מבקרים את עילת הסבירות, כשכותבים את המאמר הראשון בעניין, כאשר היא רק נולדת בפסק דין דפי זהב, יכול מאוד להיות שבאים ואומרים שאין מנגנון חלופי, אם לא תעשה עילת סבירות על מינויים - - - לא. הם טענו את זה עכשיו. רייכמן טען את זה לפני שבועיים. ולדימיר בליאק היקר, הרבה מאוד אנשים טוענים הרבה מאוד דברים. אבל אתה מגייס אותם לטובתך, אז אל תגייס אותם לטובתך,

אני רק באתי לדייק אותך. היתרון בכך שאנשים כתבו את דבריהם, שאפשר לראות מה הם כתבו, ולא צריך לראות מה הם אומרים. אני מאתגר אותך לראות איך כתבתי בעבר, כשהייתי בקואליציה, כשהייתי באופוזיציה, כשהייתי מחוץ לכנסת, כשאני בתוך הכנסת. אתה מציע לי לקנות את הספר שלך?

אתה יכול לקבל אותו

לדעתי אפילו הצעתי לך אותו כמתנה, כשי. אסור לי לקבל מתנות. אנחנו בקטע לא לקבל מתנות. בסדר גמור.

סגלוביץ', הוא עדיין

אל תאתגר את ולדי, הוא תמיד ינצח אותך.

האם הנוסח שלך זה מתווה סולברג בעיניכם? השופט סולברג אמר שהצמצום של עילת הסבירות שהוא מציע, הוא אמר שהוא מציע שהיא לא תחול על נבחרי ציבור. הוא כתב את זה במפורש. הנוסח הזה עושה את זה. השופט סולברג כמובן לא כתב הצעת חוק, ולכן אני חושב - - - הוא גם לא ראה את זה כחלק ממכלול. זה מכלול שלם של חקיקה, זה לא עומד לבד. למה מתפרצים - - - זה מכלול שלם של חקיקה. אבל יואב, למה אתה - - - כי זה דיון. זה לא דיון, זה התפרצות. זה דיון. זה לא דיון, זה התפרצות.

כאשר שואלת אותי חברת כנסת שאלה, ואני מנסה לענות לה, ואתה צועק תוך כדי - - - ענית. הכול בסדר. דעתך נשמעה. לא קיבלתי בדיוק תשובה. לא קיבלת, צר לי. עד כאן יכולותיי מגיעות. בכל מקרה זו ההצעה, היא מונחת על השולחן, היא כתובה. אפשר לשאול שאלה פרוצדורלית? שאלות פרוצדורליות אני אתן לשאול. למה זה מובא כהצעת חוק מטעם הוועדה? למה עוד פעם אנחנו חוזרים על קיצור הדרך

למה זאת לא הצעת חוק ממשלתית? כי היא לא ממשלתית. חברים. למה לא הגשת אותה כהצעה פרטית? כי היא לא ממשלתית. למה לא כממשלתית? שאלת את שאלתך. תודה, נרשמה. קיבלת זמן להצהרת פתיחה. הצהרת פתיחה היא לא לעניין הזה, סליחה. אבל, גלעד. תודה, נרשם. בבקשה תשחרר את המיקרופון. לא תיתן לנו תשובה על זה?

לא זמן הדיבור שלך עכשיו.

שאלת את השאלה, היא נרשמה. נתייחס בזמן ובמקום. תיתן בבקשה לנהל את הדיון בלי להתפרץ. בבקשה, תנהל את הדיון החטוף שאתה מקיים. תודה רבה. מתי אתה מתכוון להביא את זה לקריאה הראשונה? מותר לנו לדעת כחברי הוועדה מה התוכנית? חבר הכנסת קריב, אני מבין שאתה מדבר על זכות הדיבור שלך.

אז בבקשה, אל תתפרץ לא בתורך. הצגת הצעת חוק, אסור לנו לשאול שאלות? מותר וצריך. אני לא רוצה לחוות את דעתי על הצעתך,

חבר הכנסת קריב, תודה.

חבר הכנסת קריב, נא לא להפריע. תודה רבה. אדוני, היועץ המשפטי לוועדה, אני אשמח אם תוכל להתייחס על בסיס מסמך ההכנה או כל דבר אחר שתרצה להוסיף בעניין. בבקשה. אני מבקש לרשום שיש לי שאלות ליועץ המשפטי. עוד לפני שהוא אמר משהו, יש לך שאלות? כן, על בסיס הנייר. כולל השאלות שאתה מסרב לענות. אתם רשומים, גם קארין וגם גלעד. אני ממש-ממש מבקש לא להפריע לשום דובר, ובוודאי לא ליועץ המשפטי. נשמע גם את נציגי היועמ"שית שנמצאים?

היועץ המשפטי, בבקשה.

קארין, לא מפריעים כשמישהו אחר מדבר. אני מתפלא שאני צריך להגיד את זה שוב. תגיד לי, אתה חושב שאני הילדה שלך?

השאלה היא למה את מתנהגת קצת כמו ילדה? אז תענה לשאלה. בבקשה, היועץ המשפטי. אין לתאר במילים. צוהריים טובים לכולם. הבאנו בפני הוועדה מסמך הכנה מפורט, שמתאר בהרחבה את הסוגיה המורכבת הזאת. אני אנסה היום בקצרה לתמצת את עיקרי הדברים, בשביל לא להלאות את השומעים.

תלאה. אנחנו אוהבים שאתה מלאה אותנו. אנחנו שומעים דברים אובייקטיביים,

ולכן חשוב לשמוע כמה שיותר. אל תקצר. בסדר. קודם כול נמקם את עצמנו מבחינת עילת הסבירות, איפה אנחנו נמצאים. אם בדיונים בעבר על הרפורמה דובר על ביקורת של בית משפט, על חקיקה של הכנסת, עילת הסבירות זה כבר נאמר פה, אבל אני רוצה רק לחדד, כי לפעמים גם נאמרים דברים אחרים עילת הסבירות שייכת להיבט אחר בעבודת הביקורת של בית המשפט, שזאת הביקורת המינהלית על פעולות הממשלה, על הרשות המבצעת בלבד. לפעמים אומרים על החקיקה שחקיקה היא לא סבירה.

סבירות היא עילה על פעולות הממשלה, לא על חקיקה של הכנסת. ביקורת מינהלית בכלל על פעולות הממשלה מתנהלת מאז קום המדינה, ואפילו קודם, בתקופת המנדט, זה לא דבר חדש. גם עילת הסבירות היא לא דבר חדש. גם היא קיימת עשרות בשנים. היא עברה התפתחות מסוימת לאורך השנים, אני אדבר על זה תכף. צריך להבין שרוב העבודה של בג"ץ, והיום זה גם בית המשפט המחוזי בתי משפט לעניינים מינהליים זה פיקוח על הממשלה. הפיקוח על החקיקה של הכנסת זה אחוז מאוד קטן מהעבודה בתחום הזה של בג"ץ ושל בתי המשפט לעניינים מינהליים. כמה דגשים מקדימים. קודם כול, לגבי איפה זה מעוגן כן מעוגן,

סעיף 15 לחוק-יסוד: השפיטה מעניק סמכות לבית משפט לתת צווים נגד הממשלה, אני מתמצת, וסעד מן הצדק, אבל אין פירוט מעבר לזה. למעשה כמעט כל החובות של הרשות המינהלית ועילות הביקורת על הרשות המינהלית לא רק סבירות, גם סבירות, אבל גם מרבית העילות האחרות שנוגעות לתקינות ההליך, לשיקולים זרים, לניגוד עניינים, לא מעוגנות בחקיקה. במובן הזה הסבירות היא לא חריגה. מרבית המשפט המינהלי שלנו, המשפט של הביקורת על הממשלה, הוא מהפסיקה, ובמובן הזה אנחנו מאוד דומים למדינות שמהן המשפט המינהלי שלנו צמח: אנגליה, אוסטרליה, קנדה. הרוב המכריע הוא בפסיקה. מה שנקרא "מדינות המשפט המקובל". לכן, כבר בהיבט הזה, החקיקה שלפנינו היא חקיקה חריגה, כי היא באה לעגן לא את כל המשפט המינהלי ולקבוע את גבולות הגזרה של עילה כזאת, של עילה אחרת, אלא היא עוסקת בהיבט קטן שלו, ומחדדים עליו לא להחיל אותו על הדרג הנבחר, אבל אנחנו לא מחדדים מה כן חל מבחינה חקיקתית, מה זה בכלל עילת הסבירות, הפירוט.

בנגיעה מאוד נקודתית בנושא הזה, ולא הסדרה כוללת של המשפט המינהלי, שכאמור הוא בא מהפסיקה. עוד דבר שהיה דיבור עליו. מה זה סבירות? לפעמים אומרים: איך אפשר לדעת אם החלטה היא סבירה או לא? הסבירות כשלעצמה זה מונח שסתום, זאת אומרת, מונח כללי, מונח מקצועי, שהוא לא קיים כמובן רק בישראל, כמו שאמרתי. עילת הסבירות או למעשה חוסר הסבירות, ה-reasonable unreasonableness זו עילה שהתפתחה, יש אותה גם באנגליה,

אוסטרליה,

הרבה מדינות שבאות מהמשפט הזה, ואגב גם שם עילת הסבירות כמו בישראל התרחבה במשך השנים, ואני אגיד על זה כמה מילים בהמשך.

סבירות זה נשמע מונח בשפת בני האדם, מחוץ לשפה המוזרה שלנו, של המשפטנים נשמע מונח מאוד מאוד פתוח, אבל בסופו של דבר כמו הרבה מונחים מה שנקרא "Term of art", המונח של המקצוע משתמשים בו גם בהקשרים אחרים במשפט,

בתביעה של רשלנות רפואית בודקים מה אומר רופא סביר. איך אתה יודע מה זה רופא סביר, השופט שהוא לא רופא? יש שיטות לעשות את הדבר הזה, יש התפתחות של פסיקה בדבר הזה. זה בדומה לשר סביר לצורך העניין. זה לא בדיוק אותו דבר - - - זה שונה לגמרי. זה כמו עד, זה כמו ראיה. מה אם כל הסבירות היא נמוכה? רבותיי, אני באמת מציע לתת ליועץ המשפטי - - - למה?

מה אם הנורמה המוסרית נמוכה? זה הסביר? אני מבקש לתת ליועץ המשפטי להציג ברצף, ללא הפסקה. אני אומר שלא כל דבר זהה לכל דבר. אני רק אומר שהשימוש במושגים כלליים, מה שנקרא "מושגים פתוחים", כמו "סביר", כמו "שיקולי צדק", כמו כל מיני דברים כאלה, זה דברים שקיימים במשפט בתחומים שונים. לפני שאני אדבר קצת על ההתפתחות של עילת הסבירות, אני רוצה כבר להקדים ולומר מה השורה התחתונה שאני אגיע אליה בסוף. בסופו של דבר העמדה שלנו היא שאם הוועדה מגיעה למסקנה שצריך להגביל בחקיקה את עילת הסבירות הרבה מהוויכוח הוא הרבה פעמים ויכוח בין מלומדים או בין שופטים אם בפסיקה צריך לצמצם יותר או להרחיב יותר, אבל ככל שבאים ואומרים שצריך להגביל בחקיקה אנחנו חושבים שההגבלה על כל ההחלטות של הדרג הנבחר עלולה להיות רחבה מדי, ולכן גם הצענו במסמך לשקול בוועדה למקד את ההגבלה בהחלטות מסוימות של הדרג הנבחר. כמו למשל? יש דוגמאות שעלו גם בכתיבה של פרופ' יואב דותן למשל, או כמו מתווה הנשיא ממרץ. למשל דובר על החלטות מדיניות של הממשלה במליאתה, סתם לדוגמה. אני לא מתחייב על דוגמה זו או אחרת, אבל אלה דוגמאות שבאים ואומרים לא רק מי מקבל את ההחלטה, אלא גם מה סוג ההחלטה, בשביל לא להשאיר תחומים מסוימים חשובים בפעילות הממשלתית. מינוי ראש רשות המיסים, זו מדיניות או לא? אם ימנו עבריין

לא עבריין מס.

למה לא? מינויים. למה מינויים הם לא מינויים? למה נפנפת את הדוגמה הזאת? חברים, אני שואל את השאלה הזאת - - - גם אני שואל שאלה.

אבל המינויים הם לא - - - אנחנו גם שואלים פה שאלות, רוטמן. שאלתך לא חכמה משאלתי או לא פחות חכמה משאלתי. יואב, הכול בסדר. מינויים.

מינוי של עבריין מס. הסיבה ששאלתי את הדוגמה הזאת של ראש רשות המיסים היא לא ספקולציה. נניח שהייתי אומר שיש ראש ממשלה שממנה את גיסתו, זה לא מה שחשדתי.

מה אתה - - - שאלתי על עבריין מס. האם אפשר למנות עבריין מס בקונסטלציה הזאת שכל המהפכה המשטרית הזאת עוברת וההתערבות איננה על בסיס הדברים האלה? ואל תיתמם. זאת השאלה. אתה שאלת, גם

רק שאני שאלתי את זה - - - במודל שלך עבריין מס יכול להיות ראש רשות המיסים.

יואב - - - אין לך בעיה גם עם זה - - יואב, שאלתי את השאלה הזאת על בסיס - - - - - כי גם השר לביטחון פנים הוא עבריין מורשה. אתה לא מפסיק לקטוע.

כי הפרעת ליועץ המשפטי, אז גם אני הרשיתי לעצמי להפריע לך. לא לך, את היועץ המשפטי שאלתי. אני הפרעתי כביכול ליועץ המשפטי לאחר שחברת הכנסת אורנה ברביבאי ביקשה ממנו דוגמאות. ואז את הדוגמה שהוא נתן במענה לחברת הכנסת אורנה ברביבאי לא הבנתי. זו לא הדוגמה שלו, זו הדוגמה שלך.

הוא אמר לי - - - אז הוא מחדד שמבחינתו מינוי זה לא מינוי. רבותיי, אני לא מבין למה כואב לכם? למרות שזה נעשה לא לבקשתי - - - אתה לא ראית אותי מתי שכואב לי. חברת הכנסת אורנה ברביבאי - - - אגב, אני לא קיבלתי תשובה. חברת הכנסת אורנה ברביבאי שאלה את היועץ המשפטי לוועדה שאלה. היועץ המשפטי לוועדה בחר לענות לה. ביקשתי שלא ישאלו שאלות באמצע,

אני ניסיתי להבין את התשובה, זה הכול. אפשר לנהל שיח פתוח, ואני מוכן אפילו לזרום עם זה, אבל אם בכל פעם שיתנהל שיח פתוח חבר הכנסת יואב סגלוביץ', זה ייתקל בצעקות ובקטיעות,

אמרתי שאני מבקש. קוראים לזה "לבקש". אולי תלמדו גם קצת איך פועלים בנימוס. תודה. ואו. ללמוד

משהו מאוד לא סביר ברמה של מה שפרופ' דותן קורא לו "אי-סבירות של מופרכות". גם בישראל נפסקו על היסוד הזה חוקי עזר וחקיקת משנה.

יש ויכוח בספרות כמה הרחבה או

אבל דברים שאתה לא בעל זכות מול הרשות, אלא הרשות יכולה להעניק והיא יכולה שלא להעניק, זו אחת הדוגמאות למשל שבהן השתמשו בחוסר סבירות. החילו את זה גם על החלטות בעניין העמדה

ההנחה שאומרת שההחלטה שמתקבלת על ידי בית המשפט היא בהגדרה טובה יותר - - - לא.

אני אסביר. יש עקרונות שאתה כממשלה צריך לעמוד בהם. העובדה שנתנו את הכספים למיגון, זה גם עיקרון השוויון לכל ילד. אם אין את בית המשפט

אגב, לא כל השופטים,

אלא בעיה של שוויון או בעיות אחרות, אבל אותם שופטים שאמרו שזו בעיה של סבירות, נניח שאת בממשלה או בכנסת, הרי בסופו של דבר אנחנו

ואז נחכה. נחכה ארבע שנים.

מי ישמור על השומרים?

קודם כול, בחלק גדול מפסקי הדין מובנית אפשרות ערעור. נכון שבג"ץ - - - לא בבג"ץ. רגע.

זה לאו דווקא בעניינים בג"ציים.

נכון.

אם אתה יודע להגיד שיש אירועים לא סבירים שבהם נפסקה עילת סבירות. זאת אומרת,

ואתה תגיד בדיוק מה האקדח המעשן,

אבל אני רק אגיד לך: האקדח המעשן הוא מאוד פשוט. יש סמכות ללא

ואנחנו אומרים לו שאין קשר בין ההצעה לבין דפי זהב, אז אתה מוציא דברים מהקשרם שאנחנו אמרנו, שמישהו הסכים פה להחזרת - - - ככה הוא עשה תמיד,

אני רוצה לענות לשרון ניר. לא מזמן היה

ולכן אני אומרת, אני רק תוהה על אותם ילדים שהיו מתחילים ללמוד באותו בית ספר,

וכסף זה אלמנט מאוד חשוב כמובן, אנחנו

בבקשה, אדוני היועץ המשפטי. איפה שעצרתי זה לגבי הנושא של היחס, הפרופורציות,

נקודה שלא עלתה, אז אני אחדד בעניין הזה. לגבי חלק מההבדל מבחינת הבקרה על בית משפט מול הבקרה על

אם נזכור, וונסברי היה על נבחרי ציבור. זה לא שהחריג היה נבחרי ציבור. בוונסברי דובר על חוקי עזר, ובישראל על תקנות, על חקיקת משנה. במפורש דברים של נבחרי ציבור מוניציפליים ולאומיים. התוצאה עלולה להיות פגיעה ביכולת של בית משפט למלא את התפקיד שלו, קודם כול בקידום נורמות שלטון תקינות וגם להגן על פרטים. עד כמה שאני מבין, גם מתווה סולברג וגם הכוונה פה, אם ההחלטה המינהלית פגעה בזכות חוקתית מוגדרת, בית משפט יכול לעשות שימוש בעילת המידתיות בשביל לפסול. אני חייב להגיד שאני לא יודע למה מידתיות זה הרבה-הרבה יותר מחודד ולא עמום מסבירות - - - לא. אף אחד לא אמר שזה לא עמום. זה החוק הבא שמתכננים. אולי נגמור עם הסבירות - - - לא ניתן להגביל את המידתיות.

גור, אתה נותן לרוטמן רעיונות... זה לישיבת ראשי הקואליציה הבאה... נחפש עוד דעת מיעוט של שופט, ונעשה עוד משהו... בואו נחסל את המשפט המינהלי, זה מה שאתה אומר. חברת הכנסת קארין אלהרר בישיבת ועדת החוקה: "בואו נחסל את המשפט המינהלי". אני מדבררת את רוטמן. תודה, אל תדבררי אותי. זה נכון שכאשר מדובר בזכויות התפקיד של בית משפט הוא החיוני ביותר - - - גם את זה צריך לומר בהגינות, שהיה ויכוח בין שמגר לברק על העניין הזה, על המבחן השלישי. גם בזה בהחלט יש מקום לדון ברצינות. לא במחטף חקיקה. נכון, כשיש זכויות מוגדרות, אפשר להשתמש במידתיות, או כשמשתמשים באופן מוצהר או שאפשר לאתר שיקול פסול, אפשר להשתמש בשיקולים זרים.

בסיטואציות למשל שמוענק משקל זניח או קטן מאוד לשיקולים רלוונטיים, למשל בתחום בריאותי, למשל בקורונה, אתה מקבל חוות-דעת של גורם רפואי לסגור מקום מסוים בגלל סיכון. יש שיקול זר שמתחבא שם, אבל קשה לאתר אותו, כי מקבל ההחלטות אומר: לאחר ששקלתי את מה שאמרה האחראית על בריאות הציבור ושקלתי את כל השיקולים, החלטתי לא לסגור. במצב כזה שהוא מעניק לאותו שיקול משקל קטן מאוד או אפסי, אין פה זכויות כי זה אינטרס ציבורי של בריאות, יהיה קשה למעשה עד בלתי אפשרי לפסול אלא בחוסר סבירות. שוב, אני אשמח שתתייחס לשאלה הזאת. שוב, קח את הדוגמה של הקורונה, לך איתה עד הסוף. יש גורמים רפואיים, ונתקלנו בזה הרבה יושב פה גלעד שהיה יושב-ראש שבזמנו ניהל הרבה דיוני קורונה נתקלנו הרבה מאוד פעמים בהחלטה של הרשות, האם להחיל תו ירוק, לא תו ירוק, האם להחיל תו ירוק כדי לעודד חיסונים. אז א', ברוב המקרים האלה היו תמיד מעורבות גם זכויות, ואז ממילא בית המשפט היה יכול ללכת למבחן המידתיות, הוא בכלל לא היה צריך ללכת למבחן הסבירות. אני מתקשה לראות מקרה של החלטה בנושא הקורונה שלא פוגעת בזכויות, ששם אפשר היה ללכת למידתיות, ואנחנו גם בוועדה הלכנו הרבה פעמים לטיעון המידתי ולא לטיעון הסביר. אתה באמת רוצה שכאשר מונחות בפני מקבל ההחלטה, נניח בהקשר הזה שר הבריאות או שר הפנים, שתי חוות-דעת האם לסגור את השמיים עם מדינה פלונית אלמונית, כשאחד אומר ששם מתפשט יותר מדי ושם גם היו זכויות מעורבות, לא משנה, בוא ננקה מהשולחן, נניח שזה היה מקרה סבירות טהור אתה באמת חושב שההחלטה בין גורם רפואי א' לגורם רפואי ב', או בין גורם רפואי א' לבין יחסי המסחר עם ארצות-הברית או עם רוסיה, אתה רוצה שההחלטה הזאת תהיה בבית משפט?

אני חושב, החשש הוא - - - כשאין בעיה של זכויות. רק במקרים קיצוניים מאוד מאוד. החשש הוא ממצבי הקיצון, שבהם אין לך שתי חוות-דעת. תן דוגמה. הבאתי דוגמה לסיטואציה - - - לא. אתה אומר שיש אינטרס זר מוחבא. אנחנו לא יודעים מה האינטרס הזר הזה שמוחבא. לבית משפט גם יכול להיות אינטרס זר מוחבא. הייתה לנו בוועדת החוקה, בכל הדיונים שנגעו למשל לסגירת הקניונים. כשאתה בא ברמה הפורמלית, ואתה עכשיו דן בנושא של סגירת שטחי מסחר והחלה על כל מיני רגולציות, על פניו אתה בא ואומר שיש כאן את כל השיקולים הרלוונטיים, כי אנחנו רוצים מסחר, ויש חופש העיסוק, ויש הזכות לקניין. על פניו, אם אתה מסתכל באיזה פריזמה של מה השיקולים, הכול נראה בסדר. דיברנו גם על חופש העיסוק וגם על אינטרס הבריאות של הציבור והכול, אבל אתה שם לב שבתוך התהליך הזה ניתן משקל דרמטי להשפעה הפוליטית של בעלי הון על שיקול הדעת של הדרג הפוליטי. והנושאים האלה קרו, ראינו אותם מול העיניים. אתה רואה שקבוצה של בעלי שטחי מסחר מתערבת בסוגיה הזאת ומפעילה עוצמה רבה בסוגיה הזאת. אז על פניו, כן, שקלו את כל העקרונות, אבל אתה רואה שברגע מסוים, מכיוון שהייתה קבוצה שיש לה - - - גלעד, זה מעשה לסתור מה שאתה אומר. למה זה מעשה לסתור?

זה בדיוק המקרים הקיצוניים. זה מעשה לסתור כי אתה צודק, לא כי אתה טועה. הרי נתקלנו במקרים האלה, ומה היה הכלי? אתה יודע טוב מאוד שבמרבית המקרים שאנחנו, כחברי ועדה, ואתה כיושב-ראש ועדה, אמרנו לממשלה לא, או שאמרנו לממשלה שלא נאשר את זה אם לא תראו לנו נתונים, בג"ץ לא התערב ולא היה מתערב. דווקא במקרים האלה הפיקוח הפרלמנטרי היה כלי הרבה-הרבה יותר יעיל. מצוין. תודה שאמרת את מה שאמרת. אנחנו יודעים שעל פי הפסיקה יש באמת זיקה בין נטיית בית המשפט להפעיל את עילת הסבירות יש זיקה בין העניין הזה לבין השאלה האם קיימים מנגנוני ביקורת חוץ-שיפוטיים על החלטת הדרג המינהלי. אז אני חולק עליך. הלוואי שבית המשפט היה עושה את זה. הוא עושה את זה.

אחת הבעיות, ואני תכף אשאל את הייעוץ המשפטי כשיגיע שלב השאלות לייעוץ המשפטי, שאנחנו כרגיל מדברים באוויר. מעט מדי מידע וניתוח של הפסיקה, מה לעשות. אני טוען בצורה חד-משמעית שאפשר לראות איך כשבית המשפט בא ואומר: על ההחלטה המינהלית הזאת יש פיקוח פרלמנטרי אפקטיבי לא קיימתם דיון פיקוח, אלא הממשלה הייתה צריכה לקחת את ההכרעה המינהלתית ולאשר אותה במעשה או במחדל בוועדה, לא דיון - - - זה להוציא את כל הממשלה מהכנסת.

בעניין הקורונה הפיקוח שלנו היה אפקטיבי, כי בסוף יכולנו אנחנו - - - זה היה בגלל זכויות. לא הכנסנו את זה על סבירות ההחלטה שלהם. סבירות ההחלטה כמה חיסונים לקנות וכו', לא הטלנו עליהם את הפיקוח הזה.

כשישבנו פה ודיברנו על הסוגיה של סגירת שטחי מסחר, דיברנו - - - כי יש שם פגיעה בחופש העיסוק. דיברנו גם בשיח של זכויות, אבל גם שמנו את ליבנו לעובדה שאנחנו, כחברי כנסת, מאתרים כאן הצגה מאוד יפה. התחשבנו בכל השיקולים, אבל קל לראות איך קבוצת לחץ מסוימת ב-24 שעות הפעילה לחץ שגרם לזה שהאיזונים וזאת בדיוק סוגיית הסבירות - - - אתה רק מראה למה - - - אתה חושב שזה ככה. מכיוון שעמית אמר: תנו דוגמה למצב שבו העילות המינהליות האחרות לא מספקות, זו בדיוק הדוגמה לאותם מקרים קיצוניים. אבל הדוגמאות שאתה מביא הן בדיוק לא למקרה, כי יש פגיעה בזכויות.

כל המקרים שהזכרת הם מקרים של פגיעה בזכויות. לא נכון. אתה תוביל רק לדבר אחד, שבית המשפט יעשה כל הזמן פליק-פלאק - - - אתה טוען שבית משפט ינסה לפעול כדי להפר את רצון המחוקק.

בית המשפט יבוא ויאמר - - - מה קורה פה? ינסה לעשות אולי צדק. מה יקרה פה? שיטת הסלאמי היא לא רק בחקיקת ההפיכה המשטרית, אתם תיקחו את הכלי של הסבירות מהמקרים הקיצוניים, בית המשפט באותם מקרים קיצוניים ואתם אומרים את זה, גם סולברג אומר את זה, גם יואב דותן אומר את זה באותם מקרים קיצוניים בית המשפט ילך לעילות מינהליות אחרות. ואז מה תעשו? בתוך חמש שנים תתקפו את העילות המינהלתיות האלה, כי מה שאתם רוצים, אתם רוצים שלא תהיה ביקורת. לא מעניין אתכם שהביקורת לא תהיה על בסיס הסבירות אלא המידתיות. אתם לא רוצים ביקורת. אתם רוצים שלטון בלי רסן.

אדוני היועץ המשפטי, תמשיך בבקשה. תגמרו עם הסבירות תעברו למידתיות.

אני אמשיך. דוגמה נוספת לשאלה,

יש גם במאמרו של השופט סולברג לגבי בניית אצטדיון טדי בירושלים. אני לא רוצה להרחיב על זה. עוד דוגמה שהשופט סולברג בעצמו נותן לסיטואציה, והוא אומר ששיקול זר זועק מהסיטואציה והשתמשו בחוסר סבירות קיצונית. הוא חולק על ההחלטה של בג"ץ, תדגיש את זה.

הוא דווקא לא אומר. תראה מה הוא כותב. השופט סולברג חד-משמעית - - - חבר'ה, לעולם לא ניתן ליועץ המשפטי את האפשרות להציג תזה. אני מוכן להסכים לאיזה שאלה ושיח קצר, אבל גלעד, אם בכל פעם כשיהיה שיח ושאלה קצרים אתה תיתן חמש דקות נאום, זה לא ייגמר לעולם.

רק אתה נתת חמש דקות נאום. רק על עצמי ידעתי לספר... רק על עצמך, צר עולמך. מה שאתה אומר "זר", היועץ המשפטי, הכוונה ללא מדיניות? מה זה "זר"? כשאתה אומר "זר", הציבור שומע - - - שיקול זר. בסוף אנשים באים, יש שיקול בריאותי ושיקול עסקי, דנים בזה אגב עוד לפני הכנסת, דנים בממשלה, ועושים איזון מסוים. מה העמדה שיש לשופט לומר? אם זה זר זה אינטרסים זרים, שחיתות ודברים כאלה? כל החוקים האלה הרי במקומם עומדים, אנחנו לא נוגעים בהם בכלל. יש שני שיקולים, שיקול בריאותי ושיקול עסקי, או באצטדיון טדי אם זה היה שיקול מדיניות סוציולוגי בירושלים לעשות את זה במקום כזה או מקום אחר, כל עוד הוא שיקול לגיטימי, הוא ניתן לשיקול הדעת של המחליט, ולשופט אין שום יתרון בעניין הזה. אז הטענה היא בהקשר הזה, אולי אני אצטט מהשופט שטיין, שהוא דווקא מהמבקרים של עילת הסבירות, שענה בדיוק לנקודה הזאת ואמר: "דוקטרינת הסבירות מספקת לבתי המשפט כלי יעיל והכרחי לביקורת שיפוטית תחת חוסר ודאות, ואינה מאפשרת לרשויות השלטון להסתיר את קלקלתן על ידי ניצול של עמימות המסד העובדתי". בדיוק הסיטואציות האלה. כי כן, גם אם זה רחב, אבל יש שיקול זר שהוא מוסתר, אומר שטיין, זו העילה השיורית. אולי יש עמימות לבית המשפט? אין לדבר סוף. אני מתקן אותך, אני קורא את דבריו של סולברג בעניין אצטדיון טדי, "נימוקו של בית המשפט אינו משכנע כל כך, ומדגים היטב את הקושי הגלום בעילת הסבירות המהותית".

הוא ממשיך ואומר בהמשך לאותה פסקה: "הלכה למעשה, הרושם המתקבל הוא כי מבחן הסבירות המהותית שימש את בית המשפט לפסול החלטה "חשודה", שעל פניו לוקה בשיקולים זרים, שיקולים שלא הוכחו בבית משפט, אך זעקו מנסיבות העניין". "הנה כי כן, יתרון מובהק", אומר סולברג, "של עילת הסבירות המהותית יכול לבוא לידי ביטוי במצבים שבהם יבקש בית המשפט להתגבר על קשיי הוכחה" - - - תמשיך הכול. הוא אומר: "אליה וקוץ בה. אם היה מתמצה השימוש" - - - לא. הוא אומר: " באותם מצבים שבהם ישנו קושי להוכיח". זאת אומרת, המקרה הזה - - - אי-אפשר להשתמש בזה. ארז, צריך לקרוא את כל הפסקה. אי-אפשר לקרוא רק מילה או איזה משפט.

סליחה, שנייה. זה מטעה את הציבור. אתם מטעים את הציבור. א', כדאי לקרוא ולא להטעות.

העניין הוא מאוד מאוד פשוט. אומר השופט סולברג, גם אני אמרתי את זה בתחילת דבריי. הרי כל הבעיה וכל הרציונל לצמצם את זה לנבחרי ציבור, הרי זה לא נקי לוגית, ברור שזה לא נקי לוגית, זה אני אמרתי בדבריי. הרי אין הצדקה לבוא ולהגיד שבית משפט יתערב בשיקוליו של הממונה על המים. מה הוא מבין בסבירות? ממונה על המים ברשות מקומית בית המשפט מבין יותר מה סביר ומה לא סביר בשאלה אם לשים מגדל מים במקום הזה או במקום הזה? אין לו יתרון מובנה. אין לו יתרון ממסדי. כך אומר גם השופט סולברג. ברור שבמקרים קיצוניים טוב לנו שהוא יתערב, ובמקרים לא קיצוניים לא טוב לנו שהוא יתערב. אבל יש בעיה מובנית, והבעיה המובנית היא כזאת: אין דרך ואני אמרתי את זה במפורש בדברי הפתיחה שלי אין דרך למתוח את הקו בין אי-סבירות קיצונית לאי-סבירות לא קיצונית. אין דרך לעשות את זה. אז בוא נבטל את זה לגמרי. ולכן מציע השופט סולברג: ברור שיהיו מקרים שייפלו כאן או ייפלו כאן, אבל הוא מציע לעשות את זה מאחר שאין דרך לייצר את הקו בצורה של אמירה שתעשה את זה רק בקיצוני-קיצוני, כי ההגדרה הזאת היא שרירותית והיא סובייקטיבית, ושופט אחד מבחינתו סטייה כזאת מהקו היא קיצונית, ומבחינת שופט אחר - - - גם במידתיות אתה יכול להגיד אותו דבר. אתה יכול להגיד את זה בכל עילה כזאת שהיא כאילו סל. במידתיות יותר ניתן להוכיח. לא נכון. מי קובע איזה משקל יש לכל ערך במידתיות?

לכל אחד יש את הסולם שלו. אפרת, הסיבה להבחין בין מידתיות לבין סבירות היא שכאשר עוסקים במידתיות יש זכות אדם שנפגעת, ואז אומר השופט סולברג, ואומרים אחרים: כשנגיע לגשר, נעבור אותו. לא שנבטל את עילת המידתיות, כי עילת המידתיות קבועה בחוק יסוד, אין מה לבטל אותה. היא קבועה במפורש בחוק יסוד. בניגוד לעילת הסבירות שלא קבועה בשום מקום עילת המידתיות קבועה בחוק יסוד, ואין כוונה ואין רצון לבטל אותה.

אז תעשה חוק-יסוד: המינהל ותסדר הכול. אבל כמו כל דבר בחקיקה הזאת אתם עובדים בחלקים ובדברים שגויים. תעשה חוק יסודות המינהל (ניהול שיקול הדעת). תעשה חקיקה שלמה, יסודית, מקצועית, ולא לבטל.

אני מבקשת.

רוצה להתייחס לחוות-הדעת.

להתייחס לדברים של היועץ המשפטי. תתייחסי בעזרת השם בתורך. עילת המידתיות, כבודה במקומה מונח, אבל כאשר לא מדובר בזכויות אדם מוקנות, בסופו של דבר יש שתי זכויות שעומדות על הפרק כשאין זכות אדם אחרת. כשיש זכות אדם אחרת,

אנחנו רוצים שלא תינעל דלת בפניו ושלא יהיה נתון לשרירות של גורם, גם אם אותו גורם הוא נבחר ציבור. ואת זה קובע חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, חוק-יסוד: חופש העיסוק וחוקי יסוד אחרים. כאשר אנחנו עוסקים בשאלה של מדיניות או בשאלה של החלטה גם הגבול בין מדיניות ללא מדיניות הוא תמיד עמום כאשר אין זכות שעומדת על הפרק, עומדות זכויות אחרות. והזכות שעומדת היא הזכות הבסיסית לשוויון והזכות הבסיסית לדמוקרטיה. איפה כתובה הזכות לשוויון? לפי הרפורמה המשפטית הזכות לשוויון לא תעוגן בשום חקיקה.

אני לא מבין למה כאשר אני מדבר את קוטעת אותי באמצע מילה. למה? כאשר העיקרון הבסיסי של שוויון שאלת באיזה חוק-יסוד, למרות שזה היה בהתפרצות, אני אענה לך. הוא קבוע בחוק-יסוד: הכנסת שאומר שהבחירות לכנסת יהיו שוות. זו לא הזכות לשוויון, זה הזכות אולי לשוויון בבחירות. זה לא זכות לשוויון של האזרח, אז תדייק. כאשר אני אומר שזכותו של האזרח לבחור לכנסת, לבחור את נציגי הציבור שלו ולבחור את הדרך שבה תתנהל המדינה, תופר באמצעות העובדה שגורם לוקח כוח בלתי פרופורציונלי בעליל להחליט לאן תלך המדינה, פגעתי בעיקרון השוויון בבחירות. וכדי להתמודד עם עיקרון השוויון בבחירות, ההצעה שמצמצמת את זה לנבחרי ציבור, מייצרת את האיזון הנכון. אנחנו נאפשר לבית המשפט להתערב גם בסבירות של החלטות, למרות שהוא לא בעל היתרון הממסדי לעשות את זה, כל זמן שזה לא פוגע בעיקרון השוויון הבסיסי ביותר שלכל אזרח קול אחד. אדוני היועץ המשפטי, בבקשה. כמו שאמרתי, בסיטואציות כמו אלה שדיברנו עליהן ושהוזכרו קודם, ביטול עילת הסבירות עלול ליצור איזה ואקום של פיקוח שיפוטי. יש דוגמאות שגם הזכרתי קודם,

כמו שגם נאמר פה, הדוגמה המובהקת ביותר בהקשר הזה היא בתחום המינויים, אבל זה לא התחום היחיד. הדברים האחרים שדיברנו הם גם רלוונטיים בתחום המינויים ושמירה על טוהר המידות בכל הרמות של השירות הציבורי, כששם עילת הסבירות באמת שימשה באופן מובהק כעילה העיקרית שמאפשרת במצבי קיצון לפסול את ההחלטה המינהלית. רוטמן גם לזה מתנגד? לפסילה הזאת?

בנוסף גם פה אפשר לעשות כל מיני הבחנות, אבל אני לא רוצה להאריך בעניין הזה בנוסף, יש חשש, וגם התייחסנו לזה במסמך, שהגבלת עילת הסבירות ביחס למקבלי החלטות מסוימים עלולה להיתפס כפוטרת אותם גם מחובת הסבירות, מהחובה לנהוג בסבירות ולפעול תוך שקילה ואיזון ראוי בין השיקולים הנוגעים לעניין. זאת אומרת, יש סיטואציה שבה גורם ברשות המבצעת, שיודע שלא יבדקו את הסבירות של פעולתו, את האיזונים של דרך פעולתו - - אתה מזלזל בציבור? הציבור לא בודק?

- - אני חושב שיהיה פחות תמריץ - - - - - - אין יועץ משפטי? אם לא אוכפים משהו, לא צריך לקיים אותו.

על מה אתה מדבר? מוחקים עילה. את היית שרה. את יודעת שהדינמיקה לא עובדת ככה. אני יודעת, גם הייתי יועצת משפטית. אם אין עילת סבירות, אז לא צריך לנהוג בסבירות.

פשוט מאוד. חברת הכנסת אורית פרקש, בבקשה.

אם היו מבטלים את עבירת הגניבה, יותר אנשים היו גונבים. תראה מה קורה בסן פרנסיסקו.

אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. יהיה פחות תמריץ לרשות המבצעת להשקיע בהליך מינהלי, רציונלי ומבוסס עובדות ולוגי, כי ידעו שאין סיכוי שיתערבו להם בסופו של דבר. אחת הראיות בהקשר הזה, לחשיבות של הדבר הזה, היא דווקא אם מסתכלים במדינות אחרות שהבאנו. אני לא ארחיב בהקשר הזה, כי הבאנו במסמך ההכנה. המדינות האחרות שגם התחילו מאותו סטנדרט יותר מצומצם של וונסברי: אנגליה,

אוסטרליה וכו', שגם הן הרחיבו משמעותית בשנים האחרונות את השימוש בסבירות או במידתיות, במדינות הקונטיננט יותר במידתיות, מתוך הבנה שבגלל ההתרחבות בתפקידים ובשיקול הדעת של הרשות המבצעת, צריך גם להרחיב את ארגז הכלים של בית משפט, בבואו לבחון את ההחלטות של הרשות המבצעת. ולכן במובן הזה, ההרחבה הזאת שמדברים עליה מאז דפי זהב, אנחנו לא חריגים בה. ההרחבה הזאת היא הרחבה שמאפיינת עוד מדינות, כל אחת בצורות קצת שונות. וההרחבה באה ואומרת: לא מספיק לנו לדבר על החריגה הקלסית מסמכות, אנחנו צריכים יותר, וגם שם מדובר במפורש בקבלת החלטות. אני מצטט מהמשפט הקנדי: שתהליך קבלת ההחלטות יהיה רציונלי ולוגי. שוב, ככל שאתה לא מבקר את זה, פוחת התמריץ. שוב, אני תכף אדבר על זה. ברור שיש גם את הכלים הדמוקרטיים שמפקחים. אבל שוב, כשהרשות המבצעת מקבלת מאות ואלפי החלטות, קשה מאוד לעשות את הדבר הזה. מה זאת אומרת "הכלים הדמוקרטיים שמפקחים"? גם פיקוח פרלמנטרי וגם בחירות. אני תכף אדבר על זה. אחת הטענות היא שלגבי נבחרי ציבור, גם השופט סולברג מתייחס לזה, אתה לא צריך את בית המשפט לגבי הסבירות, כי יש לך את המנגנון של בחירות ופיקוח פרלמנטרי. אני חושב שהדבר הזה הוא לא מספיק חזק על רשות מבצעת שמקבלת כל כך הרבה החלטות, שהרבה מהן בכלל לא חשופות לעין הציבורית, ובכל מקרה זה רק חלק קטן מההחלטה של הבוחר, ותכף אני אגיע לזה. נקודה נוספת יותר מעשית בהקשר הזה. כשאנחנו באים רק להגביל את עילת הסבירות, בלי להגדיר מהי עילת הסבירות, ובלי להגדיר את העילות האחרות, יש חשש לאי-בהירות איך זה משפיע על עילות ביקורת אחרות. למשל החובה של רשות מינהלית להפעיל את שיקול דעתה על בסיס נתונים שרשות סבירה הייתה סומכת עליהם לצורך קבלת החלטה. אם בית משפט רוצה לפסול ולהגיד שהרשות לא התנהגה בסבירות, כי התשתית העובדתית לא הייתה סבירה, האם עכשיו אסור יהיה לה לעשות את זה? זה ברמה שצריך לחדד, כי הסבירות זה ביטוי שמשתמשים בו בכל מיני היבטים של העבודה של הרשות המבצעת. אני מתקרב לסיום, אבל אני אגיד להגנתי שהיו גם דיונים רבים בזמן הדברים שלי, אז זה לא ארוך כמו שזה נראה. אם אפשר לקחת אותך לעד הגנה להאשמות כלפיי,

דיונים רציניים ומקצועיים. לגמרי, אני רק אומר שזה לא ייספר לי. כמה מילים יותר ספציפיות על ההחלטה הזאת, וזה גם במענה למה שהתייחס אליו חבר הכנסת בוארון. להגביל את החלת העילה ביחס להחלטה של דרג נבחר באמת ביסוד הנוסח המוצע דיברנו על זה סביב זה, אבל עכשיו אנחנו צוללים ועושים זום אין על הדבר הזה עומדת ההבחנה, שאפשר למצוא לה ביטוי בכתיבה של השופט סולברג, גם במאמר שלו וגם בפסיקה שלו, בין דרג נבחר ולבין החלטות שמתקבלות על ידי דרגים נמוכים יותר ברשות המבצעת. כמו שציין היושב-ראש, השופט סולברג הביע את דעתו העקרונית שראוי היה לצמצם אותה פסיקתית, ולהותירה למקרים חריגים בלבד, כדרך של הגבלה עצמית,

אבל אומר סולברג שבגלל שיש קושי מעשי לעודד את הדבר הזה, אז אין ברירה, אלא לחתוך בין דרג מקצועי לדרג נבחר. בעצם שתי ההנחות שעומדות ביסוד הניתוח הזה שלו, שעברו פה כחוט השני בדברים של הדוברים: דבר אחד, החלטות של דרג נבחר הן מטיבן החלטות מדיניות בעלות אופי ערכי יותר, וגם יש להן יותר לגיטימציה דמוקרטית, וגם שבניגוד לדרג המקצועי, הפקידותי, דרג נבחר שקיבל החלטות לא סבירות חשוף יותר למחיר האלקטורלי, להחלפה בבחירות ופיקוח פרלמנטרי וכו'. אנחנו סבורים בכל הכבוד ששתי ההנחות האלה הן לא נקיות מספק בכמה היבטים.

קודם כול, הרבה מאוד החלטות של הדרג הנבחר, ווודאי כשאנחנו מחילים את זה על שר בודד, הן החלטות ספציפיות בעניינו של פרט ולא החלטות מדיניות רחבה. יש הרבה דברים שקשורים במכסות חלב, בתחום הארנונה ובתחום הכניסה לישראל, כל מיני החלטות - - - יש לך דוגמאות כאלה שלא פוגעות בזכויות? למשל כניסה לישראל של מי שאינו אזרח. מי שלא אזרח, אין לו זכות להיכנס לישראל למשל. איזה זכות יש לו להיכנס לישראל... לא רע שבית משפט לא יתערב בזה באמת. זו דוגמה, אבל יש עוד דוגמאות. אני יכול להביא דוגמאות נוספות. זה דבר אחד. דבר נוסף, והרחבתי עליו קודם, בהתחשב במורכבות הפעולה של הרשות המבצעת בעידן הנוכחי, קשה לראות איך בחירות או פיקוח פרלמנטרי זה פיקוח אפקטיבי על אלפי החלטות מינהליות. וגם בסופו של דבר הבוחרים לא באמת מגבשים את דעתם על בסיס אם החלטה אחת מתוך אלפי החלטות של הרשות המבצעת,

או עשר היו לא סבירות. בסופו של דבר בטח בשיטה שלנו, שהיא שיטה רשימתית, אפילו אתה לא מצביע לאדם אחד. נגיד שיש רשימה מעולה, אתה מאוד אוהב את המנהיג שלה - - - אתה אמרת שבג"ץ לא פוסל בדרך כלל, רק שתי החלטות, שלוש החלטות, אז אתה סותר את עצמך.

להפך, הוא מחזק. - - - מצד שני אתה אומר שבג"ץ מתערב

אז רוב ההחלטות המינהליות הן כן סבירות. יש שתיים-שלוש החלטות. בדיוק בשבילן. בשביל החריגות. מקבלים הרבה מאוד החלטות - - - על שתיים-שלוש החלטות מפרקים את המדינה? בסופו של דבר הבוחרים לא מגבשים את דעתם ביחס לשר או למפלגה, בהתבסס על החלטה מינהלית אחת או שתיים או שלוש, בטח כשהוא מצביע לרשימה שכוללת הרבה מאוד שרים. הם לא מפרקים את המדינה על החלטות שהיו, הם מפרקים את המדינה על ההחלטות שהם הולכים להעביר.

אתם מפרקים את המדינה. הם מכינים את הקרקע לכאוס. באופן טבעי אני חושב שקשה לראות בזה בקרה מספקת על הפעולה של הרשות המבצעת. ובקרה מידתית, אתה אומר, לא רק מספקת. דבר אחרון בהקשר הזה. הקושי בעיניי עם ההבחנה הזאת, ששוב הוא יוצר תמריץ יש הרבה מאוד סיטואציות לשרים, שהיום הם אוצלים סמכויות, ושר לפי חוק היסוד יכול גם ליטול סמכויות מהפקידות שתחתיו בהחלט זה יכול ליצור תמריץ שההחלטה, כשיש ספק לגבי הסבירות, אני אמשוך אותה, אמשוך אותה למעלה, ואז אחסן אותה בדרך הזאת.

ההנחה היא שזה לא מה שאנשים יעשו בהכרח או בהרבה מקרים, או אפילו בחלק משמעותי מהמקרים, השאלה אם במצבים החריגים יותר, האם בהם לא צריך להשאיר את שסתום הביטחון הזה. בנוסף,

כמו שאמרתי, ההחלה על הדרג הנבחר מחילה את זה על אותו דרג שהיה כפוף לסבירות בגרסה הישנה שלו

שזה אותו דרג שמתקין תקנות או שמחוקק חקיקת עזר. לכן בשורה התחתונה, אם הוועדה משתכנעת שצריך להגביל את עילת הסבירות בחקיקה, אנחנו מציעים לשקול מודלים שיסתכלו על סוגי ההחלטות שהזכרתי קודם, ולא יטילו את זה באופן גורף. איך זה פותר את הבעיה שאתה מדבר עליה? אני חושב שאתה מצמצם את הסוגיות לדברים שבהם יכול להיות שממילא בית המשפט כבר בעצמו כמעט ולא מתערב. דווקא לכן שאלתי אותך על הדוגמה - - - למשל כמו במינויים. שאלתי אותך על זה למשל. לא הבנתי. מינוי של ראש רשות המיסים, פסק דין משה אשר, פסק דין שהיה.

דווקא עליו אני רוצה לדבר, כי הוא דוגמה מובהקת. הרי בסופו של דבר כשממשלה נבחרת לא עומדת ביעד גביית המיסים, לא מצליחים לממש את המאבק בהון השחור, לא גובים מספיק מיסים, כתוצאה מזה נוצר גרעון, למי אנחנו באים בטענות? מי נושא באחריות הציבורית? הממשלה? אבל כבר הייתה התחייבות שלטונית שהוא ימונה. קארין, מדוע את לא מסוגלת לתת לי לדבר? כי אתה צריך להכיר את העובדות. אני לא מכיר, אני רוצה לשמוע. הוא לא מדבר על העובדות. מדוע את מתאמצת לסתום לי את הפה? אני לא מצליח להבין. אני לא מתאמצת. תפסיקי בבקשה כי אני באמצע משפט. אני אומר שאחד הכלים שהעניק המחוקק לממשלה כדי ליישם את מדיניותה זה סמכות המינוי,

מגיע אדם ששר האוצר דאז יובל שטייניץ אומר שהוא לא חושב שהוא מתאים לתפקיד. לא שהוא רוצה למנות מישהו מורשע בעבירות מס, כמו שהציע חבר הכנסת סגלוביץ', הוא אומר שהוא לא חושב שמשה אשר יעשה עבודה טובה אני לא יודע, יכול להיות שמשה אשר עשה בסוף עבודה מצוינת, יכול להיות שהוא לא עשה עבודה מצוינת אתה לא רואה בעיה בכך שאם אותה ממשלה, אותו שר אוצר בסוף הקדנציה שלו, מדינת ישראל נכנסה לגרעון בגלל שלא נאבקו כמו שצריך בהון השחור, ומשה אשר שם את עיקר - - - משה אשר נפל לו מהשמיים. למי נבוא בטענות, אנחנו כציבור? האם נבוא בטענות לשר האוצר או שנבוא בטענות לבג"ץ כי ראש רשות המיסים הוא למעשה מינוי של בג"ץ? תבוא בטענות לממשלה שבחרה אותו. מה יכולה ממשלה לעשות? עוד הרחבה לשאלה של רוטמן. יש משפט משווה בנוגע לסבירות מינויים של בכירים? האם יש דוגמה בעולם לזה? לגבי הדוגמאות אני צריך לבדוק, אני לא יודע. אבל לגבי הנושא של מנהל רשות המיסים בהקשר הזה, זו אולי דוגמה מורכבת בעניין הזה. מדוע אני אומר? כי ראש רשות המיסים זו דוגמה יחסית מיוחדת שבה זה דבר שהוא בפוקוס. אתה צודק, אדוני היושב-ראש, שיבואו בטענות לממשלה. אבל מנהל אגף הרישוי ששר התחבורה מנהל - - - אתה יכול לבוא בטענות למחוקק למה הוא קבע שמשרות מסוימות הן באישור ממשלה, אבל הנחת העבודה, אגב גם בחוק וגם על פי החלטת הממשלה בנוגע לשאלה איזה משרות אנחנו נותנים לממשלה - - - אתה אומר שהשר הוא חותמת גומי? לא. אני אומר שבג"ץ הפך את השר לחותמת גומי. לא נכון. זה מה שקרה במשה אשר. הרי בפסק דין משה אשר זה בדיוק מה שקרה. בא השר ואומר שהוא לא רוצה למנות את פלוני, בא בג"ץ ואומר: אתה תעלה את פלוני, משה אשר, לממשלה, הממשלה תאשר את המינוי כחותמת גומי, ותיקח על זה את האחריות. כי כבר הייתה החלטה בעניינו.

אדוני היושב-ראש, בסופו של דבר לא כל החלטה והחלטה - - - גיל, היה מינוי או לא היה?

לא היה מינוי. היה מינוי. לא היה מינוי. היה מינוי אחרי - - - הוא עבר ועדה. נראה לי שיש פה בעיית עובדות.

בג"ץ מינה. חברים, אין פה שום בעיית עובדות. הוא עבר ועדת איתור. הייתה המלצה של ועדת האיתור.

והשר אמר שזאת ההמלצה, ואני כשר לא רוצה להעלות אותו לאישור הממשלה.

מה לא מדויק? תקן אותי בבקשה. מה שקרה, הוא רצה לשנות את כללי המשחק אחרי שוועדת האיתור המליצה לפי הקריטריונים. מה שבית המשפט אומר שההחלטה הזאת - - - לשנות את הקריטריונים. זה לא נכון. בואו נקרא את פסק הדין. גיל במחילה, זה לא נכון. אז יש פה בעיית עובדות. סליחה, אין פה שום בעיית עובדות. זה בעיית עובדות. אין פה שום בעיית עובדות. אתה אומר X, והוא אומר דברים אחרים. תן לו להקריא. קודם שנקרא את העובדות. תן לו להקריא. הלו, אני באמצע לדבר. חברים, מה קורה פה?

אני באמצע לדבר. אבל שאלת אותו וסתרת את מה שהוא אמר.

אני לא שאלתי - - - בואו נשמע את העובדות, אולי תשנה את דעתך. אתה שאלת אותו. מה קורה פה, חברים? מה שקורה, שרוצים להיצמד לעובדות. רוטמן, אחת ולתמיד תיצמד לעובדות. חברים, אני לא מבין מה קורה פה. מגנים על עובדי ציבור. מה זה נקרא "מה קורה פה"? אתה לא מגן על עובדי ציבור, אתה לא נותן לי - - - בעיקר מגנים על עובדות. מה קרה? חברים, אני לא מבין למה אתם - - - אחר כך אתה אומר שאנחנו מפחדים מהאמת. חברת הכנסת אפרת רייטן. רוצים להקריא לך את האמת.

אבל חברת הכנסת אפרת רייטן, מה קורה לכם?

קורה לנו שרוצים את האמת. חברת הכנסת קארין אלהרר, את בקריאה שנייה. אני באמת לא מבין מה קורה פה.

אני באמצע משפט, ואתם לא מפסיקים לקטוע אותי. מה יש לכם? אני מופתע מההתנהלות הלא פרלמנטרית שלכם.

זה מה שיש לנו, אנחנו כועסים. אז תתמודדי. יש סדנה לטיפול בכעסים, על חשבון הכנסת אני חושב. אנחנו כועסים שיושב כאן יו"ר ועדת החוקה וממציא עובדות, ולא מוכן לשמוע את העובדות. אז אתה רואה שאנשים מתפרצים. ולכן אנחנו כועסים. אני קורא אותך לסדר. תקרא אותי לסדר. אני אצא עוד רגע, אין שום בעיה.

אני רוצה לשמוע מה נאמר בפסק הדין.

זה מה שקורה לנו. כשלא אומרים פה את האמת,

וזו זכותנו וחובתנו. חברת הכנסת אפרת רייטן,

זכותנו לדעת מה היה בפסק הדין. מי שמדבר. ישבתי פה בשקט שעות והקשבתי. אל תקשקש.

אתה רוצה להסיט, לתת על הראש. בוא תנצל את זה לדברים חשובים וטובים במקום לשבת פה ולהטיף לנו.

אמרתי שבתנאי שגם הוא יוכל לדבר. אתה לא תציע תנאים. אני יכול לדבר בלי שתקטע אותי? מה אתה שואל אותי? אני אמרתי לך.

תראה איזה סבוטאז' על - - - אני צריך לענות לך בכן ולא?

השאלה שנשאלה היא, האם בית המשפט הורה לשר שטייניץ להגיש את המועמד היחיד שעליו המליצה ועדת האיתור למרות שהשר שטייניץ סבר שהמועמד הזה איננו מתאים לתפקידו? שאלת שינוי הקריטריונים היא שאלה חשובה מאוד, רק שבעיניי היא לא רלוונטית. אם בית המשפט היה אומר לו: אתה יכול להחליט שאתה לא מעלה אותו להמלצה, אבל אם תתחיל עכשיו הליך של ועדת איתור, הקריטריונים יצטרכו להיות אותם קריטריונים. זו למשל הייתה אמירה שעוסקת בשאלת קביעת הקריטריונים, גם היא הייתה בעיניי מוגזמת, אבל בוא נשים את זה שנייה בצד. בית המשפט לא עשה את זה, וכמו בפסק הדין יואל לביא וכמו בפסק הדין משה אשר, הוא הורה לממשלה ולשר האוצר במקרה הזה להעלות מועמד, כששר האוצר אומר: אני לא חושב שהוא מתאים. זה מה שקרה בפסק הדין. אני אשמח אם אתה חושב שיש פה דיוק שהוא רלוונטי לטענה, אתה יכול להקריא אותו, אבל העובדה שמועמד עלה לממשלה כהמלצה של שר אוצר, למרות ששר אוצר אומר במפורש לבית משפט: בעיניי הוא לא מתאים לתפקיד, ואני רוצה להביא מועמד אחר, זה בעיניי מקרה קיצון. אני לא חושב שרק בעיניי, כי נמתחה עליו הרבה ביקורת בהרבה מאוד גופים אחרים, על שימוש בעילת הסבירות, כשלמעשה בית המשפט בסופו ממנה את ראש רשות המיסים, או במקרה של יואל לביא, פוסל מינוי שאין עילה לפוסלו בחוק. עו"ד לימון, אפשר בבקשה שתקרא את הקטע? בינתיים הספקתי לרפרף על פסק הדין. אני מניח שעו"ד לימון יתייחס לזה עכשיו. כך או כך אני חושב שגם פה הקושי העיקרי הוא באמת עם היחס בין המספר הרב מאוד של החלטות שיש לבין ההתמקדות באותם מקרים.

המקרים האלה הם בסופו של דבר חלק קטן בפעולתה של הממשלה באופן רחב בעניין הזה. בשורה התחתונה דיברנו, דבר אחד, אם מגבילים בחקיקה, לשקול להגביל את זה לסוג מסוים של החלטות. ודבר שני, כדי להבטיח שקיפות והליך קבלה ראוי של החלטה אחרי שפטרו מעילת הסבירות, ליצור מנגנונים הליכיים חלופיים: חובת הנמקה מוגברת, תיעוד מפורט וכן הלאה, שלפחות יחייבו את הרשות לפעול בצורה יותר רציונלית ושיטתית כאשר היא פטורה מעילת הסבירות. בסוף יש שאלות פרטניות שהתייחסנו אליהן בנייר שלנו, שאני מניח שיעלו בהמשך הדיונים, גם לגבי ההגדרה של נבחרי ציבור, גם לגבי ממשלת מעבר, שבה הרציונל הדמוקרטי הוא כמובן הרבה יותר נמוך, כי היא כבר מכהנת בלי, עם גירעון דמוקרטי, וסיטואציות שבהן שר - - - תסביר לי את זה. ממשלת מעבר מכהנת עם גירעון דמוקרטי, ולכן אתה חושב שצריך עליה יותר סבירות.

בכמה גירעון דמוקרטי פועל בית המשפט שמעביר את עילת הסבירות? שוב, אני חושב - - - הם נבחרו לתקופה מסוימת, ואתה אומר שעוד מעט בחירות, לכן אני צריך יותר סבירות עליהם. בית משפט לא נבחר, ואתה אומר שהסבירות שלו סבבה. אני חושב שבית המשפט, הסבירות שלו בהקשר הזה, היא כמו הסבירות של בית המשפט בקנדה או באוסטרליה. שלא עושה סבירות כזאת. זו שאלה. יש הרחבה משמעותית בשימוש בעילות של סבירות ומידתיות במשפט הזר. בסופו של דבר גם בשאלה כמו שיקולים זרים וגם בשאלות הקלסיות של המשפט המינהלי אפשר לבוא ולשאול, איך הוא קבע מה זה שיקול זר? לא נכון. הרי אתה בעצמך הסברת, אני אפילו שומע את טענתך, אתה אומר שכאשר יש חובת הנמקה מוגברת, אתה מניח שכאשר מתקבלת החלטה ופורסים את הנימוקים, המצב הוא יותר טוב. בשיקולים זרים בית המשפט בא ואומר לצורך העניין בצורה ברורה, קח למשל את המקרה של אצטדיון טדי או מקרים אחרים נניח שהוא היה מקל את רף ההוכחה לטובת השיקולים הזרים והיה אומר: לי נראה שהפירוש הסביר ביותר של המציאות היא שדרעי נתן שם החלטה משיקולים זרים, כי הוא לא רוצה כדורגל בשבת - - מחמיר את הרף של שיקולים זרים. להוכיח זה יותר קשה. - - הוא לא רוצה כדורגל בשבת, אני בית המשפט אומר לך שזה שיקול זר בתכנון ובנייה. מה אני כמחוקק יכול לעשות? אני כמחוקק יכול לבוא ולהגיד, נניח שאני חושב שהוא טעה? תן לי את הכלי כמחוקק לבוא ולהגיד לו: לא, כדורגל בשבת זה לא שיקול זר, ואני אכלול את זה כרף השיקולים ואני אתקן את החוק בהתאם. אבל בשנייה שהוא עושה סבירות, אני כמחוקק עומד חסר אונים. אני לא יכול אפילו להעביר את אי-הסבירות של בית המשפט במשקפיים הדמוקרטיות גם לא לאחר מעשה. אני לא יכול לבוא ולהגיד לו: ההחלטה שלך לא נכונה. ולכן דווקא להכריח את בית המשפט לנמק מה השיקול הזר זה משהו אחד, אבל כשהוא לא צריך לעשות את זה, הגירעון הדמוקרטי רק הולך וגדל. בסוף אי-אפשר להתעלם מזה שבסיס הלגיטימציה של בית המשפט זה לא הבחירות - - נכון. ולכן הוא לא צריך להתערב בסבירות, אלא בפי החוק. - - הוא עומד כגוף בקרה גם בארץ וגם במדינות אחרות לא מכוח סמכותו הדמוקרטית, אלא כגורם בקרה על השלטון.

כגורם בקרה על פי כללי הצדק הטבעיים, שזה דבר שלא עומד פה בכלל לדיון, אנחנו לא שמים את זה, לא כללי הצדק הטבעיים ולא - - - רוטמן, למה אתה כל הזמן אומר שבבית המשפט העליון השופטים לא נבחרו? הם נבחרו. הדמוקרטיה בחרה את הוועדה לבחירת שופטים, והוועדה לבחירת שופטים

מה הבעיה? למה הם פורשים בגיל 70? הם נבחרי ציבור, הם לא צריכים - - - הוא מצא את הציטוט.

אנחנו נאזין ברוב

קודם כול, אתם מוזמנים לקרוא את פסק הדין. הוא פסק דין חשוב. למעשה מה שבית המשפט אומר: "צירופן של כלל הנסיבות בעניינינו אינו מאפשר לקבוע כי החלטת שר האוצר להימנע מאימוץ המלצת ועדת האיתור ולפעול לשינוי הקריטריונים שלפיהם פעלה הוועדה ולהקים תחתיה ועדה חדשה עומדת במבחן הסבירות". ואז מביאים פה כמה נימוקים. קודם כול הוא מדבר על זה שהגורם הממנה צריך לתת להמצאת הוועדה משקל רב. ואם הוא חפץ לדחות את ההמלצה, הוא צריך להצביע על טעם שהוא - - - דיו. במצב הזה,

שהטעם היחיד שהיה, שהמועמד נבחר, עומד רק בתנאי סף מסוימים ולא בתנאי סף חדשים שלא באו לעולם בעת שהוקמה הוועדה. זאת אומרת,

- - - פה לוועדה שיש פה אתגרים שונים שעומדים בפני רשות המיסים. בעיקר שהמינוי הזה היה אגב פרשיות שחיתות, ולכן זה נתן עוד יותר חשיבות לכך שלא להתערב בעבודת הוועדה בדיעבד באמצעות שינוי כללי - - - הפוך. השיקול הזה זה בדיוק הדוגמה.

אבל זה בדיוק העניין. רוטמן, הוא מקריא. אפשר רגע אחד להקשיב? למה אי-אפשר לתת לו להקריא? מה אתה מתערב? מפריעים בעובדות. זה לא בעובדות, זה הנמקה של בית המשפט. אבל זה מה שכתוב. בסדר, חשוב גם את זה לדעת. נכון, חשוב מאוד. אני חייב לומר שהכנתי דברים מסודרים בצורה סדורה להציג את העמדה שלנו. ואם לוח-הזמנים יאפשר - - - לא עכשיו. אתה רוצה להתייחס למשה אשר? אני מקווה שיתאפשר לי מחר להציג את הדברים בצורה סדורה. צריך לומר שבסופו של דבר אני מדבר על משה אשר, ואני חושב שגם עלה מהדברים של גור, שיכול להיות שיש ביקורת על פסק דין כזה או אחר, השאלה אם התוצאה של פסק הדין הזה צריכה להיות מצב שבו שרים, ממשלה ונבחרי ציבור אחרים יהיו משוחררים מחובת הסבירות. צריך להבין מה זה אומר - - - זה כבר באמת הדברים שלך לגופם. אם אתה רוצה לתת - - - נמשיך.

העותר נמצא מתאים לתפקיד על ידי ועדה המורכבת מגורמים מקצועיים, המכירים את רשות המיסים ואת צורכיה, ונמצא כי הוא ניחן ביכולת הניהולית הנדרשת". מפרטים מי חברי ועדת האיתור. "ניסיונו הניהולי הוזכר במפורש בהחלט הוועדה כאחד מיתרונותיו ואחד מהגורמים שהופכים אותו לאיוש המשרה". בג"ץ החליף את התפקיד. בדיוק. שנייה. "במקרה שלפנינו עוצמת החובה לתת משקל כבד - - - - - מלול, תן לו להקריא.

"- - להמלצת ועדת האיתור היא גבוהה מהרגיל. ביצוע הליך המינוי בדרך של ועדת איתור דווקא באה על רקע פרשייה קשה של פגיעה בטוהר המידות ברשות המיסים. במרכז פרשייה זו עמדה מנהל רשות המיסים דאז, והתרחשותה התאפשר בין היתר, כיוון שהליך מינויו התבסס על המלצה של שר האוצר בלבד, ללא תהליך מסודר של קביעת קריטריונים, בחינת מועמדים והשוואתם זה לזה." הוא ממשיך לומר שההחלטה להקים ועדת איתור, שהממשלה החליטה עליה אגב,

"נועדה למנוע הישנותם של מקרים כאלה בעתיד ולהשיב לרשות המיסים את אמון הציבור. איון פעולתה של ועדת האיתור, לאחר שזו סיימה את עבודתה וגיבשה המלצה סופית, שינוי תנאי הסף בדיעבד, והקמת ועדת איתור חדשה עלולים לפגוע פגיעה קשה באמון הציבור ברשות המיסים, ולמעשה לנטרל את אחת מן המטרות שעמדו בבסיס קיומה של ועדת איתור לתפקיד זה מלכתחילה. שיקול זה צריך שיוסיף משקל למשקלה הכבד ממילא של המלצת ועדת האיתור, סטייה מהמלצתה" - - - אנחנו עכשיו נקרא את כל פסק הדין או שאתה רוצה להגיע - - - - - - "סטייה מהמלצתה, מבלי שנמצא כל פגם במועמד עצמו, אך במטרה ליתן דגש רב יותר לניסיון ניהולי על פני ניסיון מקצועי, אינה עומדת במבחן הסבירות." היא הנותנת. זאת אומרת שהחלטת הממשלה שאמרה שני דברים: היא אמרה שתהיה המלצה, אבל אחרי שיש המלצה לשר, יש גם שר. ומה שעשתה ההחלטה הזאת, היא אמרה: אני מסתכלת על חלק אחד של החלטת הממשלה, על החלק של ועדת האיתור, אבל על החלק שבו היא ממליצה לשר, החלק שכתוב: בהחלטת הממשלה שהוועדה היא ממליצה, אני הופך בפסק הדין את ההחלטה מהמלצה למחייבת.

- - - כי השר רצה לשנות את הקריטריונים פתאום. אני רוצה להסביר שנייה. התפיסה של השירות - - - גיל, אתה רוצה אין בעיה. אתה רוצה להשמיע את דבריך עכשיו? אבל שאלת אותו שאלה. שאלת אותו שאלה, תן לו לענות. אפשר שאלה רק כדי להבין את המהות? אבל יש סדר דיון. תודה. בסדר, אבל - - - מירב, לא. לא נוכל להגיע לעומקם של דברים בלי לנהל שיח.

לכן אנחנו מסיימים את הדיון היום, ויש גם דיון מחר, ובעזרת השם גם ביום שלישי. הכול בסדר, לא הכול הרגע. אולי כדאי רק שאת הסיפור של משה אשר הוא יסיים.

הוא לא סיים. אלעזר, אתה רוצה לנהל את הדיון? לא אכפת לי. לי אכפת, אני לא יכול לתת לך גם אם היית רוצה, אבל אני גם לא רוצה לתת לך. התנדבתי. מה שאני רוצה - - - אלעזר, לא. אם הייתי מנהל ואתה היית נוכח, היית מבקש לשמוע.

אלעזר, הוא סיים להקריא את פסק הדין. להקריא כן, אבל - - - אלעזר, נו בחיאת.

הוא לא תוכי. אלעזר, מספיק.

אפשר לנהל דיון?

שמעתי את עמדתך, לא תורך לדבר כעת. מה יש לך? אני רוצה לדבר.

אני נרשמת לשאול שאלה על הסוגיה, אם אפשר להירשם לקבל רשות דיבור מתישהו, אני אשמח. תודה. שלימון יגיד את מה שיש לו לומר, רק להשלים. עמדתך נרשמה, תודה. אתה בונה לנו לוגיקה - - - עמדתך נרשמה. תודה רבה, אדוני המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. חבר הכנסת אביחי בוארון שלא דיבר בסבב הראשון, והמתין זמן רב בסבלנות לתורו. חבר הכנסת אביחי בוארון, בבקשה. כמה מילים ברשותכם, אדוני היושב-ראש, אפשר לדבר הרבה על עילת הסבירות,

לצטט פסקי דין, לצטט את אהרן ברק שמדבר על השופט הסביר, להבין שזה התחיל במופרכות, אולי זאת המילה הכי מדויקת, אי שם באנגליה, וזה הלך והתפתח,

אבל אני חושב שכל הדיון פה, כולנו נסכים, ונגעה בזה חברתנו אפרת רייטן, חבל שהיא לא כאן, כל הדיון יושב על מאבק חברתי, מאבק איתנים בין הציבור הליברלי במדינת ישראל לבין הציבור השמרני. בואו נשאיר את ההגדרה הכוללת הזאת פה. יפה מאוד. יצא המרצע מן השק. כל הכבוד, בוארון. רגע, בואו נדבר על המרצע. זה מאבק בין ערכים. אפשר בבקשה לא להפריע? אנחנו מעודדים אותו. הוא לא צריך עידוד, הוא מסתדר היטב. קארין, אני מסתדר, תאמיני. את לא מכירה לי. למה דרך אגב ליברלי סותר שמרנות? אפשר בבקשה?

אני חושב שהגיע הזמן שהציבור הליברי במדינת ישראל, שעד היום, אולי הייתה לו מניית הבכורה במדינת ישראל, יבין שיש כאן אני אומר את זה לא כדי להתפלמס, אלא זאת המציאות שאני רואה, יש פה ציבור עצום, גדול, שהיום מונה 64, מחר ימנה 58 מנדטים,

ציבור עצום שלא מרגיש חלק מתהליך קבלת ההחלטות, בדגש על השולטים בכיפה, על בית המשפט העליון. אפשר להתווכח כמה שמרנים יש בבית המשפט העליון וכמה לא, אפשר להתווכח כמה עילת הסבירות מדויקת וכמה לא. אפשר להתווכח על הכול, אבל בסופו של דבר יש פה מאבק איתנים בין סיפורים שחלקם מאוד מאוד פגועים, כיוון שהם חשים מודרים עשרות בשנים. מכאן זה לוקח אותנו לשלב הבא. נגע בזה בני גנץ. תגיד, אתה מודר?

תן לי, אלעזר. אלעזר, תן לי.

אלעזר שטרן, אני קורא אותך לסדר. לפחות הוא אומר את האמת. אני לא מסכימה איתו, אבל פעם ראשונה שהוא אומר את האמת. מירב כהן, אני קורא אותך לסדר. צריך להעריך את זה שהוא אומר את האמת. עוד כמה משפטים. אלעזר, תכף אני אגע במודרות, נגעת בזה גם אתה. אמר פה בני גנץ, שש נקודות אסטרטגיות הוא מנה שמדינת ישראל ניצבת בפניהן, אבל הנקודה השישית שהוא מנה, והיא האסטרטגית שבכולן, היא שלום הבית של החברה בישראל, בדגש על העם היהודי. יש לנו משבר גדול ויש לנו גם הזדמנות גדולה. ואני לא אומר את זה ממרום שנותיי, אני אומר את זה כקטן שבחבורה. יש לנו גם הזדמנות גדולה להפוך את המשבר הזה לצמיחה. וכדי שזה יקרה, כולם צריכים לחשוב איך ללכת את האקסטרה מייל לקראת חיבור. לצערי זה לא קרה בבית הנשיא. אתה יכול להסביר את זה? היינו יכולים בטריטוריה אקס פרלמנטרית להגיע להבנות, להגיע להסכמות. לצערי נעשו מניפולציות.

אבל בסופו של דבר המשא-ומתן או השיחות שם קרסו בדקה ה-90, לפני שהגיעו להסכמות על דברים מאוד מאוד חשובים, ותאמינו לי שהייתי בקשר עם מנהלי המשא-ומתן, עם המתווכים, עם אנשי הנשיא, עם הצדדים השונים, מכאן ומכאן. אתה יודע טוב מאוד מה קרה. אני יודע טוב מאוד מה קרה, אבל אני לא רוצה לפוצץ עכשיו את השיח הזה. לצערי זה לא קרה. אם אנחנו מדברים על ציבורים מודרים, אלעזר, כשאתה מדבר על מתיישבים, אז גם המתיישבים מרגישים ציבור מודר, כשהם מקבלים את ראש המטה הכללי, ואת המפכ"ל ואת ראש השב"כ קוראים להם "טרוריסטים לאומניים".

מאיפה הבאת את זה? איפה קראת את זה? מאיפה הדברים האלה? חברת הכנסת שרון ניר. למה מוציאים דיבתם של רמטכ"ל, מפכ"ל וראש שב"כ, פה במקום הזה? אל תכריחי אותי לקרוא אותך לסדר. איזה מין דבר זה? שרון, אל תכריחי אותי לקרוא אותך לסדר. למה אנחנו מעזים להוציא דיבתם של אנשי ציבור? העיקר שלום בית, אחדות.

די.

שרון, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

שלום בית.

בעשבים השוטים אצלכם. גלעד, אני קורא אותך לסדר, אתה פעם שנייה.

הילד שלי, הבן הבכור - - - אביחי,

הבן הבכור שלי השתחרר לפני חודשיים מיחידה לוחמת בצה"ל. יש לא מעט לוחמים, קצינים, מג"דים, אלופי משנה, מתיישבים. יש 506,000 תושבים ביהודה ושומרון. תגיד לי, למה אתה מוציא דיבתם של אנשי ביטחון בימים כאלה טרופים? זה מטורף.

אבל אנשי ביטחון בימים שהכול בוער? אל תכריחי אותי לקריאה שלישית.

חוסר אחריות. וזה לא בטיחותי. שרון, תני לי.

שרון, את בקריאה שנייה. אל תכריחי אותי לקרוא אותך בקריאה שלישית. אני מרגיש הזוי קצת לומר: צה"ל בליבנו, אנחנו צה"ל, אנחנו כוחות הביטחון.

אנחנו לא מוכנים לקבל פרעות ביישובים פלסטיניים. גלעד, נו די. גלעד, כולנו. כולנו לא. איפה הרמטכ"ל הדיר אותך? להגיד דבר כזה על רמטכ"ל, פשוט בושה וחרפה. אדוני, אני רוצה שאתה - - - שרון,

שתצא מפה קריאה, אמירה כנגד ראש שב"כ, רמטכ"ל ומפכ"ל בימים כאלה, זו אמירה לא אחראית.

אל תכריחי אותי לקרוא אותך, כי את בשלישית,

אולי את לא מכירה אותי, אני משתדל לדבר דברים מאוד מאוד כנים. כשיש קריאה, גם כשהיא נעשית לשוליים כלשהם חברתיים, אותם שוליים, צריך לטפל בהם בכלים פליליים, יש חוק העונשין, יש סדר דין פלילי, יש חוק וסדר במדינת ישראל. לא יכול להיות שאת אותם שוליים יגדירו כטרור לאומני ויפנו אליהם נשקים. החייל בקצה לא יודע להפריד בין זה לבין אחר. אם אני אומר לך שאזרחים נורמטיביים מקבלים מכות מחיילים - - - זה בדיוק המסרים הכפולים. מה שאתה אומר עכשיו זה מסרים כפולים גם לחיילים. פשוט חוצפה. שרון, אני קורא אותך לסדר בקריאה שלישית.

מסרים כפולים שמעבירים לכל השטח ומבעירים אותו.

שרון, אין פה שום מסרים כפולים. החיילים שלנו והילדים שלנו צריכים להתמודד איתם. אני אחכה שתצאי.

אל תתייחס. תחתור לסיום. אני אומר לכם שהבית הזה והחבורה פה, יכולה לשמור, ובזה אני מסיים יכולה לשמור על הביחד, והביחד הזה פוגש אותנו גם כשאנחנו מדברים על הרפורמה, גם כשאנחנו מדברים על ציבורים מודרים, גם כשאנחנו לא הופכים - - - מי מודר?

אנחנו מודרים. אתם מודרים?

אתם מודרים, אביחי? קח את המשאבים ואת כל מה שיש לך. אתם מודרים? אלעזר, בוא אליי לסיבוב. בוא אליי לסמינר. תעשה אצלי שבת על הדרה. בוא אליי לסיבוב. על אפליה.

על הסתה. גלעד, די. גלעד, אל תכריח אותי לקרוא אותך בקריאה שלישית. אתה יודע כמה פעמים הייתי אצלכם.

ואתה תרגיש שיש אנשים שחיים בפחד ונתפסים בעדשת המצלמה כטרוריסטים לאומנים. גם בירושלים, גם בתל אביב. ואני אומר לכם, בסוף הדברים האלה, יש לנו אפשרות עכשיו. נכון. תעצור.

יש לנו אפשרות עכשיו לא להאשים אחד את השני מי מפרק את המדינה,

כמו שהעברתם פה שיח שאנחנו מפרקים את המדינה. המדינה היא של כולם. המדינה היא של כולם, אנחנו כולנו אחראים עליה, גם הציבור הליברלי, גם הציבור השמרני.

בואי לא נחלק ציונים אחד לשני, כי אני נמנע מזה. אל תחלקי ציונים, זה לא יוביל אותנו לשום מקום. אנחנו יכולים כולנו לגלות אחריות, לבוא אחד לקראת השני, גם לרפורמה לעשות פיחות, גם להבין שסעיפים כאלה או אחרים חייבים לעבור, כי יש ציבורים שהרגישו מודרים ולא יבואו לשום בחירות אם לא תהיה רפורמה. הם לא ישחקו את המשחק הדמוקרטי אם לא תהיה רפורמה. גם כשאנחנו מדברים על ציבורים כאלה ואחרים, לא לצבוע אותם בצבעי הקצה, זאת אחריות של כולנו. אני מתפלל, כמו שהתפללתי כשהיו הדיונים בבית הנשיא, שהם יסתיימו בהסכמה, אני מתפלל שגם מהחדר הזה תצא איזה קריאה לאחדות, איזה שלום בית, איזה קריאה לתיקון. תודה רבה, חבר הכנסת אביחי בוארון. אני רק מסכימה איתך שהמאבק הוא, אתה קורא לזה "תפיסה שמרנית", אני קוראת לזה "מדינת הלכה". על זה אין רוב, רק שתדע, ועל זה לא הלכו לבחירות. חברת הכנסת מירב כהן, את לא ברשות דיבור.

אף אחד לא מתכנן להיכנס, לא לצלחת של אף אחד, לא לסדינים

זה מה שכואב לנו וזה מה שמפחיד אותנו. זה פשוט לא נכון, מירב.

אביחי ומירב, תודה.

רבה. חברת הכנסת אורית פרקש, בבקשה. אני אנסה לדבר על כמה הערות שמבחינתי מבטאות את חוסר המקצועיות של החקיקה הזאת. היושב-ראש, קשה לי להבין איך אחרי כל כך הרבה חודשים של ניתוחים של הדברים הגענו לאותו הנוסח של ינואר השנה. אם זה לא להטריל את הציבור, אני לא יודעת מה זה להטריל את הציבור. אבל בואו נדבר על המהות קצת. כמו תמיד, ושמעתי את חבר הכנסת בוארון, אין שום קשר בין החרדות ובין הפחדים של ציבורים שמרגישים מודרים לבין הדריסה של ההגינות והתקינות של השירות הציבורי והשחיתות שמתקדמת בחקיקה הזאת. אני רוצה להביא זווית אחת פסולה שיש בחקיקה הזאת, ואני רוצה לדבר כמי שהייתה בתחום הרגולציה מעל לעשור, רגולציה בתחום האנרגיה. עילת הסבירות היא העילה שמנחה את העבודה. ואני רוצה לדבר על התפקיד של השרים בממשלה, ומה המשמעות של הסבירות והפגיעה בשוק העסקי, בשוק הכלכלי, בהחלטות שנוגעות לעניינו של אדם באלמנט הזה. קודם כול, טיפה התבלבלנו. בית משפט לא מתערב גם בהחלטות של סבירות, ולא מחליף את שיקול דעתו בשיקול הדעת של מקבל ההחלטה. בשונה ממה שהוצג כאן, אדוני היושב-ראש, בדיונים בעילת סבירות בית משפט לא אומר: ואני לכן מכריע שמשה אשר יהיה יו"ר רשות המיסים. לא כך נראה תיק של סבירות. בתיק של סבירות בית משפט בודק את התהליך, בודק שנשקלו כל השיקולים, בודק שאיזנו בין כל השיקולים הראויים והנקיים לנושא, ואם יש בעיה, הוא מחזיר את הנושא לממשלה לטפל בה. כדאי גם להיזכר שבמשך יותר מ-20 שנה היו פחות משבע החלטות שהתעסקו בכלל באי-אלו מינויים. עכשיו בואו נדבר על העולם שממנו אני מגיעה. אני הייתי יושבת-ראש רשות חשמל, עולם שבו הרגולטור כותב רישיונות לשחקנים בתחום האנרגיה, רישיונות ששווים הרבה מאוד כסף, מאות מיליוני שקלים, לפעמים מיליארדי שקלים. חתמתי על החלטות של הארכות רישיונות, של שינוי תנאים בתנאי רישיון, של מתן רישיון,

כל ההחלטות האלה כפופות לחתימה של השר, לאישור של שר האנרגיה. בואו נעבור לשר התקשורת. שר התקשורת פועל כרגולטור מלא-מלא במשק התקשורת. הוא מוציא רישיונות תקשורת,

הוא שולל רישיונות תקשורת. בואו נעבור לשרה להגנת הסביבה, שיכולה בהבל פה לסגור מכרות, להטיל קנסות, ליזום הליכים פליליים. אין פה שום עניין של מדיניות, יש כאן עניין של פעילות ביצועית של מדיניות. בואו נעבור לשר התחבורה, עולם ומלואו. הוא מעורב במכרזים, בפרויקטים של מיליארדי שקלים, מקבל החלטות מכאן ועד מחר. בואו נדבר על נבחר ציבור, ראש עירייה. נותן רישיון עסק, שולל רישיון עסק. בואו נדבר על שר הפנים, בכלל עולם ומלואו, שנותן אזרחות - - אורית.

שנייה, אורית. אני רק רוצה לשאול אותך שאלת הבהרה. קודם אני רוצה להשלים את הכול, ואז אולי זה יהיה ברור. דיברנו על זה כשלא היית אולי. - - הוא לא נותן רישיון, מגרש מהארץ, מסגיר, לא מסגיר. למה אני נותנת את כל הדוגמאות האלה?

היא מאוד בכיוון. למה אני נותנת את כל הדוגמאות האלה? באיזה עולם שר במדינת ישראל לא יצטרך להסביר איזה שיקולים הוא שקל וכיצד הוא איזן ביניהם, כשהוא מחליט למשל - ודרך אגב, כך נראות החלטות פסולות להשהות החלטה על חידוש רישיון עסק? שר לא יבוא ויגיד: אני שוקל שיקול פסול, אני שולל רישיון. ראש עירייה לא יבוא לבעל עסק ויגיד: אני לא מחדש לך את העסק,

סליחה, מהמגזר הלא נכון, בעל עמדה לא נכונה. ההחלטות האלה בדרך כלל מהניסיון שלי הן על הצד האפור, משתהים עם החלטה, שנה לא מחדשים רישיון. אדם, אזרח, חברה, לא יכולים לקבל את אותן הזכויות שלהם בעילות החליפיות.

שנייה, אני רוצה להסביר. באפליה יש נטל עליו להוכיח אפליה. שוחד וכו' זה בכלל לא בליגה של האזרח, הוא לא יודע ולא יכול להוכיח את הדברים האלה. שוחד זה עילת סבירות? היא אומרת ההפך. עכשיו אני אומרת מה העילות החליפיות שכביכול בעולם החדש שלך יהוה לאזרח. אפליה ושיקולים פסולים הנטל שאתם מטילים על האזרח או החברה הוא נטל לא סביר. איך הוא יוכיח למשל השהיה בחידוש הרישיון שלו ובנזק שנגרם לו? הדבר הזה הוא ליקוי מאורות. אני לא מבינה בכלל איך מגיעה החקיקה הזאת, שלא מתעסקת בכלל בכל העולם הזה. למה ששר לא ייתן את הדין על הדבר הזה? אני רוצה להגיד לך שבסבירות יש משהו של אור השמש. בא השר ואומר: החלטתי כי כך וכך, כי שקלתי את זה ושקלתי את זה, שקלתי את ציבור הצרכנים, שקלתי את היצרן הזה, את ההסתבכות שלו וכו', וכן הוא צריך להראות בבית המשפט שהוא עשה החלטה נקייה. עוד פעם אני חוזרת על זה: ספורים המקרים שבית משפט בכלל התערב בשיקול הדעת. במקרים מאוד קיצוניים הוא אומר לצדדים: תחזרו לממשלה ותדברו ביניכם. ככה נראים דיונים בעילת הסבירות. מה הקשר לביטול כל האסכולה הזאת? שלא תתבלבלו, ברגע שאמת המידה של הסבירות לא תחול, היא כבר לא תחייב את המערכת, לא ינהלו את התהליך על בסיס שיראו ששקלו את כל השיקולים. ומי שחושב שזה לא ישפיע לרעה על הדרג הממשלתי,

ועוד לא התחלנו לדבר על המינויים, שזה בכלל שחיתות מלא-מלא.

ואני שואלת אותך: שרים במדינת ישראל, למה הם צריכים את ההקלה הזאת? ראשי עיר, רשויות מקומיות - - - קינים שלמים של שחיתות ושוחד ראינו ברשויות המקומיות. למה אנחנו צריכים לתת להם לעבוד שלא באור השמש ולא לתת לציבור, כאשר שוללים זכויות שלו או לא נוהגים כראוי במיליארדי שקלים או במאות מיליוני שקלים, בפרנסה של בעל קיוסק בעיר מסוימת למה אנחנו צריכים לפגוע בציבור? ואיך לעזאזל יש לזה קשר למתנחלים שמרגישים מודרים? תודה רבה.

יום אחד אני אנסה להבין איך יש קשר בין מה שאמרת לבין מה שדיברנו. רבותיי, אנחנו אמורים לעבור לדיון הבא בנושא פסיקת ריבית והצמדה. חבר הכנסת גלעד קריב, ביקש להקריא רשימת שאלות שאני אבקש תשובה מהייעוץ המשפטי לממשלה, כשידבר מחר, ובשלב יותר מאוחר מהיועץ המשפטי לוועדה. גלעד, בבקשה רשימת שאלות. לא נאום ולא דיבור. גם אני אשמח להוסיף שאלה. בסדר גמור. השאלה הראשונה היא אליך, אדוני היושב-ראש. תרצה תענה עליה, לא תרצה לא תענה. מה לוחות-הזמנים - - - אני כבר מבטיח שככל שאני אוכל לענות עליה במשפט,

בסדר גמור. נמתין בסבלנות עד מחר. מה לוחות-הזמנים מבחינתך של הליך החקיקה? האם אתה מתעקש להביא את הדבר כהצעת חוק מטעם הוועדה, לא הצעת חוק פרטית שלך? אני, כחבר ועדה, רוצה לדעת. זו הצעת חוק שיוצאת גם בשמי, אם היא תגיע מהוועדה. מה לוחות-הזמנים? מה סדר הדיונים? האם כפי שפורסם אתה אכן מתכוון להביא הצעת חוק מטעם הוועדה בשבוע הבא לקריאה הראשונה? שאלה שנייה היא ליועץ המשפטי. לא התייחסתם לעובדה שנעשה פה פעם נוספת שימוש בכלי הזה של הצעת חוק מטעם הוועדה. אני מכיר את ההבחנות שעשיתם - - - שאלת חכם,

אני רוצה להבין מדוע לשיטתכם ראוי לעשות את השימוש הזה, תוך עקיפת המנגנון של פרסום תזכיר חוק ממשלתי גם להערות הציבור, גם כדי שיעבור את כל הגורמים הרלוונטיים בשירות הציבורי, ואם לא, הפרוצדורה של הצעת חוק פרטית. אין דחיפות בהצעת החוק הזאת. מדוע לדלג על המשוכה הזאת? הדבר השלישי. אני קראתי בעיון את חוות-הדעת שלכם. תודה. דבר אחד שאין בידיי, ויכול להיות שהכתובת, אדוני היושב-ראש, היא הממ"מ. מלבד מקרים בולטים, אני לא מצליח לקבל מהייעוץ המשפטי תמונת מצב של היקפי השימוש בעילה הזאת כעילה היחידה והמובילה לביטול המעשה המנהלתי. אני רוצה לדעת, האם כצעקתה? האם יש פה איזה שזירה של כמה מקרים, שיכול להיות שחלק מהם בית המשפט, לשיטת היושב-ראש, יכול להיות שלשיטתי, לא כולנו תמיד צריכים להסכים עם פסקי דין, אבל בפעם הראשונה במשפט הישראלי למנוע בחקיקה שימוש של בית משפט בעילה מינהלית - - - גלעד, אפשר לשאול את אותה שאלה בשני משפטים. אדוני, אני יודע. מה לעשות שאני מתקשה ללמוד ממך את סוד הקיצור. אולי אם היה פה יו"ר אחר - - - אני יודע, אולי באריכות אני אלמד אותך את אומנות הקיצור. אולי אם ארז היה, אז הייתי - - - נראה לי שאני אתן לך הרצאה בת שעה על אומנות הקיצור. וראו עיניך את מוריך. אני מקווה ששם נגמרת הדוגמה האישית שאתה לוקח... אני מבקש לקבל לפני התקדמות סקירה, בין אם מהממ"מ ובין אם מכם. ואם זה - - - שנייה, ארז. זה מעניין. זה חשוב. אם באמת - - - לא. אתה לא צריך לענות לשאלה הזאת.

אין לכם. אז אני מבקש שתכינו או שנקבל ממרכז המחקר והמידע. תוספת שאלה. וסקירה של משפט משווה, כי מה שקיבלנו פה - - - ומשפט עברי אתה גם רוצה? משפט עברי אני יודע שיהיה. אני מבקש סקירה על משפט משווה. זה הוזכר פה ושם, סקירה מקיפה. שאלה קצרה לתוספת. מה התוכניות לחקיקה הבאה? הוא כבר שאל על לוחות-הזמנים. לא. היא כבר נתנה לך קרדיט שביטלת את הסבירות. היא רוצה לדעת מה הפרויקט הבא שלך. אדוני היו"ר - - - מסיבת העיתונאים תבוא בשלב יותר מאוחר... - - - שאלה אחת לגיל לימון ממשרד המשפטים והצוות. באשר למקרה של משה אשר, שאנחנו לוקחים אותו כסטדי קייס.

ממש לא. הרי מצד אחד בא יושב-ראש הוועדה ואומר: מה זה, השר הוא חותמת גומי, הביאו לו המלצה לוועדת איתור, אם הוא חושב שזה לא טוב אין לו מה לעשות עם זה. מצד שני, הוא רצה לשנות את כללי המשחק אחרי שכבר הביאו את ההמלצה. בדיעבד הוא רצה לשנות את הכללים. השאלה שלי, האם מראש, לפני כינוס הוועדה, יכול היה השר לבוא ולהגיד: אני רוצה קריטריונים אחרים, כי על פי המדיניות שלי, אלה הפרמטרים החשובים לבחירת המנהל?

האם הוא היה יכול לעשות את זה מראש או שהוא מתערב?

בהנחה שזה מתקבל כמות שזה, מה ההשלכות של זה על הדין הבין-לאומי וההשלכות על מה שקורה ביהודה ושומרון? האם הוועדה יכולה לפנות לשופט סולברג, מכוחה של הוועדה, כיוון שמצטטים אותו כאן הרבה, ולשאול מה דעתו על החוק הזה? נשקול. תודה רבה. רבותיי, ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 15:09.